הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות הצעה לסדר-היום בנושא: פרסום הדוח על גילויי האנטישמיות בעולם, של חברי הכנסת דוד רותם, רוחמה אברהם-בלילא וציפי חוטובלי. החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנתו של יושב-ראש פורום המשפטנים בדבר התנהגות סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון, כלפי שגריר טורקיה בישראל.

תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מתחילים כמדי יום שלישי בנאומים בני דקה.

ראשון הדוברים, חבר הכנסת איתן כבל, כבר ילך לדוכן. למי שלא נכנס בתחילת הישיבה, הזכרתי שרבים מחברינו נמצאים במפגש הפרלמנטרי עם הפרלמנט האירופי, המתקיים באולם "נגב", ונמצא שם מספר לא קטן של חברי הכנסת.

אני לא יודע מדוע לא הפעלתי את ההצבעה.

ובכן, חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת עתניאל שנלר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מנכ"ל רכבת ישראל הודיע היום על התפטרותו, וזו הזדמנות טובה לבדוק את מצב הרכבות בישראל ולגלות שהמצב עגום. כל מי שנוסע בכביש מס' 1 רואה ליד מודיעין גשר רכבת ענק ומכוער שאינו מוביל משום מקום לשום מקום, כי פרויקט הרכבת המהירה לירושלים הוקפא, אבל את הגשר כבר הקימו, תקנו אותי אם אני טועה. כל מי שנסע ברכבת ראה את הצפיפות העצומה והחוסר במקומות ישיבה, בגלל שרכבת ישראל לא רכשה מספיק קרונות.

בלי שהזכרנו את בעיית האי-עמידה בזמנים, שהפכה למכה של ממש, ואת הדרישה מחיילים להפסיק לנסוע ברכבת. מה הגורם לכל אלה? לא חקי הראל, המנכ"ל היוצא, אלא משרד האוצר, המקפיד לטרפד כל השקעה בתשתית התחבורתית של ישראל. גם התוכנית שמתכוון להציג ראש הממשלה, שעליה קראנו בהרחבה בעיתון,

ולכל היותר נקבל עוד גשר ענק ומכוער, מיותם ומיותר במקום אחר בארץ. אין ממש ממשלה בירושלים, אבל אין ספק שיש משרד אוצר.

תודה רבה. חבר הכנסת עתניאל שנלר, ואחריו, חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, איבריה של אשה בת 50 שנפטרה בשבת, מתה מוות מוחי, הושתלו בחמישה אנשים. את שתי ריאותיה של האשה קיבל צעיר בן 21, שהיה במצב קשה מאוד בבית-חולים "בילינסון"; בבית-החולים "שניידר" הושתלו לב בילדה בת תשע וכליה בנערה בת 14, ב"איכילוב", גבר בן 54, תושב נצרת-עילית, קיבל כבד

כליה נוספת הושתלה בבת 14, גם ב"שניידר", וחולה בן 61, שהמתין להשתלה מאז 2004 ב"בילינסון", קיבל גם הוא כליה. סיכם ואמר בנה היחיד של הנפטרת: אני שמח שאמא הצליחה להציל חמישה אנשים במותה. אני גם שמח שממקרה כל כך עצוב של מוות ניתן להעניק חיים, כי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם מלא.

חבר הכנסת גנאים, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קראנו היום בכלי התקשורת שראש הממשלה נפגש עם ראש ממשלת יוון, ג'ורג' פפנדראו. הוא אמר לעמיתו היווני שגרעין אירני יוביל לנשק גרעיני בטורקיה, סעודיה ומצרים. כנראה הגרעין הוא עניין מידבק. צריך לשאול מי באמת הכניס את הנשק הגרעיני לאזור. קראתי באחד הספרים שמנהיגי ישראל, למשל יצחק רבין אמר בריאיון ב-1974: ישראל לא תהיה הראשונה שתכניס נשק גרעיני לאזור. שאלה טובה. אם גרעין מידבק, צריך לשאול מי באמת הכניס ראשון את הנשק הגרעיני, וידוע שישראל שהקימה את מפעל "הטקסטיל" הראשון.

תודה רבה לחבר הכנסת גנאים. הזמנתי את חבר הכנסת מולה,

חברת הכנסת אורלי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, ועדת העלייה והקליטה קיימה היום דיון בנושא התגברות האנטישמיות בעולם. אני חושב שבעיקר במדינות אירופה, אחרי שעברנו מה שעברנו, העם היהודי עבר מה שעבר, עדיין יש מדינות שבהן לא מחוקקים חוקים כדי לאכוף את החוקים שמחוקקים נגד האנטישמיות, שנאת יהודים. השנאה פשוט ממשיכה להשתולל, תעמולה בכל העולם. צריך לציין כאן דווקא את תפקידו המשמעותי ביותר של השר יולי אדלשטיין, שעושה מאמץ, ואולי הוא אפילו אחד השרים שמבינים בנושא הזה, כמי שהיה אסיר ציון. אבל, אדוני היושב-ראש, אירופה נשארת אירופה, האנטישמיות משתוללת, לפעמים אפילו מאוד קשה לנו להסביר את צדקת דרכנו כשאנחנו יוצאים למלחמה הגנתית כמו "עופרת יצוקה", ונמרחות תעמולות נגד יהודים ויש מעשי אנטישמיות בכל העולם. תודה רבה. חברת הכנסת אורלי אבקסיס, ואחריה, חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם משהו שלצערי הרב לא ידעתי עליו קודם, אבל התגלה לי בדיון שנערך היום בוועדה לזכויות הילד, על השפעת התקשורת ועל התגברות מעשי האלימות והתקיפות המיניות בקרב ילדים. אנחנו יודעים שאת האינטרנט בבית, כמה שאנחנו לא אוהבים, באיזה אופן יש לנו תוכנות כאלה ואחרות שאנחנו יכולים לחסום. מסתבר שהיום, כאשר אתה קונה טלפון סלולרי, ולא מעט הורים עושים את זה בשביל הילדים שלהם, כדי לדעת שהכול בסדר אתם בבית-הספר וכדומה, הרבה הורים לא יודעים שהם חושפים באותו הרגע את אותם ילדים לתכנים לא מצונזרים. ישירות עולה לך פורטל, למשל ב"פלאפון", שקוראים לו היום "הפורטל הכחול", תרתי משמע, בקרב הילדים. כל ילד יכול להיכנס לכל אתר פורנו כזה או אחר, אין שם אפשרות לחסימה, בטח לא על-ידי ההורים. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואולי גם בנושא הזה אני אפנה לשר התקשורת, ולהביא לתשומת לב ההורים שהילדים שלהם כך בבית-הספר, אפילו במהלך השיעור, יכולים לגלוש לאתרי פורנו, וזה יכול להדאיג וצריך להדאיג כל הורה.

לחסום את האתרים האלה כאשר אתה קונה את הנייד, ורק בבקשה של מבוגר לפתוח את האפשרויות האלה, אם הוא מעוניין לצפות בהם. דרך פנייה אישית וספציפית לאותו מפעיל שירות טלפוני ניתן יהיה לפתוח, ולא כך שכל מי שקונה יכול לגלוש, ובטח לא הילדים הזעירים והקטנים שלנו.

כדאי להגיש על זה

תעשי זאת בשבוע הבא. חבר הכנסת ברכה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, באיי מלטה, הקסומים,

התקיים בסוף השבוע דיון על קידום השלום הישראלי-פלסטיני וסוגיות הקבע, הסימפוזיון הזה התקיים מטעם האספה הפרלמנטרית של אגן המזרח התיכון והוועדה שמטפלת בענייני הזכויות של העם הפלסטיני באו"ם. השתתפו שם רבים מהאזור ומאירופה, כולל השגריר האמריקני במלטה, שר החוץ של טורקיה, יושב-ראש הפרלמנט של מצרים ורבים אחרים וחשובים. היו שם גם השר לשעבר יוסי ביילין וגם מנכ"ל משרד החוץ לשעבר אלון ליאל ואני כמובן. היו אמורים להשתתף חבר הכנסת מולה מקדימה וחברת הכנסת יולי תמיר ממפלגת העבודה. אני הבנתי וידעתי שמשרד החוץ לחץ על שניהם בצורות ישירות ובלתי ישירות שלא להשתתף. אבל הביקורת שלי מופנית אליך, אדוני היושב-ראש: מה לך להיכנס לתוך העניין הזה וללחוץ על חברי כנסת שלא ישתתפו בדיון על שלום, שיגידו את מה שהם רוצים? מילא שליברמן עושה את מה שהוא עושה, אבל יושב-ראש הכנסת? זה יותר מדי, באמת.

ובכן, אנחנו באמת הוזמנו. בהתחלה הזמינו את יושב-ראש הכנסת ואת יושב-ראש הרשות הפלסטינית, ואחר כך הם כמובן הורידו זאת. לאחר מכן אנחנו קיבלנו תנאים והתניות, משום שברוב הכינוסים האלה על סדר-היום עומדת מדינת ישראל, כאשר היא גם חברה וגם נמצאת כאיזשהו גורם שהוא כביכול נאשם. אני מוכרח להגיד לך שאמרתי לחברת הכנסת יולי תמיר בצורה מפורשת ביותר, שאני בהחלט רואה בחיוב כל רצון של חבר כנסת להשתתף בכל כינוס אירופי ולהביע את עמדתו ועמדתה. אני לא יודע מה משרד החוץ. משרד החוץ מייעץ לנו.

אני קיבלתי אינפורמציה שגם היו לך מסרים על הפרלמנטרים הצרפתים. הגעת עד לצרפת כדי ללחוץ שלא ישתתפו, ואני חושב שזה לא ראוי. אני מודיע לך - הרי אתה מכיר אותי, שהנושא עלה, ויולי תמיר דיברה אתי. השאלה היתה האם אנחנו שולחים או לא שולחים נציג מטעמנו, כאשר היה לי דיבור עם יושב-ראש הפורום של מה שהתכנס במלטה, פורום הים התיכון, שבו אמרתי: תראו, אנחנו לא יכולים להיות גם אנשים אשר משלמים דמי חבר וגם נמצאים תמיד כנאשמים. אני בעד כל דבר שבו יש איזשהו ארגון שהוא ארגון בין-לאומי, שישראל תשתתף בו. גם אמרתי לחברת הכנסת יולי תמיר שאני משאיר זאת לשיקול דעתה ושלא תשאל ולא תאמר. משאיר לשיקול דעתה. חבר הכנסת ברכה, דרך אגב, אני בהחלט שמח, ואני מזמין אותך ואת חבריך להשתתף בכל נושא שבו אנחנו נפגשים עם האירופים. אני יודע שכרגע אנחנו נפגשים עם חברי הפרלמנט האירופי, וגם חברים מהסיעות המכונות הסיעות הערביות משתתפים שם. אני לא רוצה להיכנס, יש שני סוגי השתתפות: השתתפות רשמית של פרלמנטים, והשתתפות של experts, ושניהם הוזמנו כדי להרצות ולהשתתף בסימפוזיון לא כנציגי הכנסת אלא כפוליטיקאים ישראלים. אני חושב שזה פסול שהתערבת. התערבת, חבר הכנסת ברכה, אני מודיע לך, להגיש קפה. חבר הכנסת בן-ארי, הוא שאל אותי. אני גם אענה לך. אני אומר לך, חד-משמעית, שלא התערבתי. אמרתי שאנחנו מדינה חופשית וכל אחד יכול להשתתף. נהפוך הוא, אני גם מצטט דברים שאמרתי לחברת הכנסת. חבר הכנסת מולה לא דיבר אתי, אבל דיברתי עם חברת הכנסת תמיר, את ציפי לבני. היא אמרה, אני לא יודע. לחברת הכנסת תמיר אמרתי: לא שאני לא מתנגד, אני אומר לכל חבר כנסת שרוצה להשתתף בפורום שהזמין אותו: אני חושב שצריך לשמוע את עמדת ישראל בכל מקום ומקום. יחד עם זה, אנחנו קיבלנו ניירות מקדמיים שבהם רצו להזמין אותנו על מנת ליצור לנו איזשהו מצב שבו תתקבל החלטה נגדנו.

אמרתי כבר לכמה פורומים: לא יכול להיות שאנחנו חברים בפורום, ומשתמשים בו רק כדי לייצר את הכותרת ולייצר את סדר-היום. אני מודיע לך שאני משתתף, נהפוך הוא,

מוכן אפילו לנסוע באופן אישי למפגשים, כאשר מדובר בירדן למשל. עם פתחי סרור, היה לי לא קל לשכנע אותו שיזמין אותי, וברצון רב הלכתי. אני אומר לך: לא סירבתי, ואין סירוב מצדנו או אמירה מצדנו. אני לא יודע מה היה משרד החוץ.

משרד החוץ לא מורה ולא אומר דבר לחברי הכנסת. הוא יכול רק להמליץ או לא להמליץ.

ההמלצה של משרד החוץ באמצעות היועץ המשפטי

שמשרד החוץ לא שולח, לא משתתף באופן פעיל, מי הזמין את משרד החוץ? אבל אני, באופן אישי, קיבלתי את ההחלטה, אני לא התערבתי בהחלטתך, כי לא אני שלחתי אותך. אני מודיע לך שהזמינו אותם באופן עצמאי. נכון. כאשר הם דיברו אתי באופן מערכתי, אני אמרתי להם גם מה הם התנאים שלי. אני לא רוצה להיות אדם, שאני גם משלם את הכרטיס ואני גם השחקן הראשי בהצגה.

חבר הכנסת ברכה, אני רק אומר לך, חד-משמעית: הדברים שאתה קיבלת, האינפורמציה, אינם מדויקים. חברת הכנסת תמיר שאלה אותי, ואני עניתי לה. הדברים האלה הם ברורים. אתה יכול לשאול את חברת הכנסת תמיר. אני חושב שהיא, הדברים נרשמו. מאה אחוז. נרשמו בפרוטוקול. חד-משמעית אני עונה לך. הרי אני יכול לא לענות. אני אומר לך את זה חד-משמעית. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת בן-ארי.

אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי להגיש הצעה לסדר-היום על מה שהיה השבוע במחנה הפליטים שועפאט, חלק מירושלים, שההפקרות שם חוגגת. אני אומר "הפקרות" עם שלושה קווים. הבוקר היינו בסיור, ביוזמת יושב-ראש ועדת הפנים,

וההפקרות שם חוגגת. הנושא הזה צריך להדאיג אותנו, שלמעשה ישראל לא שולטת במקומות שהם באחריותה המלאה. צריך לשאול את השאלה מה אנחנו עושים על מנת לממש את הריבונות שלנו או האלטרנטיבה. נדמה לי שראוי היה שהכנסת תדון בנושא הזה של ההפקרות ששוררת ברחבי ירושלים. אין הצעה לסדר-היום כזו השבוע?

לא אישרנו את הנושא של שועפאט? לא.

יש נושאים אחרים אולי יותר פופולריים. אתה יכול לערער. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבת האחרונה קראו בכל תפוצות ישראל את פרשת שקלים, הפרשה שמצווה את עם ישראל, כבר בראש חודש אדר, שהיה אתמול, לקחת מחצית שקל ולתת תרומה אל המקדש. אני רוצה להזכיר לכולנו, שגם במשך אלפי שנים שבהן לא היה מקדש, לא נמנעו ישראל מליטול מכיסם את מה שמכונה היום זכר למחצית השקל, כחלק משמירת הזיכרון, ועוד יותר מזה העניין של הציפייה לנחמה, לחידוש מלכות ישראל והמקדש. במדרש בפרשת השבוע שלנו, פרשת תרומה, נאמר שעם ישראל בנו את המקדש מעצי שיטים, ושואל שם המדרש מנין היה להם. עונה המדרש שיעקב אבינו הוריד אתו שתילים למצרים. במשך מאות שנים של עבדות הם גידלו את העצים, את עצי השיטים, לטובת המקדש. מכאן היתה להם את אותה נחמה, את אותה תקווה, את אותה אמונה, שיבוא יום והם יצאו מעבדות לחירות, יבוא יום והם יקיימו את הציווי של הקדוש-ברוך-הוא "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, בצרפת יש צרפתים, באנגליה יש אנגלים, ובישראל אין ישראלים. בישראל יש יהודים ויש ערבים. זו המדינה היחידה שאין בה את האזרחים שלה. צריך להגדיר האם הממשלה הזאת היא ממשלה של הישראלים, כי לערבים אין דבר משותף עם היהדות, ויהודים הם לא ערבים. הדבר המשותף לערבים וליהודים זה האזרחות. ההגדרה כאן בתוך ישראל היא לא על בסיס של אזרחות, אלא על בסיס של שייכות לאומית. הבעיה היא שהממשלה גם מתנהגת בהתאם, כאילו הממשלה הזאת היא ממשלת היהודים שדואגת ליהודים, בונה אצל היהודים, תומכת בחקלאים היהודים, מסבסדת אותם, מפצה אותם כשיש נזקי טבע, ומצד שני ממשלת היהודים רודפת את האוכלוסייה הערבית כאילו שהם אויב, מתייחסת אליהם כאל נטע זר. רוצים את האדמות שלהם, כמו שדיבר חבר הכנסת גדעון עזרא. הוא רוצה את שועפאט. הוא לא רוצה את תושבי שועפאט הפלסטינים, הוא רוצה את האדמות של שועפאט. התפיסה הזאת גורמת לעימות. אם זו ממשלת היהודים, אז צריך שתהיה ממשלת הערבים. אם זו מדינת היהודים, צריך שתהיה מדינת ערבים. או שזו מדינה לכל האזרחים, וצריכה לדאוג לכל האזרחים. כי היום הטרקטורים של המינהל חרשו והרסו את העיבודים החקלאיים של החקלאים הבדואים, ומצד שני מסבסדים ותומכים בחקלאים היהודים.

הגיע הזמן, חבר הכנסת טלב אלסאנע, שדוח-גולדברג ימומש בדרך כזאת או אחרת ויגיע באמת מצב שהסדר כל נושא הקרקעות של הבדואים כאזרחי מדינת ישראל, באמת יימצא ההסדר שיהיה הסדר מוסרי לגבי כולם. הצרה היא שאין התקדמות, במקרה אני קצת יותר במדוכה,

אפשר להתקדם, צריך מנהיגות שם, ובהחלט אפשר. צריך מנהיגות כאן, סביב השולחן הזה. אני רוצה לומר לך, שהיום אחד מהדברים שממשלת ישראל רואה כדבר שהוא בעדיפות ראשונה, זה להגיע להסדר על כל הנושא של הציבור הבדואי באותם אזורים. הבעיה היא בעיה לא פשוטה, כי כשמדברים על אזרחים, מדברים גם על אזרחים שצריכים לשמור על החוק. חברת הכנסת תירוש, ואחריה, חבר הכנסת אלכס מילר, ואחריו, חבר הכנסת נפאע, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על נושא האינטרנט והפריצות הקיימת באינטרנט, במובן הזה שהוא פרוץ לכול. אני מייחדת את דברי בעיקר לרשתות החברתיות כמו "פייסבוק", שעל הפלטפורמה הזאת יושבים גם הורים, גם מנהלי בתי-ספר וגם תלמידים. הפלא ופלא למה זה מוביל. מאחר שעל-פי התקנות הם לא יכולים להיכנס להיות חברים ב"פייסבוק" לפני גיל 14, אז מובן שהם משקרים והם כותבים שהם בני 14 ויותר ונכנסים. אז הם חוברים לקבוצת ההתייחסות של המורה והמנהל ונכנסים לדברים שאין להם ולא כלום עם ההייררכיה והסמכויות בבית-הספר. אני חושבת שצריך לאסור בתקנות של משרד החינוך על מורים לתקשר או להיות חברים או להציע חברות וכל הפלטפורמה הזאת, כל ההתנהלות של מורים ותלמידים, וכמובן מנהלים מול תלמידים. אני לא אומרת את הדברים סתם, זה קורה בשטח. זה דבר לא רק לא ראוי, לא חינוכי, לא ערכי ולא מוסרי, מעל הכול הם מלמדים אותם לשקר כדי להיכנס לשם, כי הם מעידים על עצמם שהם בני יותר מ-14.

חבר הכנסת מילר, אינו נוכח. חבר הכנסת נפאע, בבקשה. תודה, כבודו. חברי חברי הכנסת, אני מחזיק בידי מחקר, לדעתי רציני ביותר, של מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים: משך המלחמה ותנאי הסיום של מלחמה עתידית בין אירן לבין ישראל. ראיתי לנכון

"איננו יודעים מתי, ואם בכלל, תפרוץ בעתיד הנראה לעין מלחמה בין אירן לבין ישראל. יש החושבים שמלחמה כזו אינה צפויה, בעיקר מפני שאין ניגוד אינטרסים אמיתי בין אירן לבין ישראל, וכל מלל השטנה האירני נגד ישראל הוא מהשפה ולחוץ ונועד לצרכים פנימיים בלבד. לעומתם, יש החושבים שהאיום רציני וממשי." אני דווקא הייתי מאמץ את הדעה הראשונה, שמלחמה בין ישראל לאירן באמת רחוקה, אם בכלל, ואין שום אפשרות שתתקיים לאור היעדר ניגוד אינטרסים. אני מבקש להביע את חששי שהמירוץ הזה של ראש הממשלה אחרי כביכול האיום האירני הממשמש ובא הוא מעין בריחה קדימה מהמחויבות שצריכה להיות לכל ממשלת ישראל כלפי הבעיה היותר הרצינית, הבעיה הפלסטינית.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. השבוע ביקשתי ולא קיבלתי, לצערי, דיון מהיר בוועדת הפנים על נושא התנהלות המשטרה כלפי תושבי יפו. השתתפתי השבוע, אדוני היושב-ראש, במפגש מאוד טעון, הייתי צריך לבחור אחד משניים, או טלב אלסאנע, אין לי טענות. אני רק מספר לאדוני עד כמה הנושא כאוב, ואני עדיין מחפש דרך להעלות אותו לדיון רציני. מובן שהעלאה כאן איננה תחליף לדיון כזה. השתתפתי בישיבה מאוד טעונה עם נציגי האוכלוסייה הערבית ביפו ביום ראשון בערב. אנשים שם חיים בתחושה מאוד קשה. מדובר על התנכלות המשטרה לילדים, לבני-נוער,

בשבוע שעבר היה פרסום מאוד גדול על המעצר של אחיו של במאי הסרט "עג'מי" ושל עוד אחד מכוכבי הסרט. התחושה של האזרחים הערבים ביפו היא שהם נמצאים על הכוונת. הם אינם מרגישים שהם מקבלים יחס הוגן וראוי מהמשטרה.

אדוני היושב-ראש, לא נמצא דרך לקיים דיון ובירור רציני, עם כל הגורמים מסביב לשולחן, יש לי חשש מאוד גדול שהדברים האלה יגיעו לסוג של התפוצצות.

לנו בכנסת יש חובה לנסות לקדם דיון ובירור מאוד מקיף של השאלות הקשות שעלו בהשתתפות כל הצדדים המעורבים.

חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת ברכה, אם הדבר כל כך דחוף והיושב-ראש טועה, הסיעה שלכם יכולה להגיש הצעה לא דחופה אלא הצעה רגילה לסדר-היום. אם הדבר הזה כל כך דחוף, מדוע לא עשיתם את זה? ואחר כך באים אלי בטענות. הטענה נכונה. עמדה בפני הנשיאות אפשרות אחת משתיים. היתה הבקשה של טלב אלסאנע, שכבר הוגשה פעמיים, וגם היא דבר שלפי דעתו לא סובל דיחוי. שקלנו את העניין בנשיאות, הנשיאות היתה עם כל חבריה, ובסופו של דבר נפל הפור בין שני הנושאים. קודם כול, כאשר הדבר באמת בנשמת אפה של החוויה הישראלית, הסרט "עג'מי" יצא שמו מקצה העולם עד קצהו, בהחלט. אם בדבר כזה טועה הנשיאות, עומדת בפני הסיעה שלכם האפשרות. זה כלי שרק לכם יש שליטה בו, רק לכם יש שליטה.

במקום דבר אחר, להעלות את זה במקום לבוא אחר כך בטענה ולומר שהיה צריך לעשות את זה כדבר דחוף. אנחנו יכולים, בהתאם להחלטת הנשיאות, שלא למלא את הוועדות בכל מיני הצעות דחופות שיוצרות מצב שהוועדות לא יכולות לפעול. אמרנו שבכל שבוע רק הצעה אחת לוועדה אחת. ועדת הפנים היא ועדה שבאמת עמוסה לעייפה ועושה עבודה טובה, לכן בהחלט הדבר הזה הוא דבר חשוב ביותר בסדר-היום הציבורי. עד כאן. האם יש מישהו, בבקשה, חבר הכנסת

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הייתי רוצה להשתמש בבמה הזאת כדי לברך את משלחת חברי הפרלמנט האירופי שהגיעו לכנסת. במסגרת הידוק היחסים בין הכנסת לפרלמנט האירופי הם עורכים סיור של כמה ימים. זו משלחת שתהיה ממונה על הקשר עם הכנסת בחמש השנים הקרובות. ערכנו להם סיור גם בצפון, גם עם אנשי פיקוד צפון, כדי להבין את המורכבות של האתגרים והלחימה בטרור מול ה"חיזבאללה". בדרום הם פוגשים אנשי דין בין-לאומי מהפצ"ר, מאנשי צה"ל, כמובן חברי כנסת, חברי פרלמנט שנרתמים לזה. אני מאחל להם ביקור מוצלח, ולכנסת, שתמלא את תפקידה במרקם יחסי החוץ של ישראל ותהדק את הקשרים שלנו עם חברי פרלמנט אחרים. אם תואיל להישאר באולם. רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, בשבוע שעבר הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר הרב יוסף עזרן, זכרו לברכה. נכבד את זכרו בקימה. בבקשה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של

אדוני השר, חברי הכנסת, הרב יוסף עזרן כיהן כחבר בכנסות השתים-עשרה והשלוש-עשרה, היה חבר פעיל בוועדות הבית ושימש סגן יושב-ראש הכנסת וגם סגן שר האוצר. הרב יוסף עזרן עלה לארץ כנער ממרקש שבמרוקו, למד בישיבות והוסמך לרבנות. לכנסת נבחר כחבר מטעם סיעת ש"ס. לנגד עיניו העמיד את נושא החינוך, שהיה יקר ללבו. מעורבותו בטיפוח החינוך הדתי ודאגתו לחיזוקו היתה עמוקה. הרב יוסף עזרן היה פרלמנטר שנון, שזכה להערכה רבה בקרב כל חלקי הבית, איש יודע ספר ותלמיד חכם, אדם בעל מאור פנים, בעל לשון נקייה וכבוד לזולת. על כמותו אמרו חז"ל: "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם". בין שלל תפקידיו הוא היה אב בית-דין בפריס, ראש ישיבה בשדרות, רבה של קריית-מלאכי, וכמובן, בתפקידו האחרון כיהן כרבה הראשי של העיר ראשון-לציון. דומני כי המימרה בפרקי אבות ממצה היטב את דרך חייו: "בשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים". יהי זכרו של איש יקר זה ברוך. נקיים לו עוד אזכרה בהשתתפות המשפחה. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. על סדר-היום הצעת חוק המים (תיקון מס' 26) לקריאה שנייה ושלישית. יציג אותה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. להצעה זו יש הסתייגות של חבר הכנסת חנין, גם הסתייגות זו

אדוני היושב-ראש,

אדוני היושב-ראש, אני לא יודע מתי אתה יכול לזכור,

30 מעלות בירושלים בחודש פברואר כל כך הרבה ימים ברציפות. אני לא זוכר בתל-אביב כאלה טמפרטורות, שהן למעלה מ-30. יש פה אורחים ביציע, אפילו העגבניות במרפסת אצלי הבשילו. זה אומר שהדבר חמור ביותר. לא ידעתי על העגבניות, אבל המצב קשה. יש פה אורחים ביציע, אני לא יודע מאיפה הם באים, אבל מכל מקום שהם לא באים ברחבי הארץ, הם עם שרוולים קצרים. 16 בפברואר, שיא החורף, 30 מעלות. ביררתי מתי זה הולך להשתנות, חבר הכנסת הורוביץ. לא בשבוע הקרוב. יש המודל שמדבר על שבוע וחצי, כלומר אנחנו כבר שבוע וחצי בלי גשם, ועוד שבוע וחצי. אנחנו במשבר לאומי ענק במשק המים. בישראל לא היתה תקופה של עצירת גשמים רצופה כל כך, ארוכה כל כך, מלווה בגל חום, אפילו לא משמח, אני מוכרח להגיד לך, אדוני היושב-ראש, בחודש פברואר. אני מתכבד להציג את הצעת חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. את הצעת החוק יזמתי אני, יחד עם חברי הכנסת דב חנין, יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ וחברי כנסת נוספים, נוכח המשבר החמור במשק המים, כפי שדיברנו עליו, אין צורך להכביר מלים. מטרת הצעת החוק היא לחייב גופים ציבוריים בהתקנת אביזרים לחיסכון במים. בהתאם למוצע, כל גוף הכלול ברשימת הגופים הציבוריים, שאותה אפרט מייד, יחויב להתקין אביזרים לחיסכון במים במבנה המצוי בבעלותו או בבעלות המדינה, לפחות במקום שהמדינה שוכרת לתקופה העולה על חמש שנים. כמו כן, מוצע להסמיך את הרשות הממשלתית למים וביוב לקבוע כללים לעניין התקנתם של אביזרים, שיעסקו בין היתר בסוגי האביזרים, בדרכי התקנתם ובהתאמתם למבנים.

אדוני היושב-ראש, פחות חשוב הסוג, חשוב שיותקנו. אלה הם הגופים,

אדוני היושב-ראש, אם אתה יודע, אנחנו מחילים את זה על עצמנו קודם כול, הצעת החוק הזו חלה בראש ובראשונה על הבניין הזה.

נא לקנות חסכמים במהירות.

קודם כול ניתן דוגמה, שלא יבואו ויגידו: אנחנו נדרשים למשהו שהכנסת

כל משרדי הממשלה, המעסיק הכי גדול במשק, כידוע, צבא-הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, קופות-חולים, תאגידים, אוניברסיטאות, מכללות, בתי-ספר,

בהתאם להצעת החוק, תהיה מועצת רשות המים רשאית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להוסיף לרשימה גופים ציבוריים העומדים לביקורת מבקר המדינה, או לגרוע ממנה. אני כבר אומר שאין שום סיבה לגרוע שום דבר, נוסיף עוד ככל שצריך, כפי שעשינו בהכנה בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית.

הצעת החוק כוללת הוראות שעניינן אכיפה ופיקוח. בהתאם לכך, יהיה מנהל רשות המים רשאי להסמיך מפקחים מבין עובדי הרשות, שיקבלו הכשרה מתאימה ויעמדו בתנאי כשירות כמפורט בהצעת החוק. לצורך הפעלת סמכויותיהם, יהיו מפקחים אלה רשאים,

להיכנס לגוף ציבורי, ובלבד שיזדהו קודם כניסתם, ובכפוף להוראות המיוחדות שנקבעו לעניין כניסה. כמובן, דנו בזה בהרחבה, אדוני היושב-ראש, בישיבות הוועדה, בעניין כניסה למקומות המוחזקים על-ידי מערכת הביטחון. במהלך הדיונים שקיימה ועדת הכלכלה בראשותי בהצעת החוק עסקנו בשאלת מועד כניסתו לתוקף של החוק המוצע. שקלנו את החשיבות הטמונה בחיסכון במים בעיקר בעת הזאת, ואת ההיערכות הנדרשת מצד הגופים הציבוריים, תוך הצבת תאריכי יעד לקביעת הכללים על-ידי רשות המים, הכול עניין של חינוך. כשהייתי שוטף את שיני במשך 69 השנים הראשונות לחיי, כל הזמן הברז היה פתוח. היום הברז לא פתוח כשאני שוטף את שיני, אלא רק כאשר אני רוצה להוציא את המשחה מפי. גם כשאני מתגלח אני לא ממהר לפתוח את המים בצורה כזו שכל הזמן הסבון ירד מהסכין. זה הכול עניין של חינוך. אני רוצה לומר, מלבד החוק, לא נורא אם מתפללים "משיב הרוח ומוריד הגשם". על זה אין ויכוח, אין שום סתירה. הצעת החוק לא מייתרת את התפילה החשובה. זה חשוב מאוד. צריך להמשיך ולהתפלל, ושילוב של התפילה ושל הצעת החוק ושל דברים שאנחנו עושים כאן, אם תתפלל השבוע, מבטיח לך שבשבוע הבא ירד גשם. כי אתה גם דיברת עם החזאי, הוא חוזה שאולי ירד קצת גשם. הייתי גם כשהיו בפברואר 30 מעלות בירושלים, היו כבר מקרים כאלה. חודש פברואר מפורסם בימים מאוד חמים, כי הרוח משתנה. פתאום מגיעה רוח מהמדבר, השרקייה, ו"בעדין" מתחלפת, ובא לנו קור אימים. כך שאני עוד לא שולל את האפשרות שבפורים יהיה שלג בירושלים. אם תגיעו בפורים, אל תלבשו חולצות קצרות. השנה עוד יהיה הרבה גשם, והחורף יימשך עד מאי. הנה שר החקלאות, מי יודע יותר טוב. אני אומר שלא צריך להתרגש, אבל העגבניות של היושב-ראש הבשילו בחצרו, אתה גם עוסק בענייני חקלאות, ודאי כבר קיבלת פריחה של סוגי צמחים שמורגלים לפרוח בכלל באפריל. השנה הרקפות פרחו בחנוכה. אנחנו מקווים שהשלג יחזור לירושלים. לבקשת רשות המים קבענו את ה-30 באפריל 2010 לעניין הכללים להתקנת אביזרים לחיסכון במים, ותוך ארבעה חודשים מיום קביעת הכללים ישלימו כל הגופים הציבוריים את התקנת האביזרים כאמור. אני מקווה שיעשו את זה כמובן לפני. הגבלנו אותם ל-30 באפריל, אני מקווה שזה ייעשה עוד לפני. חברי הכנסת, הליכי חקיקתה של הצעת החוק הסתיימו, הגענו לקריאה השנייה והשלישית, ואני שמח על כך שהשלמנו אותם בכנסת הנוכחית. זה אחד ההישגים החשובים, לטובת מדינת ישראל ומשק המים שלה. מזכיר הכנסת נמצא פה כדי לקיים,

המנכ"ל נמצא פה כדי לקיים את מצוות החוק. אני שמח לשמוע, אני אבדוק את זה. חבר הכנסת חנין, אתה מיוזמי החוק, אני לא יודע בדיוק על מה ההסתייגות שלך, אבל אני אומר לך, לדיבור. למען הדיבור, אז זו הסתייגות דיבור. למען האקלים באזורנו כדאי לעבור להצבעה, אני מבקש מחברי הכנסת להצביע עבור הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, אני מודה לכל מי שעסק, כמובן, אני אתן להם לדבר. אתה רוצה שאני אודה אחר כך? אתה תודה אחר כך. אני אתן לחבר הכנסת חנין, אשר פעל כמצווה על-פי התקנון, וגם לשאר היוזמים את האפשרות לדבר, אף-על-פי שלא הגישו הסתייגות דיבור. הזמן בידינו, שכן הממשלה ביום שלישי לא רוצה להשתמש בכנסת לצורך קידום ענייניה הציבוריים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חבר הכנסת אופיר פינס, שהוא עמיתי פעמיים במקרה הזה, סליחה, אני מתגעגע לאופיר פינס. אני מתנצל. אני לא מתכוון לפרוש בקרוב, אני מתגעגע לאופיר פינס משיקולים נוספים. עמיתי חבר הכנסת אופיר אקוניס, שהוא עמיתי פעמיים בעניין הזה, גם עמיתי כיוזם הצעת החוק הזאת וגם עמית לעבודה משותפת, פורייה וטובה שהיתה לנו בוועדת הכלכלה בראשותו,

וגם עמיתים נוספים שנמצאים כאן, בין יוזמי החוק אני רואה את חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואת חבר הכנסת יוחנן פלסנר. אכן, אדוני היושב-ראש, יש כאן עבודה משותפת והתגייסות משותפת של כמה מאתנו חברי הכנסת. הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, נולדה עוד בכנסת הקודמת ועברה דרך לא קלה. היא עוסקת בסוגיה שבעצם היתה צריכה להיות טבעית ומובנת מאליה. במדינה שבה יש משבר מים כל כך קיצוני, המהלך הראשון, המהלך ההכרחי, המהלך שבו צריך להתחיל, הוא מהלך של חיסכון. ומהלך של חיסכון לא יכול להתבצע רק בשוטים, כי כאשר באים לציבור רק בשוטים, ולא נותנים לציבור אלטרנטיביות, ובאים לציבור בגזירות, יושבת אתנו גם חברת הכנסת מירי רגב, הציבור מתייחס,

לאותם אמצעים כלכליים שהמדינה נוקטת כביכול כדי לגרום לחיסכון במים

גזירה שאי-אפשר לעמוד בה. לכן הדרך לחיסכון במים חייבת להתחיל מאלטרנטיבות, ממודלים שיאפשרו בפועל חיסכון בשימוש במים. אבל יש את זה בחוק המים וזה לא קוים. אגב, אדוני היושב-ראש, הדבר הזה נכון לא רק לגבי מים.

בנושאים סביבתיים אנחנו אומרים תמיד שעדיף להקדים את הגזר למקל. לפני שאתה בא לציבור בגזירות שמאוד קשה לעמוד בהן, תייצר אלטרנטיבות. זה נכון במים, זה נכון בתחבורה ציבורית, זה נכון בהרבה מאוד תחומים אחרים. הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, באה לקדם מערכת של אמצעים חוסכי מים במגזר הציבורי בישראל. אמצעים חוסכי מים הם אמצעים פשוטים מאוד באופן יחסי, הם גם לא אמצעים יקרים, אבל יש להם משמעות מרחיקת לכת. אם אנחנו מדברים רק על אותו אמצעי טכני קטן ופשוט שנקרא בשם חסכמים, שהוא אמצעי שקל להתקנה בתוך הברז, אפילו לא מורגש מבחינת הצרכן, הצרכן מרגיש את אותה שפיעה של מים, כביכול אותה שפיעה של מים, בפועל השפיעה כוללת גם מים וגם אוויר, ואז התחושה היא שזה אותו זרם, אבל זה זרם שמשתמש בכמות פחותה של מים. בפועל, אמצעי טכני כל כך קטן וכל כך פשוט מוביל לחיסכון של 15% בצריכת המים. ואני לא מדבר על עוד אמצעים פשוטים, צריכת המים הביתית.

אבל כפי שאדוני יודע, משק הבית הוא הצרכן מספר אחת של מים בחברה הישראלית. לכן, אם נחסוך 15% בחסכמים ואם נחסוך בדרכים נוספות, באסלות בבתי-השימוש שלנו, ואם נקדם, אדוני היושב-ראש, מערכות של מים אפורים, וחבר הכנסת ניצן הורוביץ, במסגרת השדולה הסביבתית-חברתית, יארח בשבוע הבא כנס בנושא הזה של מערכות מים אפורים, כל הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, הם דברים שהייתי אומר שהם כמעט מובנים מאליהם, הם הדברים שבהם היינו צריכים להתחיל במדינה שנמצאת במשבר מים כל כך קיצוני וכל כך קשה. ובכל זאת, כאשר הנחנו על שולחנה של הכנסת הקודמת את הצעת חוק החסכמים, ויושב פה חבר הכנסת פלסנר, שהיה אז יחד אתי בין היוזמים של החוק באותו סיבוב, הופתענו לראות שהממשלה מתנגדת, ובנימוקים שלפעמים נראו נימוקים משונים, זו בדיוק הסיבה שהממשלה הקודמת הוחלפה. הלוואי שממשלות בישראל יוחלפו על עניינים סביבתיים. אני חושב שברגע שזה יקרה, חבר הכנסת אקוניס, נוכל להגיד שבא גואל למחוזותינו. ככל הנראה הפעם הוחלפה בגלל סיבות אחרות. מכל מקום, לא היה בסיס להתנגדות הזאת של הממשלה, ואני שמח מאוד שבכנסת הזאת הצלחנו להשלים את המהלך של החקיקה החשובה הזאת.

אדוני היושב-ראש, מתייחס למערכת הציבורית, ולא במקרה הוא מתייחס למערכת הציבורית. אנחנו חושבים שהשינוי יכול וצריך להתחיל

כאשר המערכת הציבורית תראה שהיא מסוגלת לחסוך במים, מסוגלת לחסוך באופן משמעותי במים, המהלך הזה יקרין גם על המשק הפרטי. אפשר לחסוך גם בדיבורים עכשיו ולהגיע לתכל'ס של הנושא. זה התכל'ס, חבר הכנסת זאב. לא הבנתי, חבר הכנסת זאב, אתה נגד שידברו בכנסת? לא, אני בעד, אבל במסגרת הזמן. בחיסכון. יש לו חמש הסתייגויות. האם אתה רוצה שבמסגרת הזמן הוא ידבר 25 דקות?

אין לך בעיה, אז לעת עתה הוא מדבר בערך חמש דקות. בכל זאת אני אתחשב בחבר הכנסת זאב, שידוע, אדוני היושב-ראש, כמי שמקצר בדרך כלל בדיוני הכנסת, גם מוותר על זכות הדיבור.

ולפיכך אני אתמקד, חבר הכנסת זאב,

אומר כך: המהלך מתחיל, ולא במקרה, במערכת הציבורית. אנחנו חושבים שבנושאים כאלה המערכת הציבורית צריכה להיות מובילת הדרך, צריכה לתת את הדוגמה וצריכה להראות גם למערכות האחרות את הכיוון. אם המערכת הציבורית בישראל תעשה את המהלך הזה, אנחנו חושבים שהמהלך הזה יקודם במהירות גם בסקטורים אחרים. במסגרת הדיון בהצעת החוק, אדוני היושב-ראש, שמענו מרשות המים, ושמחנו לשמוע על כך, שבחודשים הקרובים יתחיל מהלך רחב של חלוקת חסכמים בבתי אזרחי ישראל, כדי שאותו אפקט של חיסכון במים יוכל להיעשות גם במשק הבית הפרטי. אני מברך מאוד על הדבר הזה, הוא היה גם תולדה של לחצים שלנו בכנסת. אני שמח על כך. אני חושב שזו דוגמה טובה לאיך הלחצים מהכנסת מצליחים לייצר שינוי שיש לו משמעות, ומשמעות מאוד חיובית ומאוד גדולה. לסיכום הדברים, אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהחוק הזה יהיה התחלה של גישה נכונה יותר למשק המים, כדי להתמודד עם משבר המים, עוד לפני שמתפילים ועוד לפני שמייבאים מים מחוץ-לארץ, בואו נתייחס בכבוד למים שיש לנו, נחסוך אותם, נשמור עליהם, נגן עליהם מפני זיהומים, חיסכון במים יחל בבית.

החיסכון במים מתחיל בבית. השמירה על המים מתחילה בבית. קודם נחסוך את המים שלנו, קודם נשמור עליהם מפני זיהומים ופגיעות, וכך נוכל לייצר לעצמנו משק מים נכון ומתקדם יותר.

חבר הכנסת נסים זאב, החלטתי, בגלל חשיבות הנושא לציבור, לאפשר לעוד מספר חברי כנסת שלא על-פי הפרוצדורה, ואני בטוח שאדוני יסכים. אני מזמין את חבר הכנסת הורוביץ, ואחריו, חברת הכנסת רגב.

אני יודע. חבר הכנסת נסים זאב, אם ירצה לדבר בעניין חיסכון במים, גם לו אני אאפשר לדבר. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת,

אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אקוניס, שעמד בהבטחתו וקידם את החוק בצורה מהירה ויעילה. הדיונים היו ממצים והרעיון היה שנספיק להביא את החוק הזה לפני הקיץ, כדי שהכנסת הזאת תשדר לציבור בישראל מסר של חיסכון במים. זה לא רק עניין של חיסכון במים מבחינה סביבתית, כפי שציין חברי חבר הכנסת חנין, אלא שהמחסור הזה גם הביא לעלייה במחירי המים, שאתם כל אזרח בישראל מתמודד, אפילו עלייה די חדה. כאשר באמצעי כל כך פשוט אפשר לחסוך אפילו יותר מ-15% בצריכת המים, בעלות מינימלית ממש, יש לזה גם ביטוי כספי ניכר וזה גם דבר חשוב. אני רוצה להוסיף על מה שאמר חבר הכנסת חנין ולהדגיש שבעצם אפשר להתקין חסכמים גם ללא חוק. אם היו פועלים ומתקינים את החסכמים ללא חוק, זה היה בוודאי אפילו יותר טוב.

כפי שציינו, היתה התנגדות והיה צורך בחוק והיה צורך במהלך של הכנסת כדי לגרום לזה לקרות, ועל כך אני שמח מאוד. מנחם בגין, זיכרונו לברכה, היה אומר: המובן מאליו,

כן, במקרה הזה בהחלט. אני גם מקווה שהחוק הזה יהיה סימן לבאות מבחינת חוקים לחיסכון, חוקים סביבתיים. חברי דב חנין הדגיש את נושא המים האפורים, ואולי אני אגיד על זה כאן מלה, כי זה מאוד חשוב. כיום רוב צריכת המים בישראל, המים השפירים, היא למגזר הביתי, וכמעט חצי מצריכת המים במגזר הביתי משמשת להדחת אסלות ולהשקיית גינות. בתהליך מאוד פשוט אנחנו יכולים לעשות שימוש חוזר במי הכביסה, המקלחת והמטבח לצורך הדחת אסלות והשקיית גינות, ובכך לחסוך כמעט חצי מכמות המים בצריכה הביתית שלנו. יש לזה משמעות כספית וסביבתית אדירה. אנחנו מקדמים כמה הצעות חוק בנושא.

בשבוע הבא יהיה כנס גדול של השדולה הסביבתית-חברתית בעניין הזה ממש, ואני מקווה שזה יתקדם מהר, לטובת המדינה ולטובת האזרחים. תודה לכל מי שיזם, תודה על שיתוף הפעולה, על הרוח המשותפת. אני חושב שזו דוגמה לכך שבנושאים חשובים אפשר להתלכד ולעשות את זה אפילו מהר בכנסת הזאת, ואני מודה לבית.

תודה רבה לחבר הכנסת הורוביץ. חברת הכנסת רגב, האם את מבקשת לדבר? בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת פלסנר. הוא אחד מהיוזמים. גם חברת הכנסת תירוש היא אחת מהיוזמים.

אדוני היושב-ראש, תודה לך, שר החקלאות, חברי יושב-ראש ועדת הכלכלה,

אני רוצה קודם כול לברך את הילד אשר סוויסה מדימונה, שהגיע היום לבקר בכנסת, זה הביקור הראשון שלו, כבוד היושב-ראש, ואת חברי תנועת הנוער הלאומי שנמצאים פה וכל האורחים הנכבדים. אני מברכת אותך, כבוד יושב-ראש ועדת הכלכלה, על היוזמה החשובה הזאת, יחד עם החברים, גם על מנת לחסוך במים וגם על מנת באמת ללכת עם כל העקרונות של איכות הסביבה. עם זאת, אני חושבת, כבוד היושב-ראש, שעדיין לא עשינו מספיק בסוגיית המים. מחירי המים עלו ב-25%. ב-1 במרס אזרחי המדינה יקבלו את חשבונות המים, ותהיה צעקה גדולה. אני חושבת שנכון לעשות הכול על מנת שמחירי המים יהיו בפיקוח. מים הם מוצר בסיסי שחייב להיות בפיקוח, ואני אעשה את הכול על מנת להעביר את החוק הזה, ואם לא תהיה ברירה, לא תהיה לנו דרך אחרת, כבוד היושב-ראש, אף-על-פי שאתה לא אוהב את זה, רק בג"ץ ינסה להכריע בנושא החשוב הזה, שאזרחי המדינה לא ישלמו על מוצר בסיסי וקיומי כל כך הרבה כסף.

חברת הכנסת רגב, את צריכה לשכנע את הממשלה. אם בג"ץ יתערב בכל דבר בעניינינו, אז בשביל מה צריך כנסת? אתה צודק, אבל אולי הכנסת תעשה את זה. חבר הכנסת פלסנר, בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה, חברים, אני לא אחזור על הדברים שנאמרו על החוק. זה חוק שאנחנו התחלנו לקדם עוד במהלך הכנסת הקודמת. אז התחלתי עם שותפים אחרים ועכשיו עם הורוביץ,

רגב ונוספים. מעבר לחיסכון ב-15% שהחוק הזה אמור לעזור לנו להשיג במוסדות הציבור, מעבר לכלי החקיקתי שהוא אמור לתת לרשות המים, את ההצעה הזאת גיבשנו יחד עם רשות המים כדי לתת לה את הכלים לאכוף החלטת ממשלה מ-2001.

בעיקרון, לא היה צריך את החוק הזה אם החלטת הממשלה היתה נאכפת. אחת הסיבות לכך שהחלטת הממשלה לא נאכפה, מעבר לרצון וכן הלאה, היא שלרשות המים לא היו הכלים המשפטיים הנכונים לבוא ולכפות את הדבר על הגופים הציבוריים השונים. אלה התכליות הישירות של החוק, אבל הייתי רוצה בדקה שהענקת לי, אדוני היושב-ראש, או בזמן הקצר, להדגיש עוד היבט. החשיבות של החוק מבחינתי היא להכניס אותנו וליצור תרבות של חיסכון במים במדינת ישראל. הרי הצריכה הציבורית במים היא רק חלק מהצריכה. רוב הצריכה היא צריכה פרטית במשקי הבית, ושם אי-אפשר לכפות, או בשלב זה אנחנו עדיין לא כופים את התקנת החסכמים. אבל בלי ספק, התקנת החסכמים בכל הגופים הציבוריים אמורה לייצר שינוי תודעה, שינוי מודעות, לא רק שחיסכון במים הוא חשוב, אלא שבעזרת אביזרים זולים וקלים להתקנה אפשר להגיע לחיסכון דרמטי ומאוד משמעותי. הרעיון הוא לא רק להגדיל את ההיצע אלא להגדיל באופן משמעותי את הביקושים ואת תרבות הצריכה במים. אני מקווה שהחוק יסייע בהשגת התכלית הזאת, אני מברך את כל חברי הכנסת על ההשתתפות בהעברת החוק, ואני גם מקווה שנצביע בעדו עכשיו.

חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. חבר הכנסת זאב, אתה, כשאתה עולה, מסתיים הדיון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, אני מאוד מאוד תומכת בחוק הזה, כמו בכל חוק שיש בו ערך חינוכי, והחינוך לחיסכון או לאי-בזבוז זה ערך שהוא מאוד חשוב לנו, בעיקר במדינה שמשאבי הטבע שלה הם מאוד מאוד מוגבלים. אני אחסוך מכם את הציטוט מהמקורות, וגם הרמב"ם אומר, לא רק איסור של "בל תשחית", אלא מצווה עלינו לחסוך בכל משאבי ארצנו, משום שבעת החוסר אין מי שיתקן. מה שקורה לנו, הבעיה שלנו שמקורות הטבע והמקורות של המים לא מתעצמים,

הצריכה שלנו גדלה בגלל גידול טבעי של התושבים ואזרחי המדינה הזאת. לכן, הצעת החוק הזאת היא מצוינת. יחד עם זאת, אני רוצה באותה נשימה להזכיר הצעת חוק נוספת, שלשמחתי קיבלה "פ/" אתמול הצעת חוק שלי ושל ציון פיניאן, שמדברת על כך שככל שאדם יצרוך פחות ממה שהוא צרך בשוטף שלו, המדינה תיתן לו הנחה במחיר המים. כלומר, אם צרכת ביחס לצריכה השוטפת שלך רק 80%, כלומר חסכת כ-20%, בערך באותה מתכונת גם תקבל הנחה במחיר המים. אני חושבת שאפרופו נושא הגזר שהושמע כאן, או העידוד, זה דבר שהוא מאוד נכון, כי ככל שאנחנו נטמיע מבחינה ערכית את חשיבות החיסכון, לא נזדקק לא לגזירות, לא לקנסות, לא להיטלים, וננהג בצורה אחראית, כמצופה מאתנו.

בבקשה, חבר הכנסת גדעון עזרא, אלא אם כן,

אתה לא רוצה להיות אחרון הדוברים. אין לך בעיה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נדמה לי, גדעון עזרא, השר לשעבר לשמירה על הסביבה. השר להגנת הסביבה לשעבר.

אני מוכרח להגיד שהוטחו האשמות בממשלה הקודמת, ואני זוכר את הצעת החוק הזאת, שהוגשה בממשלה הקודמת. הבעיה היתה, חבר הכנסת אקוניס, וזה תוקן, אתה קראת פה שורה שלמה של מוסדות שזה יחול עליהם.

בממשלה הקודמת דיברו על מוסדות ציבור באופן כללי, והיועצים המשפטיים לא ידעו לשים את הגבול בין מוסדות ציבור לכאלה שאינם מוסדות ציבור. ולכן, ההצעה כפי שהיתה נפלה אז, על-פי החלטה של ועדת שרים לחקיקה באותו זמן. כל אחד ואחד במדינה הזאת יסכים להצעת חוק כזאת, והלוואי, כפי שאמר חבר הכנסת פלסנר, שהדבר יביא גם להתקנת חסכמים בבתים. אני מוכרח להגיד שיש עוד כמה אתגרים לממשלה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ מעלה את הנושא של מים אפורים, גם סוגיה כבדה. כידוע לך, המים בשירותים גוזלים 35% מכמות המים הנדרשת, ואלה מים בכמות אדירה. הנושא הזה נמצא כרגע בוויכוח, ואני מקווה שהוא יסתיים בחיוב, אבל חובתנו לחסוך במים.

תודה רבה לחבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. חבר הכנסת חנין מבקש שתקצר בדבריך. אני יכול רק להבטיח לכל חברי הכנסת, שברגע שאני אחתום על החוק, אם החוק יעבור, כבר הכנסת ערוכה ומוכנה, ובאותה שנייה יהיו חסכמים בכל הברזים בכנסת ישראל, שכן אנחנו כבר ביצענו זאת לפני זמן רב. אדוני היושב-ראש, אני קודם כול רוצה לברך על היוזמה הברוכה של חברי הכנסת יוחנן ודב ואחרים. אני חושב שזה דבר חשוב למדינת ישראל. אני רק רוצה להוסיף שמשה רבנו הכה את הסלע,

פעמיים. ויצאו ממנו מים רבים. פה אנחנו בעצם מוכים פעמיים. פעם אחת יש עלייה במחירים, רצינית ביותר, ומצד שני, אנחנו גם צריכים לחסוך ולשים, התקנת אביזרים לחיסכון, דבר גם מבורך. אבל צריך לזכור שעלות המים היא קשה, אי-אפשר להתמודד אתה. משפחות ברוכות ילדים אינן יכולות לענות על הדרישות והתשלומים. אני מכיר משפחות שלאחרונה אפילו ביקשו שלא לשלם מים, אינן יכולות לשלם מים, וויתרו אפילו חודש שלם. אני מכיר משפחה ברוכת ילדים שאמרה: אני מוכנה ללכת ולבקש מים מאחרים שיעזרו לי. לכן אני חושב שהנושא של ועדת הפטור, אני חוזר ואומר, חייבים לבוא מחדש ולאפשר הנחה,

על-פי קריטריונים של משרד העבודה והרווחה ושירותי הרווחה בכל מקום ומקום. דבר שני, אני רוצה לומר שאפשר למעשה, גם הנושא, אדוני היושב-ראש, של עלויות המים למקוואות, בתי-כנסת, בתי-ספר, אני חושב שאין לזה אח ורע. כשאני אומר בתי-ספר, הכוונה לא לעירוניים אלא לבתי-הספר הפרטיים. יש שם תוספת של מים, אתם, אין לכם מושג. ואני חושב שזה צריך לעניין דווקא את חברי הכנסת הערבים, שרוב בתי-הספר שם הם פרטיים והעלויות שם פשוט כפולות ומכופלות. לכן אני חושב שצריכים לתת את הדעת. אני יודע שאורי מקלב העלה את הסוגיה הזאת לפני שבועיים. היה פה שר התשתיות, אמר שיעשה דבר. עד לרגע זה לא נעשה, כי צריך לתקן את זה בחקיקה.

תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הואיל וחבר הכנסת חנין הודיע שהסתייגותו היתה הסתייגות לצורך דיבור, לכן הוא מסיר את הסתייגותו לסעיף 1, ואנחנו נצביע על כל הצעת החוק בקריאה שנייה, מקשה אחת. רבותי חברי הכנסת, כל אחד ישב במקומו כדי שיוכלו להצביע.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיפים 1 6 נתקבלו. 17 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. טוב, 17 זה טו"ב. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה מבקש ממני להצביע בקריאה שלישית, לכן אנחנו מצביעים על הצעת חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, בקריאה שלישית. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, נתקבל. 17 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לברך. אדוני היושב-ראש, אני חושב שבלי הבדלי מפלגות, בלי הבדלי דת, גזע ומין הצבענו פה ביחד, כאן במליאה, על אחת הצעות החוק החשובות ביותר, הקונסנזואליות ביותר. אני רוצה באמת להודות ליוזמים יחד אתי, חבר הכנסת פלסנר, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת חנין. היו עוד, חבר הכנסת חנין. אני חושב שהיינו, וחברת הכנסת תירוש. וחברת הכנסת תירוש, כמובן. את רוב הזמן בוועדה באמת חלק עמי, את רוב הזמן,

אבל חבר הכנסת חנין, אני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות, אדוני היושב-ראש, לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה לאה ורון, ליועצת המשפטית אתי בנדלר, לייעוץ המשפטי של עורך-דין איתי עצמון, לעידית חנוכה, גם היא מהצוות המקצועי של ועדת הכלכלה. לעוזרי רן שטרית, נוגה רפפורט ואלעד מרון. אני מודה לכל חברי הכנסת על שבאמת, ללא חילוקי דעות העברנו את החוק החשוב הזה. אני מקווה, השר הקודם להגנת הסביבה, שהגשם יחזור במהירות ובעוצמה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 92) (ביקורת ותקציב ועדה מקומית), של חבר הכנסת חנא סוייד,

אדוני רוצה להציג את ההצעה? אחריו נרשמו חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת אורי אריאל, חבר הכנסת יעקב כץ, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, חבר הכנסת שלמה מולה, וכמובן חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק שמובאת כאן מטרתה להוסיף מנגנונים שיגבירו את שקיפות פעילותן של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, לרבות מינוי מבקר בוועדה המקומית שבה נמצאות כמה רשויות מקומיות וכן פרסום של תמצית התקציב המאושר ברשומות ובאינטרנט. כפי אמרתי שבתחילת דברי, הכוונה העיקרית היא הגברת השקיפות. מכיוון שאנחנו מדברים על ועדות תכנון ובנייה שבהן יש חברים, פועלים חברים ממונים ולא נבחרים, מדובר על ועדות מקומיות מרחביות שהחברים בהן הם ממונים ושמידת השקיפות שלהן היא מועטה,

לכן יש צורך במנגנונים שונים על מנת לחשוף, על מנת לספק או להוסיף או להגדיל את מידת השקיפות של הדיונים בוועדה, של ההתנהלות של הוועדה, של קבלת ההחלטות בוועדות, שהציבור יקבל אפשרות להסתכל, לבדוק ולהתרשם מההחלטות האלה. לכן יש צורך, כמובן, בפרסום, שזה חלק מהשקיפות. יתר על כן, יש צורך גם במינוי מבקרים פנימיים בוועדות המרחביות. לא ייתכן מצב שיש ועדה שכל חבריה הם ממונים, שמקבלת החלטות שהמשמעות שלהן היא גדולה מאוד, והיא משמעותית מאוד גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תכנונית, ושלא יהיה מבקר פנים באותן ועדות, שבעצם יבקר את אופן קבלת ההחלטות ואופן הוצאת התקציב של הוועדות המקומיות. ההצעה נתקבלה בכנסת בקריאה טרומית ועברה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. היא עברה שם, הוכנה לקראת קריאה ראשונה, כמובן בהסכמת משרד המשפטים ומשרד הפנים. ועל כן, במיוחד מכיוון שמדובר בהצעת חוק שעולה בקנה אחד עם הכוונות העיקריות והמרכיבים העיקריים של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שעוד מעט יוגשו לכנסת והכנסת תתחיל לדון בהם, זאת בעצם הסיבה שהממשלה בהתחלה תמכה בהצעת החוק הזאת, מכיוון שהיא עולה, כפי שאמרתי, בקנה אחד עם מגמת הגברת השקיפות, במיוחד בפעילות הוועדות המקומיות, שכנראה יקבלו יותר ויותר סמכויות על-פי הרפורמה. לכן אני פונה לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה.

תודה רבה. אני מודה לחבר הכנסת חנא סוייד, שהציג את החוק. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. בבקשה, חבר הכנסת ברכה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת חנא סוייד היא הצעה ראויה, וגם אני חתום עליה,

כחבר הסיעה, אבל זו בעצם הצעה בהובלתו וביוזמתו.

אגב, שהכנסת מפסידה בכך שהיא לא משתמשת בידע הרב של חבר הכנסת חנא סוייד כאחד המומחים החשובים במדינת ישראל כולה בכל מה שקשור לתכנון ובנייה, ואני לא אומר את זה כחבר הסיעה, אלא באופן הכי אובייקטיבי. לפני כמה ימים, אדוני היושב-ראש, התקיימה בוועדת הפנים ישיבה בנושא של תכנון ובנייה ופתרונות דיור לאוכלוסייה הערבית וכל העניין של הריסת בתים. אני חושב שיש מקום לקרוא מכאן לשנות את המאפיינים של חוק התכנון והבנייה במגזר הערבי, שהביטוי שלהם לא יהיה הריסת בתים. זה אחד הדברים המוזרים ביותר, שחוק התכנון והבנייה בקרב האזרחים הערבים מתבטא בהריסת בתים, ולא בתכנון של פתרונות בנייה לזוגות צעירים, של הקצאת קרקע למגורים ציבוריים וכו' וכו'. אנחנו הצענו, וגם ועד ראשי הרשויות הערביות וגם ועדת המעקב וגם כל חברי הכנסת הערבים הציעו הצעה בשם כל האוכלוסייה הערבית, ואני חושב שהיא עדיין בתוקף, והיא אתגר בפני הממשלה והעומד בראשה, ראש הממשלה נתניהו. יש מקום למגר את התופעה של מה שנקרא בנייה בלתי חוקית. אבל כדי שלא תהיה בנייה בלתי חוקית או ללא אישור, צריך לאפשר תשתית של בנייה מוסדרת והרחבת שטחי שיפוט, כך שיענו על הצרכים של ההתפתחות ושל הריבוי הטבעי של הציבור הערבי. לא ייתכן מצב שהמדינה לא בונה אפילו דירה אחת, לא בונה אפילו יישוב ערבי חדש אחד, לא מרחיבה את שטחי השיפוט. כפרים מסוימים מתפוצצים על תושביהם. כפרים שלמים בנגב אינם מוכרים, וגרים בהם 80,000 90,000 אנשים. זה לא מדיניות של תכנון, לא מדיניות של בנייה, זה מדיניות של הרס, לא רק בתים אלא הרס החיים, ועל כן יש באמת

לשנות את פניו של חוק התכנון והבנייה בקרב הציבור הערבי, בקרב האזרחים הערבים, מחוק להריסה לחוק שנותן פתרונות לחיים. תודה רבה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

לא הזכרתי שהדיון בוועדת הפנים התקיים ביוזמתו של חבר הכנסת טלב אלסאנע. ברוח הברכות והשמחות, אנחנו, אדוני היושב-ראש, רק שנייה, אני אעצור. אתה יודע, אומרים אצלנו ברכה: לניצחון אבות רבים, הכישלון יתום. פה יש ניצחון חשוב לחברה, אז יש לו אבות רבים.

הזכויות שמורות לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טלב אלסאנע, שלום רב. גם אני רוצה להצטרף לדבריו של חבר הכנסת ברכה, שחלק שבחים לחבר הכנסת חנא סוייד, כי בתחום הזה של תכנון ובנייה, אדוני היושב-ראש, אין ספק שלדעתי חבר הכנסת חנא סוייד הוא הטוב ביותר בבית הזה. זה תחום התמחותו. לא מקובל שחברי כנסת מסיעה אחת מפרגנים לחברי כנסת מסיעה אחרת. אני אוהב לעשות את זה. לכן, אני

ההגינות משתלמת תמיד.

בדיוק, זה מה שאמרתי. ההגינות תמיד משתלמת. פרגון תמיד משתלם.

לוקח אותך אחורה. לכן, אדוני היושב-ראש, אין ספק שהחוק הזה במקומו. הקונספט שעומד מאחוריו לגבי שקיפות של ועדות התכנון והבנייה הוא במקומו. אבל לא רק השקיפות היא הדבר העיקרי בוועדה לתכנון ובנייה. השקפת העולם, המשנה הסדורה העומדת מאחורי התכנון והבנייה בישראל לגבי היישובים הערביים היא השקפת עולם אידיאולוגית, שלא מרשה התפתחות טבעית,

מתחדשת, מודרנית, ליישובים הערביים. אין מלאי קרקעות, כי את המלאי הזה הפקיעו, הפקיעו לצורכי ציבור. בדרך כלל זו הפקעה לצורכי ציבור יהודי ולא ערבי, והצרכים האלה, כשמתברר לאחר שנים שהם לא נכונים, סיבת ההפקעה מתמוגגת, היא לא נכונה, לא מחזירים. על-פי החוק החדש שהצבענו עליו, אנחנו הצבענו נגדו, לא מחזירים את זה לבעל הקרקע, אלא מבטלים את הזיקה שלו לקרקע שלו אחרי 25 שנים. האדמה והקרקע, תכנון ובנייה הם הנושא, הבעיה הקרדינלית העיקרית ביחסים בין המדינה לבין האזרח והקולקטיב הערבי. זה הנושא שבו המדינה צריכה לבוא לקראת הציבור הערבי: להקצות קרקע, להרחיב שטחי שיפוט,

יישוב או יישובים ערביים חדשים. זה נושא שאני כבר העליתי לראשונה עוד לפני שנכנסתי לכנסת, ויש לי הצעה מהכנסת הראשונה בנושא הזה של הקצאה שוויונית של קרקע כדי להקים יישוב ערבי חדש ויישובים ערביים חדשים. תמיד, משום מה, דוחה הממשלה בוועדת שרים והכנסת את ההצעה הזאת שמדברת על שוויון. להבדיל מהמקרה הזה של חבר הכנסת חנא סוייד,

כן, כן. זו הצעת חוק שעברה בתמיכת הממשלה. בכל זאת מדובר בממשלה שקופה, חבר הכנסת ברכה. היא כל כך שקופה, שלא רואים את "מעשיה הטובים". ולכן, אדוני היושב-ראש, אפשר שאלה?

אם ירשה היושב-ראש. זמנו תם, אבל אני אאפשר לך שאלה קצרה.

מה פירוש בניית יישובים ערביים? למה אתה מתכוון?

מאז 1948 לא נבנה בגליל ובמשולש שום יישוב ערבי חדש. הקרקעות הופקעו, אבל המדינה לא התייחסה אל הקולקטיב הערבי כאל קולקטיב שרוצה להתפתח, להקים יישובים, עיר ערבית חדשה שתהווה מקור של קרינה תרבותית, התחדשות,

זוגות צעירים.

באותה תקופה הוקמו מאות יישובים אחרים, יהודיים בדרך כלל. חלק מהיישובים היהודיים האלה נחסמו בפני תושבים ערבים. עכשיו הולכים להקים יישוב יהודי חרדי רק ליהודים חרדים, ששמו חריש, באזור שכולו קרקע ערבית, באזור שיש הפקעות והרס של בתים של אוכלוסייה ערבית.

בדיוק מה שאמרתי הוא הכוונה: הקמת יישובים ערביים חדשים בתוך מדינת ישראל, באזור המשולש והגליל, שתהיה עיר ערבית חדשה על קרקע שבמקום, מה שקרוי קרקע מדינה, שנלקחה מערבים במקור. זה הזמן שהמדינה תבוא לקראת הציבור הערבי ותתקן עוול היסטורי שנעשה לציבור הערבי.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, אינו נמצא. חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נמצא. חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נמצא. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. חשוב לציין שהחוק המבורך הזה,

ליהודים וערבים כאחד, אינו מבדיל בין אוכלוסיות וזוכה לתמיכת הממשלה. אני מניח שחבר הכנסת חנא סוייד, בהיותו ראש מועצת עילבון, הביא מניסיונו גם אלינו לכנסת.

חבר הכנסת בן-ארי, שלוש דקות שלמות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחד הדברים שיכולים לשמור על תקינות של חברה זה השקיפות הציבורית, והדבר השני, בוודאי ובוודאי מערכות של ביקורת שיכולות לבקר את ההתנהלות, ובמיוחד במקום שבו יש ממון, במקום שבו אפשר לנצל קשרים אישיים, במקום שבו פועלות משפחות על תקניות כזאת שכל הקרוב, הקרוב אלי, יקבל את מה שצריך לקבל, והמרוחק לא יקבל. זהו המקום, יותר מכל דבר אחר, לשים בו מבקר. אבל אני רוצה ללכת קצת לאחור, לאירועים שאירעו לפני כשבועיים ימים, ולמקד את המבט שלנו בהתנהלות של החקירה מול ראש ישיבת יצהר, הרב יצחק שפירא, שכותרות העיתונים וחצאי עמודים הכתירו אותו כמי שיודע, כמי ששותף לשרפת השטיחון. הפעולה הזאת, התלוותה לה מערכת של ידיעות ומערכת של התנכלויות לרב עצמו, של אזיקים על הידיים והרגליים, של קשירת עיניים, של אמתלאות שווא בהבאה לבית-המשפט, עד שבסופו של יום הבלון הנפוח הזה, שמישהו ניפח אותו במאמץ רב, התפוצץ לכולנו. הרב לכאורה חזר ללא מעצר, ללא תנאים, ללא ערבות, לכאורה נקי מכל רבב. אבל חוקריו לא אמרו נואש, והיום אני מקבל מכתב מהרב, ובו הוא מתאר מסכת ייסורים שעדיין מלווה אותו. הוא מוזמן לחקירה, ואומרים לו: אם לא תמסור גרסה, אם לא תספר לנו את ההתנהלות של הישיבה, אנחנו נזמן אותך יום-יום, שעה-שעה, וזה בכוחנו. מערכת של איומים של מישהו שצבר לעצמו כוח ואין עליו שום ביקורת. אין אל מי לפנות. אני כבר הגשתי שאילתא בעניין אל ראש הממשלה, אבל אני יודע בדיוק מה תהיה התשובה. יעמוד כאן אחד מהשרים, מתוך 30 השרים, ויגיד: זה כמעט הצית את המזרח התיכון. ויספרו לנו כמה זה חמור וכמה זה מסוכן וכן הלאה,

לא יסביר לנו מהם הגבולות. האיש הוזמן לחקירה,

נעצר והוארך מעצרו באמתלאות שווא, ועכשיו שוחרר מכול וכול, ובכל זאת מטרידים אותו ואומרים לו: אתה תוזמן לחקירה עד שתמסור גרסה. ואני יודע שבמדינת ישראל אדם הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו, וכמובן בעניין הזה. אז לכן אני אומר, מבקר צריך, ויש עוד כמה מקומות שצריך בהם מבקר. גם בשירות הביטחון הכללי, גם במערכת המשפט והפרקליטות, ועל כך עוד נדבר בהזדמנות נוספת. תודה, חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת שלמה מולה, אינו נמצא. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחרון הדוברים,

ואני נועל את רשימת הדוברים לגבי חוק זה. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מברך את חבר הכנסת חנא סוייד על הצעת החוק. אנחנו נתמוך בו, מאחר שהמטרה היא תוספת של מנגנונים שיגבירו את השקיפות, ואני בעד זה. רק לא ברור לי למה צריך להיות מבקר ולא יועץ משפטי.

שבכל ועדת תכנון יושב יועץ משפטי, שהוא גם המבקר.

אני לא חושב שמבקר עירייה או רשות יכול להיות גם מבקר ברשות המקומית. למשל, אם אני לוקח את עיריית ירושלים, יש יועץ משפטי לוועדה באופן מיוחד, כי מדובר בהרבה תיקים, וכל תיק לפעמים נדון רבע שעה אפילו בוועדה, ובתיקים חריגים אפילו חצי שעה בוועדה, ויש ויכוחים תכנוניים, היבטים תכנוניים לכאן ולכאן, ובאים בסופו של דבר להכרעת היועץ המשפטי,

אם זה אחוזי בנייה, אם זה בעיה בקווי בנייה וכו' וכו', והנושאים התכנוניים הם רבים. אני לא חושב שיש מקום שאותו המבקר, שהוא מבקר עירייה או מבקר רשות, שהוא מעל, הוא מבקר לא רק את הנושא של התכנון, הלוא מבקר הוא מבקר את כל הנושאים ברשות המקומית, בפרט כשאתה מדבר במרחב המקומי, שיש לו הרבה עבודה. צריך להיות מבקר מיוחד, שלדעתי עדיף שיהיה יועץ משפטי. ואני אגיד גם מה ההבדל. פרט עובדתי, חבר הכנסת נסים זאב. בוועדה מקומית, שהיא עירייה, על-פי חוק, מבקר העירייה הוא מבקר הוועדה המקומית, על-פי חוק. אני יודע. בוועדות מרחביות אין זכר למבקר פנים, ולכן הצעת החוק מדברת על ועדות מרחביות, שיש בהן כמה רשויות. לגבי יועצים משפטיים אתה צודק בהחלט. אין צורך ואין חובה שהיועץ המשפטי של העירייה יהיה גם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

רק אני אומר שההבדל, חנא סוייד, בעניין הזה, בין מבקר לבין יועץ משפטי, מבקר הוא מבקר בדרך כלל לאחר מעשה, יועץ משפטי, תוך כדי מעשה.

לצערי הרב, המבקרים לא יודעים בדיוק את תפקידם ומתערבים בדיוק בתחום של היועץ המשפטי. ואני אומר, אולי אותו מבקר, לתת לו סמכות של יועץ משפטי. זה מה שאני אומר. בהצעת החוק שלך, או לתת לו סמכות או לשנות את זה ממבקר ליועץ משפטי, שזה הרבה יותר נכון.

בא, אם הבנתי אותך נכון, שהוועדה לא תשגה, בלשון המעטה, או תשגה בכוונה, ותקבל החלטות לא תכנוניות, לא מקצועיות. זה צריך להיות תוך כדי הדיון, ולכן ההגדרה שלו צריכה להיות הרבה יותר רחבה, תוך כדי עבודתה של, אתה תחטא למטרה שאתה מדבר עליה, כי אם המבקר יקבל את הסמכויות של יועץ משפטי, הוא יצטרך בשלב הביקורת לכפות על כל דבר שהוא עשה לפני כן, כי הוא אז תלוי איזה מבקר הוא. הוא יבקר את עצמו, זה לא סביר. תלוי מי המבקר.

יש מבקר שהוא בעצם שותף עם העמדה של היועץ המשפטי. אם זה המבקר, אז לא צריך מבקר. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. הדובר הבא, חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אני מצטרף לברכות, אני מצטרף גם לדברים ולברכות לחבר הכנסת חנא סוייד. יש אצלנו פתגם: לא יופתא ומאלכ פי אל-מדינה. ולא יופתא פי אל-תכנון, פי אל-תנט'ים, וחנא סוייד מווג'וד. אפשר לקבל תרגום? אני חושב שזו הזדמנות לדעת את חשיבות הידע והבקיאות בשפה הערבית. לפי התקנון,

יש הצעת חוק, לאחר מכן,

של עניין ידיעת השפה העברית כדי להיות רופא. אז צריך להכניס גם ידיעת השפה הערבית כדי להיות חבר כנסת. אני סבור, אדוני היושב-ראש, שהסוגיה הזו מאוד חשובה, סוגיית התכנון והבנייה. מהתכנון והבנייה נגזרים עניין הפיתוח, אזורי תעשייה, תעסוקה, תיירות, מוסדות ציבור, התמודדות עם האבטלה, עם העוני. זה נשמע מושג, תכנון ובנייה, אבל לנושא הזה השלכות רחבות ומעמיקות וחשובות. לצערנו ממשלות ישראל השתמשו בנושא הזה כאמצעי לקידום מטרות פוליטיות, כדי להגביל את ההתפתחות וכדי להגביל את האפשרות של היישובים הערביים ללכת ולהתרחב. אין שום סיבה אחרת לעובדה שהאוכלוסייה הערבית, שמונה 20% תחום השיפוט של הרשויות הערביות פחות מ-2%. ואין שום סיבה בעולם שבנגב יש 45 יישובים לא מוכרים. אנחנו מעלים על דעתנו שאילו היו יישובים יהודיים, יהודים התיישבו שם, לא היו מוכרים? לא 85,000 תושבים, תושב יהודי אחד, לא היו מכירים בו כמתיישב בודד? לכן הסוגיה היא סוגיה פוליטית. השתמשו בחוק התכנון והבנייה שימוש פוליטי, כמנוף לקדם מטרות פוליטיות. אני ביקרתי לאחרונה בלוד. יש יישוב ערבי שנקרא דהמש. היישוב הזה, אדוני היושב-ראש, נמצא בתחום שיפוט מועצה אזורית עמק-לוד. בתחום השיפוט של המועצה הזו יש תשעה יישובים יהודיים, אבל ביישוב הזה לא מוכנים להכיר, לא להעניק לו לא מעמד מוניציפלי ולא מעמד תכנוני. גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של לוד וגם רמלה לא מקבלת אותו כשכונה של רמלה. ומה הפתרון המוצע לתושבי לוד, רבותי? הדבר הקל ביותר: להרוס. גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של

ומה הפתרון המוצע לתושבי לוד, רבותי?

גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של לוד וגם רמלה לא מקבלת אותו כשכונה של רמלה. ומה הפתרון המוצע לתושבי לוד, רבותי?

אני ביקרתי ביישוב עילוט. 7,000 תושבים ביישוב הזה, תחום תוכנית המיתאר הוא 1,200 דונם, אבל מה הדבר המדהים? שחלק מהתושבים וחלק מהבתים

גם שבכל יישוב תהיה ועדת תכנון מקומית, אבל זה לא נושא הצעת החוק.

גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של לוד וגם רמלה לא מקבלת אותו כשכונה של

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המעטים שנשארו באולם, ואדוני השר, חשוב לציין שבחודשים האחרונים, בשבועות, בימים האחרונים, אנחנו עדים לחשיפת מקרים מזעזעים של עבירות ופגיעות מין קשות במקומות שונים ובאופנים שונים. גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של

ומה הפתרון המוצע לתושבי לוד, רבותי?

אני ביקרתי ביישוב עילוט. 7,000 תושבים ביישוב הזה, תחום תוכנית המיתאר הוא 1,200 דונם, אבל מה הדבר המדהים? שחלק מהתושבים וחלק מהבתים של עילוט מצויים בתחום תוכנית המיתאר של מועצה אזורית

לא חרדים, לא קיבוצים, ואני רוצה להגיד לכם שגם, באים כל הזמן בטענות לחרדים, ששם זה מוסתר, ששם זה לא יוצא החוצה. גם בקיבוצים, ובקיבוצים בעיקר, הדברים האלו נסגרים, ולמועצה לשלום הילד אין אפילו נתון אחד לגבי מה שקורה בקיבוצים, דיווח אחד. מה שכן, רוב החברות מתחילות להיפתח.

אצל החרדים,

30% מהתלונות החדשות שמגיעות, מגיעות מאוכלוסיות חרדיות. גם עיריית לוד לא מוכנה לקבל אותו כשכונה של לוד וגם רמלה לא מקבלת אותו כשכונה של רמלה. ומה הפתרון המוצע לתושבי לוד, רבותי? הדבר הקל ביותר: להרוס. אני ביקרתי ביישוב עילוט. 7,000

מטופלת בשירותי הרווחה, ומי שבסוף פותח את הנושא ומביא אותו לסדר-היום זאת היועצת החינוכית, שבמקרה הגיע אליה הסיפור הזה. חברי חברי הכנסת, אפרופו כנס באר-שבע לשלום הילד, אני מתכוונת לפנות לשר החינוך ולהציע למערכת החינוך להפוך מדי שנה את כינוס כנס באר-שבע לשלום

היא בבחינת עוד מהלך חשוב, אולי איזה ניצחון קטן בקרב קטן. אבל המלחמה הזאת היא מלחמה גדולה.

זה קרב קטן, כי המלחמה היא ענקית, היא לא מסתכמת בנושא הזה. אז הרחבנו, ואולי מנענו את הילד הבא מליפול קורבן. אבל באיזשהו אופן יש כל כך הרבה ילדים שמסתובבים שם, יש כל כך הרבה ילדים שבאים במגע עם פדופילים,

ואפילו היום גיל הפוגע הולך וקטן. זאת אומרת, ילדים בעצמם מסוכנים לחברים שלהם. אז החוק הזה באמת יפתור משהו. ואני לא באה להפוך את עצמי לאיזה נפוליאון או משהו גדול. זו באמת טיפה בים,

בוא נתחיל להמיס את הקרחון טיפה אחרי טיפה. אבל יש לזה תפקיד קריטי ומשמעותי. אנחנו נחשוף כמה שפחות ילדים לאותם עברייני מין. אבל אני חייבת להגיד שהמציאות הזאת היא מזעזעת. אנחנו באיזשהו אופן נותנים את ידנו כאן, עם כל הקיצוצים ועם כל העניינים הכספיים ומשרד האוצר ומה שלא יוצא בזה.

לפעמים אנחנו מצביעים הצבעות,

די ספונטניות. ביום כזה אני רואה יותר חברי אופוזיציה, תסלחו לי שאני רוצה לבקש גם את טובתם, לבקש את תמיכתם. קשה לי לראות מישהו שיצביע כנגד חוק שכזה. אבל אם ההצעה הזאת תעבור, בעזרת השם, ואני חייבת להודות שבהצעה הזאת יש שותפים,

חבר הכנסת אורי אריאל, שהציע הצעה דומה, וההצעות שלנו אוחדו בוועדת חוקה, חוק ומשפט, וצריך להגיד תודה גם ליושב-ראש שלה, שהכביד עלינו לא מעט בשאלות ובלקונות, ולמה זה ככה, ולמה אנחנו מרחיבים, ואולי צריך להרחיב יותר או לקצץ במקומות אחרים. למדנו את הדברים, תיקנו אותם. אבל אני אשמח אם עוד ועוד חיילים יצטרפו למלחמה הזו. אם יש מלחמה שראוי להילחם בה, ויסכימו אתי גם אלה ששונאים מלחמות, זו המלחמה הזו. ואני חייבת להזכיר גם את המועצה לשלום הילד, שלקחה חלק בנושא הזה. יש גופים לא מעטים, ובראשם קדמן, שנמצא עכשיו בבאר-שבע, שיש להגיד להם תודה, כי הם מאירים את עינינו. אני סך הכול שנה בכנסת, וכאשר נכנסתי לפה בא אלי איזה כתב, אני חייבת לצטט את זה, ואמר לי: תגידי, במה את הולכת לעסוק? אז אמרתי לו: בילדים ובבני-נוער בסיכון. הוא אומר: תגידי לי, לא מצאת נושא יותר סקסי?

זה לא נושא סקסי בעיני עיתונאים.

לדבר על האיום האירני זה סקסי. לדבר על הבעיות הביטחוניות זה סקסי. כנראה גם לדבר על דברים אחרים זה סקסי. לדבר על ילדים זה לא סקסי.

אם אנחנו נעלה את זה לסדר-היום הציבורי, ואנחנו ניתן את הגושפנקה לאותם אנשים שבאמת עמלים, ויש גופים, כמו המועצה לשלום הילד,

כמו הרבה גופים אחרים, כמו המרכזים לנפגעי תקיפה מינית וכדומה, אנחנו נצליח לעשות מה שאולי חוסר הסקסיות של הנושא הזה לא עשה. אנחנו נצליח להעלות לסדר-היום, ונצליח לשכנע גם את האוצר שצריך להביא תקציבים. אז החוק הזה, אתה יודע מה? באיזשהו אופן יעבור. אתה יודע למה? כי הוא לא עולה כסף. אני מצטערת להגיד לכם, אני לא מאמינה בחוקים שלא עולים כסף.

חוקים שלא עולים כסף לא משנים באופן משמעותי את המציאות שבה אנחנו חיים. אז זה ישנה בקטנה. אבל גם אם זה ישנה מציאות של ילד אחד, אנחנו הצלנו נפש, וזה כבר באמת משהו גדול בעבורי. אני באה מבית מאמין, כל המציל נפש,

הוסיפו את זה לאחר מכן, המשפט המקורי הוא: כל המציל נפש כאילו הציל עולם ומלואו. אז אנחנו אולי נציל עולם ומלואו, אבל לא את העולם שלנו, ולא את העולם של הילדים שלנו. וחברים, פה זה רק ההתחלה. אנחנו נצטרך לעשות חוקים הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר גדולים, כאלו שישנו את המציאות שלנו, וכאלו שיביאו לכך שאנחנו ננצח במלחמה הזאת. אז אני מבקשת מכם, גם חברי האופוזיציה, לעזור ולתמוך בחוק הזה. ואני מקווה שבהמשך אנחנו נביא גם חוקים כאלה שיעלו כסף למדינה אבל יהיו שווים כל לירה שהם יעלו.

תודה רבה, חברת הכנסת אורלי לוי. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. נרשמת לדבר. לא הצעה לסדר-היום, לגבי החוק. יכול להיות שבוועדה ביקשת הסתייגות דיבור.

אתה לא חייב, חבר הכנסת גילאון. אני רוצה בכל זאת, קריאה ראשונה, אין הסתייגויות דיבור.

זה לא הסתייגות דיבור, נרשם לדבר. נרשם לדבר זה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אני אסתפק רק בחצי דקה כדי לפרגן לחברת הכנסת אורלי לוי, שאני מוכרח להגיד שהיא משב רוח רענן בכנסת הזאת מבחינת תפיסת עולמה והחקיקה החברתית שלה, והדבקות במטרה. אני חושב שמאוד חשוב לומר את הדברים הללו. אני יודע שהיא מגיעה ממפלגה שאני לא יודע, היחס שלי מאוד אמביוולנטי כלפי המפלגה שלה, ובכל אופן יש בה כמה חברים שאני רואה בהם אנשים שותפים ונאמנים לאורך כל הדרך. אני חושב שזו צריכה להיות הגישה לחברי כנסת. היא אמרה שהיא נאיבית, ויכול להיות שזה בחלקו נכון. אבל אני חושב שזו התכונה הכי מתבקשת כדי באמת להיות חברי כנסת טובים ושליחי ציבור טובים. נדמה לי שרק עם אנשים שבמירכאות כפולות ומכופלות לא יתאימו לפוליטיקה, הפוליטיקה תתאים לבני-האדם. ואני חושב שאנחנו מקבלים את ההמחשה הזאת. נורא כיף לי לומר את הדברים האלה, כל כך הרבה מעבר לקצה של המטווח הפוליטי שלי. אז חברת הכנסת לוי, יישר כוח בכל החקיקות שלך. אני כמובן שוכנעתי, ואני אצביע בעד החוק שלך, ואצטרף כתמיד לחוקים הללו. באמת יופי.

תודה רבה, חבר הכנסת אילן גילאון. ובהחלט בנושאים האלה שקשורים לילדים אין אופוזיציה, אין קואליציה, אנחנו כולנו כאיש אחד. חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נמצא. חבר הכנסת אלכס מילר, אינו נמצא. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נמצא.

אינה נמצאת. חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נמצא. חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נמצא. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אינו נמצא. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה, ולאחר מכן נצביע על החוק החשוב הזה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מניעת העסקת עברייני מין במוסדות ציבור זה דבר חשוב, אבל מעניין שהמספרים רק הולכים וגדלים, וזה פשוט נהפך להיות מגפת מדינה. יש עבריינים שזה מבחינת מין בשאינו מינו, ויש מין במינו. ומין במינו הוא חמור מאשר מין בשאינו מינו על-פי ההלכה. יש את זה בענייני איסור, של אכילת איסור, כשמתערב כשר בטרף. אבל אני אומר, כשמדברים על מין, באותה שיטה שיש בהלכה בענייני איסור והיתר, יש גם בעניין הזה מין במינו ומין בשאינו מינו, ומין במינו הוא באמת יותר חמור. אני לא יודע אם את יכולה להעמיק ולהבין למה אני מתכוון.

הדברים האלה, כל עוד אנחנו ניחשף והנוער שלנו יהיה חשוף לעבריינות מין ולהפקרות מהסוג הזה, אנחנו נמצא שבעצם אנחנו יכולים לעסוק פה בחקיקה, ולתקן תיקונים, ולנסות ולצמצם, כפי שאת אמרת, מלחמה קטנה, אבל אני רואה בה מלחמה גדולה ואולי ניצחון קטן, קצת בשונה, כי אולי נוכל לצמצם בזעיר אנפין משהו כזה או אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאין שליטה על הנושא הזה. דבר אחד חשוב לי להבהיר, אבקסיס, ואני רוצה שתתייחסי לזה: מה קורה בבתי-ספר, למשל כאשר מדובר בחברות שמירה, והאחריות לבדוק היא על החברות, בתי-ספר, מנהלי בתי-ספר או האחראים בעמותות, שהם המופקדים הרשמיים על חינוך הילדים. מחויבים לבקש את האישור. בלי האישור הזה אסור להם להעסיק. כן, אבל אני חושב שהפיקוח על אותן חברות, זה לא על בתי-הספר. הממונים הם בעצם משטרת ישראל והגופים האחרים, או משרד החינוך, שמטעמם עובדים, ומי שצריך לבדוק אותם ולבקר אותם זה משרד החינוך. אני חושב שכדאי שכך זה יהיה. אני ממש מבקש, אם אפשר להגדיר את זה בהצעת החוק. משרד החינוך, הם עומדים גם היום בתקן הזה. אבל חשוב להדגיש שעמותות,

מי שעוסק בהוראה ותיאטראות, ואנחנו יכולים לדבר אפילו על מופעים לילדים קטנים, האחריות היא על מי שמעסיק, ומי שמזמין צריך לדעת שמי שמעסיק אכן עומד בתנאים.

אבל משרד החינוך הוא המזמין, והמעסיק הוא העמותה. זאת אומרת, אני בדיוק נוגע בנקודה, בנישה, שצריך להגדיר את האחריות.

שוב אני חוזר, את לא הבנת למה אני מתכוון. בעל החברה בוודאי אחראי, כי הוא מביא את העובד. מי שמזמין את החברות זה לא העמותות של בתי-הספר אלא משרד החינוך, ולכן צריך לומר: השניים החייבים זה משרד החינוך והחברה, אבל לא בתי-הספר המוכרים שאינם רשמיים, וכדאי שזה יוגדר אפילו בתוך החקיקה. אם זה ניתן, אני אודה לך. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. אני מציע שלאחר שזה יעבור לוועדת החוקה,

תגיע ותעלה את הסוגיות האלה בוועדה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6) (הרחבת התחולה על מוסדות נוספים), של חברי הכנסת אורי אריאל ואורלי לוי וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6) (הרחבת התחולה על מוסדות נוספים), התש"ע 2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט

היושב-ראש, התבלבלתי, לרגע הייתי ציון פיניאן

אם יש דוברים שמבקשים להצטרף, זה הזמן. חבר הכנסת גדעון עזרא. אני נועל את הרשימה. בבקשה, חבר הכנסת שי חרמש. מכובדי היושב-ראש, חבר הכנסת דנון, מכובדי חברי הכנסת, שוק הדלק הוא אולי אחת הדוגמאות הקיצוניות לשוק ריכוזי בלתי תחרותי. לא הייתי מחריף ואומר שוק מונופוליסטי, אבל ודאי הוא שוק שהצרכן נשחק בו מול עוצמות אדירות של שלוש וחצי או ארבע חברות דלק, שלוש הגדולות, והצטרפה גם חברת "אלון" שאוחזות, חבר הכנסת דנון, כמעט ב-90% מתחנות הדלק בארץ. במהלך השנים התפתחה טכנולוגיה שכולנו מכירים, טכנולוגיית הדלקנים, שמקיפה היום כמעט 70% משוק הדלק, שעובר דרך שימוש בדלקנים. כל חברת דלק עושה שבת לעצמה, מוצר לעצמו, דלקן לעצמו, ואין דלקן מדבר עם דלקן ותחנה עם תחנה. מרגע שהותקן ברכבך דלקן, ולכל אחד מאתנו יש דלקן, באותו הרגע הלקוח הופך ללקוח שבוי בידי חברת הדלק. יש בעניין הזה מן הטעם לפגם בכמה רמות. ברמה הפרטנית שלנו כנהגים, רמת השירות, אתה כבול לתחנה, אתה כבול לחברה. אתה נתקע על אם הדרך ודלק אזל במכלך, אין לך אלא לתור אחרי אותה תחנת דלק שאליה אתה כבול דרך הדלקן. יתירה מכך, המעבר מחברת דלק אחת לחברת דלק שנייה כרוך בהשקעה לא קטנה בשינוי המתקון, בשינוי הציוד, והרי אמרתי שאחד לא מדבר עם השני, בהשבתת הרכב לשעות ארוכות, אופרציה ארוכה שחברות הדלק יודעות לנצל עד תומה כדי להמעיט ולמזער את התחרות בין החברות עד כמה שרק אפשר. בחלומי כי טוב בעניין ראיתי לנגד עיני דלקן אוניברסלי שמתפקד בעצם כמו כרטיס אשראי,

במכוניתך דלקן, עצור באשר תעצור, תדלק באשר תתדלק, וחברות הדלק צריכות ללמוד לדבר ביניהן כשם שהבנקים יודעים לדבר ביניהם, אתה לקוח של בנק x, מושך בכרטיס אשראי בבנק y, הבנקים יודעים להפעיל מסלקה, והמסלקה יודעת לקזז ביניהם, ובא לציון גואל. כל הבנקים, כל הכספומטים, כולם עומדים לרשות כל קהל עם ישראל, אם אתה לקוח הבנק ואם אתה לא לקוח הבנק. ככל שהעמקתי במאטריה, ככל שלמדנו את הנושא, ראינו כמה קשיים ניצבים לפתח. הייתי אומר שקיבלנו מעט מאוד עזרה,

הרבה מאוד התנגדויות מחברות הדלק. לאף אחת מהן לא היה עניין שהשוק הזה ייפתח, ואנחנו לא מתפלאים, חבר הכנסת רותם עושה לי עם הראש,

מי מעוניין שתהיה תחרות בארץ? ומכמה טעמים, מקניין רוחני עד בעיות טכנולוגיות ועד תוכנה שלא יודעים איך לחבר, ועד תחנת דלק שיודעת לדבר עם דלקן אחד ולא עם פזומט שני. מה לא עברנו בדרך הארוכה, והמאמץ הביא לידי זה שסוף-סוף לפחות נסכים על דבר אחד בלבד. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מינימליסטית. היא איננה מאפשרת לנו מחר בבוקר לתדלק בדלקן האוניברסלי בכל חברה שאנחנו חפצים, אבל לפחות מאפשרת לנו את מה שהושג בנושא הסלולרי בדגם של ניוד מספרים, חבר הכנסת דנון.

אתה קם בבוקר, לא אתה אישית,

והיא מחליטה שחברה x הציעה הצעה טובה יותר מחברה y. אתה מודיע לחברה הקודמת:

תודה רבה, נא לשלוח חשבון סופי, גמרנו את הקשר, ובתוך עשר דקות, בהעברה חשבונאית, כל אותם מכשירים שמותקנים על הרכב שלך יכולים לשרת גם בחברה השנייה. כלומר, לא השגנו מעמד, התוכנות פתאום ידעו לדבר אחת עם השנייה.

אגב, לפני שנה התברר לנו שאפשר לטוס לירח. את זה אי-אפשר לעשות. חברות הדלק בסוף נאלצו להודות שאת זה אפשר לעשות. הצעת החוק הזאת מורה,

לא לשר התעשייה והמסחר אלא לשר התשתיות הלאומיות, יש פה איזו טעות בנייר שלכם, מורה לו להתקין בתוך שישה חודשים, וזה בהסכמה עם השר לנדאו, תקנה שתחייב בתוך פרק זמן נתון והגיוני לעבור לדלקן אוניברסלי שיודע לדבר בכל התחנות, שיאפשר דבר ראשון מעבר מחברה לחברה בקלות יחסית, בלי הוצאות מעבר וזמן ביניים,

הסלולרי, דבר שני, רשות המסים, שמשחרת לפתחה של הצעת החוק הזאת כבר שנה וחצי ומשוועת שהיא תגיע, טוענת שברגע שהדלקן האוניברסלי הזה יעבוד הם יתקינו תקנות שיחייבו הכרה בהוצאות דלק לגורמים עסקיים רק בדלקנים. זה ימנע תופעות מאוד מעניינות. אגב, כשלמדנו אותן היה די משעשע לראות את זה. למשל, בסקטור המוניות יש עניין להציג קבלות,

והסיבה מובנה. יש סיבה בענף הציוד המכני הכבד להציג כמה שיותר הוצאות דלק. אתה גם מסייע לרשויות המס. רשויות המס משוועות לחוק הזה, ולא בכדי, מעבר להתגברות על כל המאבקים והלוביסטים, שעבדו שעות נוספות. אני רוצה להודות פה גם לאופיר אקוניס, שלא נמצא פה כרגע. בוועדת הכלכלה עשינו מאמץ אדיר להתמודד מול התנגדות קשה של גורמים גדולים וכבדים בשוק הדלק, ואנחנו עומדים לפתחה של הצעה שהיא הצעת פשרה. אנחנו נגיע למתכונת של ציוד אוניברסלי. אי-אפשר יהיה לתדלק בכל חברה וחברה, אבל תוכל להגיע בזה יותר להסכמה,

קשרתי קשר עם חברה x ארצית ועם ארבע תחנות דלק על-יד המרכז שלי בנפרד מהעניין, באותה מתכונת.

זה פותח את התחרות לא רחוק ככל שרצינו, אבל מספיק רחוק כדי להגביר את התחרות. זו הבשורה גם למשק הדלק, גם להברחות הדלק, גם להונאות והרמאויות במס הכנסה, גם לבעיות בלו והברחת דלק מהשטחים. בקיצור, חוץ ממי שקצת יפסיד מזה כסף, וזה חברות הדלק, אני חושב שעם ישראל יצא נשכר. אני אפילו לא נזקק לכל עשר הדקות, ושש הספיקו, כי אני לא רואה שיש מאמץ גדול לשכנע אתכם לגבי החוק. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תמיכתכם בעניין תתקבל בתודה ובהערכה של כולנו.

תודה לחבר הכנסת שי חרמש, שהציג את החוק וגם יזם את החוק. חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נמצא. חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נמצא.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה. מה זה אחרון הדוברים? סליחה, אני הודעתי שאני נועל את הרשימה.

חבר הכנסת נסים זאב רשום, וזה לא יכול להיות.

לא יכול להיות שיש הצעת חוק,

הוא התכוון חוץ ממני,

אין דבר כזה.

או שהוא לא נרשם, וזה אומר שהמשיח בפתח.

אם הוא לא נרשם, אז היושב-ראש צריך לרשום אותו אוטומטית. בואו ונעשה סדר בנושא של נסים זאב. אצלי אתה לא רשום, אבל נאזם המזכיר העיר את תשומת לבי שאצלו אתה כן רשום באופן אוטומטי, ולכן אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת נסים זאב. כדובר מתמיד,

אני רק מבקש בעתיד לעדכן גם אצלי את הדוברים הקבועים.

אדוני, זה לא חשוב. יש לו טייס אוטומטי ויש לו נוסע מתמיד, יש לו מספיק נקודות, אבל צריך שזה יופיע גם אצל היושב-ראש. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת שי חרמש, כשראיתי את הצעת החוק הזאת לראשונה, אמרתי: איזה אידיוט אני שלא הצעתי הצעה כזאת. עכשיו אתה בסך הכול בא ואומר שלא הגעת למה שכתוב בהצעה שלך.

לא הגעתי ליעד. לא הגעת ליעד. אני לא כל כך מבין מדוע לא הגעת ליעד. אני חושב שכנסת ישראל יכולה וצריכה להביא אותך ליעד הסופי שלך. אני מוכרח להגיד שני דברים לטובת הצעת החוק שלך. קודם כול, זו הגברת התחרות. כלומר, אם יהיה לי דלקן אוניברסלי, ויש שם ארבע תחנות דלק, אני אוכל לבחור את התחנה הידידותית יותר שיש בסביבה. אני לא יכול לחכות 100 ק"מ עד שאני אמלא דלק, זה דבר אחד, והשירות שיקבלו כל המתדלקים, כל המתודלקים, יהיה הרבה יותר גדול. הדבר השני, אני מוכרח לספר לך דבר שאתה בטוח פוגש בו כל יום. יש לי פזומט מהכנסת. אני יוצא מכוכב-יאיר ויוצא לכביש 443, ואם אני לא ממלא דלק בכוכב-יאיר אין לי אף תחנה עד ירושלים. כביש 6 זה, גם בכביש 6, כנ"ל. אני יכול להיכנס לשורש. הדבר הזה הוא בלתי נסבל לחלוטין. כל עוד חברות הדלק לא יכולות לתת את השירותים במקומות הללו, אני חושב שעוד יותר חשוב שהצעת החוק שלך תעבור. חבל שלא שמענו ממך פה, מעל במת הכנסת, את הנימוקים מדוע לא לקבל את הצעת החוק הטובה הזאת. ברור שנצביע לטובתך.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת נסים זאב. למה לא הצלחת?

כי יש אלף מגוונים של תחנות דלק, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני מברך את מציע החוק. אין ספק שזה חוק טוב. אבל בשונה מגדעון עזרא, גם אם הייתי נתקע או חושש שאתקע, אני ממלא בתחנת דלק ב-50 שקל.

אחר כך מביאים את הקבלה לכנסת ומסבירים את זה במכתב באופן מפורט. אני מניח שהסבריך מתקבלים. בדרך כלל כן. אז לא נורא, נתקעים. אני מסכים אתך שזה אבסורד, והכנסת נעלה את עצמה רק עם חברת "פז", כנראה בגלל שהשם "פז" מפז יקרה. יש מכרז. כן, אני יודע. זה לא בגלל אופיר פינס. אני רק לא בטוח שזה יקרב בין החברות השונות. בעצם זה יכול לפתוח חזית מלחמתית, כי התחרות ביניהן כל כך קשה והאיבה כל כך קשה. עכשיו, מה יקרה? מי שעד היום, למשל, שכנע את הכנסת להמשיך עם "פז" והוא עשה את כל העבודה, בעצם באה עכשיו חברה אחרת ולוקחת את הקליינטים ממנה. אז אני לא בטוח שזה ייצור איזו הידברות אחרי הצעת החוק. יכול להיות שזה יפתח גם חזית ביניהן. בכל מקרה, אנחנו מברכים אותך: צאתך לשלום. תמיד כשמתדלקים אומרים: צאתך לשלום ובואך לשלום, אז נקווה שגם החוק הזה יעבור לחיים טובים בשלום. חבר הכנסת נסים זאב,

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4) (התקן תדלוק אוטומטי כללי), התש"ע 2010, של חבר הכנסת שי

הכלכלה נתקבלה.

אני כל הזמן מצביע, ודנון לא מצביע. בעד 12, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה. הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרשיון), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אריה אלדד,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה. אבקש לבדוק מדוע יש ליושב-ראש הכנסת, גם אצלי רשום "דני דנון". השאלה היא האם הצבעתו של יושב-ראש הכנסת נכללה. גם לי רשום, כי אתה מצביע, מעניין איך זה, כתוב "היושב-ראש" מכיוון שזה לא היה על חודו של קול, אנחנו נבדוק את זה לבאות. אין שום בעיה. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, התיקון שאני מציע לפקודת הרופאים הוא פשוט. הוא נהוג ברוב המדינות שביקשנו מהממ"מ לסקור, והוא אומר שרופאים בישראל צריכים להיות בעלי ידע בסיסי בעברית. אין לנו סטטיסטיקות טובות או לא טובות ביחס למספר הטעויות הרפואיות שאירעו כתוצאה מחוסר תקשורת בין רופא לחולה, אבל זה כמעט מובן מאליו, לא רק היכולת של רופא לדבר עם החולה שלו אלא גם היכולת או ההכרח של רופא לעיין בתיק הרפואי, לדעת מה אבחנו קודמיו, מאילו סיבוכים סבל החולה בניתוחים קודמים או מתרופות קודמות. זה דבר כמעט ראשוני. ההסתייגות שהיתה לשרת הקליטה, שחששה אולי שהחוק עלול לפגוע ברופאים עולים, הוסרה לאחר שהשינויים שהיא ביקשה הוכנסו בחוק, וניתנו הבהרות שאנחנו לא מתכוונים לערוך בחינה בהכרח. בחינה היא אחת האפשרויות, אבל אם רופא הוא בוגר אולפן,

ויביא תעודה ממנהל האולפן שהוא סיים שהוא בעל ידע בסיסי בעברית, הוא יוכל לעמוד בתנאי החוק הזה ולקבל רשיון קבוע כרופא במדינת ישראל. אני מבקש מכם לתמוך בחוק בקריאה ראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. יש חברי כנסת שמעוניינים לדבר? אם לא, אני נועל את רשימת הדוברים. חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נמצא. חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נמצא. נמצא. יעקב כץ נמצא.

ברוך אתה בכניסתך. דנון, אגב, בזמנו, נאמר: דבר עברית והבראת. אכן כן. יציג את דבריו חבר הכנסת מיכאל בן-ארי,

אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמיתי לסיעה, חבר הכנסת אריה אלדד, אני רוצה לברך אותך על החוק החשוב מאוד הזה, שהוא בעצם אחד מסמליה של תחיית ישראל בארצו אחרי אלפיים שנות גלות שבהן התפזרנו לכל עבר ודיברנו בשפות רבות, כמו שאומר השיר: ובאנו לכאן וכנגד כל הסיכויים החיינו את השפה העברית. זהו בעצם המצע של הקשר שבין היהודים בארץ ובעולם, וגם אחרים ששייכים אל הארץ הזאת, העברית כשפת האם, כשפת הארץ, כלשון הקודש. לכן החוק הזה הוא חוק שהוא בעצם מבסס את תחיית ישראל בארצו, וכמובן אנחנו נתמוך בחוק.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת

בהעברה של פקודה, למשל כאשר רופא נותן הוראה לאחות והאחות לא מספיק מבינה אותו, ויכול להיות שהיא תיתן חומר אחר או מינון שונה, שיכול להזיק לחולה. אני רוצה לומר שחבר הכנסת מיכאל בן-ארי אמר שאנחנו מחיים את השפה העברית אצל הרופאים ואולי אצל החולים, אבל בכנסת הולכים ודוברים יותר ערבית, אם אתה שם לב בזמן האחרון, וצריך לחייב את זה קודם כול בכנסת שלנו. דבר נוסף, צריך לזכור שהעניין של בבל, כשהקדוש-ברוך-הוא אמר: "הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו", מה היה שם, בעצם? כל אחד דיבר בעצם בשפה שונה, ולכן המאבק והמלחמות לפעמים נוצרים כתוצאה מכך שכולם מדברים אבל לא מבינים אחד את השפה של השני. לכן קרא את שמה בבל, כי בלל השם את שפתם. הכוונה היא שלפעמים הבלבול בשפה יכול להביא פשוט לאסון גדול, ובוודאי כשמדובר בחיי אדם, צריך שבעתיים לשים לב, וודאי שהחוק הזה יכול לסייע. הייתי רק רוצה לדעת אם יש אינפורמציה שהיו תקלות שפגעו בחולים כתוצאה מכך שהשפה לא היתה מובנת בין הצוות הרפואי, או בין האחיות לרופא. זה לא מחייב תשובה עכשיו, אבל חשוב לדעת אם היו תקלות מהסוג הזה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אין ספק שנושא השפה הוא נושא מאוד חשוב, זה לא עניין של בדיקה, זה גם עניין של הקשר בין המטפל למטופל, התקשורת בין שניהם. ההסבר שהוא מקבל זה חלק מהאבחנה וגם חלק מהתרופה שהרופא קובע. אלא שחבר הכנסת אריה אלדד לדעתי עשה חצי מהמלאכה. המלאכה השלמה צריכה להיות, מאחר שמדובר באוכלוסייה רחבה שנזקקת לשירות חשוב וכל מלה היא חשובה, לפעמים ההשלכות הן קשות, וחשובה מאוד גם ידיעת מה של השפה הערבית. יש רופאים שיודעים "ראסכ", שתי מלים, ראש, הם יודעים "הוויה" ו"וקף". "שו ביווג'עכ" אפילו הוא לא יודע, כמה מלים פשוטות. אתה מתכוון "ג'ב אל הוויה". להגדיר כמה מלים פשוטות. לדעתי זה גם יעשיר את עולמו של הרופא. זה חשוב מאוד ורק יוסיף לרופאים, זה לא גורע מהם. מה גם שאנחנו יודעים שמי שמתקבל לרפואה הוא אדם בעל כישורים, בעל יכולות, לא תהיה לו שום בעיה ללמוד את המושגים הבסיסיים, גם במסגרת קורס או השתלמות. לדעתי, כדי שתהיה תמונה שלמה, לתת מענה בנושא כל כך חשוב, קרדינלי, חשוב גם להוסיף את ידיעת השפה הערבית, לא מתוך ציונות או לא ציונות אלא מתוך שיקול ענייני, כדי להעניק תרופה ולאפשר את ההתקשרות, אם תנאי הקבלה לכנסת היה שצריך לדעת גם את השפה הערבית, היו 90% מחברי הכנסת, 90% מאזרחי המדינה, כי כולם שואפים להיות חברי כנסת. ערבים יודעים את החשיבות של לימוד עברית. היהודים לא יודעים את החשיבות של לימוד ערבית. אם תאמר את זה לגבי רופאים, לא יהיו רופאים. אני מצטרף לדבריך. אני חושב שכחלק מההשתלבות, חלק מידיעת התרבות, זה דבר נוסף. מכל ההיבטים ומכל הבחינות, דבר חשוב. אני מצטרף להצעת החוק ובתנאי שבמהלך הדיון נוסיף גם את התיקון, מה גם שהשפה הערבית היא שפה רשמית במדינה.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אני מניח שאם אליעזר בן-יהודה היה היום יושב בינינו, הוא גם היה מברך על הצעת החוק. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרשיון), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אריה אלדד. אם יושב-ראש הכנסת מופיע, זכות ההצבעה חזרה,

התקלה תוקנה ואנחנו מודים לאנשי הצוות הטכני. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרשיון), התש"ע 2010,

בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון ולהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הודעה למזכיר. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בנושא: הוספת מים בכמויות לא סבירות, באמצעות שימוש בפוספטים וחומרים כימיים נוספים, לדגים קפואים המיובאים בישראל, בעקבות תחקיר "כלבוטק"; הצעת חברת הכנסת אורית זוארץ.

תודה רבה למזכיר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. שעת שאלות לשר להגנת הסביבה,

שנכנס בזה הרגע למליאה. אני מזמין את השר גלעד ארדן להשיב על השאלות, בבקשה.

חבר הכנסת איתן כבל, קח את זמנך באטיות להגיע לעמדה ולהציג את השאלה לשר להגנת הסביבה. יש לנו זמן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, פרויקט הקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון הינו פרויקט שנוי במחלוקת. ממשלת ישראל התחייבה בעבר שלא להקים תחנה כזו והמדינה התחייבה להפחית דרמטית את פליטת גזי החממה בוועידת קופנהגן. ברצוני לשאול: מהי עמדתך בנושא, אף-על-פי שאני יודע אותה, וכיצד בכוונתך לפעול כדי לממשה?

תודה לחבר הכנסת כבל על השאלה החשובה, אני רק אתקן פרט לא ממש שולי בשאלה שלך: אמרת שממשלת ישראל התחייבה בעבר שלא להקים תחנה כזו. המציאות בדיוק הפוכה, ממשלות ישראל בעבר התחייבו להקים תחנה כזו, וזה מעוגן, לצערי, בהחלטת הקבינט הכלכלי-חברתי וגם בהחלטות ממשלה מהשנים 2001 ו-2002, בראשותו של ראש הממשלה דאז, שרון. לשמחתנו הרבה, דווקא חברת החשמל, שיזמה את קידומה של אותה תוכנית, התמהמהה בהגשת הדרישות התכנוניות לוועדה לתשתיות לאומיות, מה שאולי מאפשר לנו היום לעסוק בנושא ובאמת לנסות לשנות את אותה החלטה אומללה. ראשית, אבהיר שוב בפעם המי-יודע-כמה שבשל הנזק הסביבתי, הבריאותי והכלכלי שייגרם למדינה ולתושביה כתוצאה מהקמה והפעלה של תחנת כוח פחמית נוספת, אני מתנגד בכל תוקף להקמתה. אני ביטאתי את העמדה הזו עוד לפני שהתמניתי לשר. יזמתי בזמנו דיון והחלטה פה אחד בוועדת הכלכלה של הכנסת, לאחר שהוצגו בפני הוועדה כל ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של אותה תחנה, אם תקום. היום, עוד יותר, כשר להגנת הסביבה, לאחר שלמדתי לעומק גם מה האלטרנטיבות, מה השלכות הבריאותיות והסביבתיות, וגם מה המגמות העולמיות וכיצד זה ישפיע על ישראל, אפילו בקהילה הבין-לאומית, במסגרת המחויבות שלנו להפחית פליטות גזי חממה, ודאי שההתנגדות שלי לאותה תחנה רק התגברה. חשוב להבין שהטענה העיקרית שעומדת בבסיס ההצדקה לקידום התוכנית לאותה תחנה פחמית אומרת שמשק החשמל נמצא על סף סיום הרזרבות שלו, ואו-טו-טו ייגמר החשמל במדינת ישראל. לכן אין מנוס, וזה תמיד הטיעון, אלא להקים תחנה פחמית נוספת, ופחם הוא דבר זמין הרבה יותר מגז טבעי. הטענה הזו נטענה בדיוק במלים האלו לפני כמעט עשר שנים, גם אז נטען, עיינתי בפרוטוקולים, זה היה הטיעון המרכזי שהכריע, שאנחנו ממש על סף הרזרבות. לפני עשר שנים. מאז לא נבנתה התחנה, עברו עשר שנים, הרזרבה נותרה אותה רזרבה.

מי שלא יודע, צריכת החשמל במשק בישראל בשנה האחרונה פחתה, בשונה מהגידול באוכלוסייה, צריכת החשמל פחתה. לפני שאנחנו מגיעים בכלל לעסוק בהשלכות הסביבתיות, הבריאותיות, צריך להבין שמעולם במסגרת תהליכי קבלת החלטות, וזה אולי חלק מלקחי דוח-וינוגרד, שהוא רלוונטי לא רק לנושא של ניהול מלחמות, אלא של תהליכי קבלת החלטות בכלל, בכל ממשלה, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ההשלכות של ההחלטה, צריך לשאול את הממשלה,

האם כדי לספק 8% מצורכי משק החשמל, שזה מה שאותה תחנה פחמית אמורה לספק אם היא תיבנה, גם אם היא תאושר מחר בבוקר, היא הרי תקום ב-2014, 2015, ואז היא תספק 1,200 מגוואט מתוך כ-15,000, סדר גודל של 8%. עלותה 10 מיליארדי ש"ח, שכמובן ימומנו או מכספי הממשלה או מהעלאת תעריפי החשמל.

חברי חברי הכנסת, שמעולם לא נבדקה באופן רציני השאלה האם על-ידי השקעה של 10 מיליארדי ש"ח אי-אפשר להשיג 8% תוספת אנרגיה למשק החשמל, לא על-ידי הקמה של תחנה פחמית שתוסיף תחלואה ומוות בקרב תושבי המדינה, אלא על-ידי השקעת אותו סכום כסף בחיסכון באנרגיה, באמצעים להתייעלות אנרגטית, בבידוד מבנים, שיפחיתו את צורך למזג אותם או לחמם אותם, בהחלפת המזגנים הישנים על-ידי סובסידיות לתושבי המדינה הוותיקים, כפי שעושים במדינות אחרות, ובדרכים נוספות. לכן פניתי אל ראש הממשלה באופן אישי כמה פעמים, וגם אל מנכ"ל משרדו, ולאחר שקידמנו את התוכנית להפחתת פליטות גזי חממה, והנשיא פרס הצהיר על התחייבות המדינה להביא בעשור הקרוב להפחתה של 20% הפחתה שנתית קבועה של 20% בסך הפליטות, הודיע מנכ"ל משרד ראש הממשלה ליושב-ראש הוות"ל, שעד שהממשלה תגבש מדיניות ברורה מאיפה ואיך היא מגיעה להפחתת פליטות גזי חממה ותבחן את כל הסוגיות המתחייבות, הוא מבקש להקפיא את קידום התוכנית בוות"ל, כיוון שבזמנו השרים חתמו על העברת התוכנית לתחנה הפחמית בוועדה לתשתיות לאומיות, בשונה מהליך תכנוני שבדרך כלל יכול היה להתבצע בוועדה המחוזית, כנראה שידעו למה, הרי הוות"ל יש בה רוב אוטומטי לעובדי המדינה. בשלב זה התוכנית הוקפאה, אבל מוקדם מדי לחגוג, כיוון שאני יודע שהלחצים הם רבים מאוד. לכן אני שמח שאתה מעלה את הנושא,

חברי הכנסת, העלאת הנושא על סדר-היום הציבורי והלחץ הציבורי בהחלט מסייעים לנו, לכולנו יחד, כי אני לא רואה את תפקידי פה שונה מתפקידכם, לעצור את התוכנית האומללה הזאת. תודה רבה לשר ארדן. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, אני קודם כול מתנצל על האיחור. חלה התפתחות מסוימת בנושא איכות הסביבה בסקטור הערבי, הן בגלל המודעות ההולכת וגוברת, תשומת לב של ראשי רשויות והקמת יחידות לאיכות הסביבה, והן בגלל תמיכה ממשלתית מסוימת. על אף העובדות הנ"ל, מצב איכות הסביבה בחברה הערבית עדיין רחוק מלהיות משביע רצון. ברצוני לשאול: 1. מהו חלקו של הסקטור הערבי בתקציב המשרד לשנת 2010? 2. מהם התחומים שבהם מטפל המשרד הקשורים לאוכלוסייה הערבית כעדיפות ראשונה בשנת 2010? 3. כמה יחידות לאיכות הסביבה קיימות בסקטור הערבי ומהו חלקו של המשרד בתקציבי היחידות לשנת 2010? 4. כמה בתי-ספר ערביים ויהודיים נכללו בתוכנית "בית-ספר ירוק" בשנת 2009? 5. אני מוסיף שאלה, וכמה ייכנסו בשנת 2010, אם לאדוני יש נתונים?

לחבר הכנסת אברהים צרצור. יש לי בהחלט נתונים. ראשית, אני רוצה לומר אמירה כללית, לפני שאני צולל לנתונים, שאני בהחלט מסכים עם חבר הכנסת צרצור, לפחות מסבטקסט השאלות שלו, שלמשרדי הממשלה בכלל ולמשרד להגנת הסביבה בפרט יש מחויבות לסייע בעדיפות הרבה יותר גבוהה למגזרים ולרשויות שבהם הפיגור התשתיתי והחוסן הכלכלי, או החולשה הכלכלית, גורמים למפגעים סביבתיים קשים ולחוסר מודעות מספקת אצל האוכלוסייה. לכן נתתי הנחיית מדיניות כללית, ברורה וחדה מאוד לאנשי המשרד. יכול מאוד להיות שהיא עדיין לא יושמה במלואה, כיוון שעברו רק עשרה חודשים מאז כניסתי לתפקיד, אבל בהחלט יש הנחיה ברורה לתת עדיפות ליישובי פריפריה, ליישובים המדורגים נמוך יותר מבחינה סוציו-אקונומית, ולתעדף אותם בעשרות אחוזים מבחינת תמיכות המשרד. אתה צריך להבין, המשרד להגנת הסביבה אכן נותן תמיכות לרשויות המקומיות כדי לבצע פרויקטים בתחום הסביבה, אבל הוא לא נותן את זה באופן ישיר. הוא מחויב לפרסם מה שנקרא קולות קוראים, שכל הרשויות יכולות להתמודד עליהם.

בניקוד, ניתן ניקוד עודף לרשויות חלשות וגם ה"מצ'ינג" שאנחנו נותנים הוא גבוה יותר, בסדר גודל של 90%. אבל לפעמים, לצערי גם 90% לא מספיקים, כי לעתים רשויות, ובעיקר רשויות ערביות, אין להן גם 10% לתת. לכן אני בוחן עם החשב של המשרד את האפשרות גם להוציא קולות קוראים בשנה הקרובה לרשויות חלשות בתמיכה של 100% של המשרד. עדיין אין לי על כך תשובה, לכן לעת עתה אוכל לתת לך תשובות לגבי שנת 2009, כי לגבי שנת 2010 עדיין לא הוקצו התקציבים, וההקצאה בעצם תלויה בהיקף הבקשות שיתקבלו, אבל אני אשמח כבר בעוד כמה חודשים לתת תשובות לגבי שנת 2010. בשנת 2009 המשרד הקצה סכום של 85 מיליון שקלים לרשויות מקומיות לביצוע פרויקטים סביבתיים, ומתוכם סכום של כ-7.5 מיליוני שקלים הוקצו לרשויות המקומיות הערביות, בלי להחשיב רשויות מעורבות. לגבי התחומים שבהם מטפל המשרד וקשורים לאוכלוסייה הערבית, כעדיפות ראשונה בשנת 2010, ההתמקדות בשנת 2010 תהיה בנושא של החינוך הסביבתי במגזרי מיעוטים. זה פרויקט שיקודם בשיתוף עם משרד החינוך. כבר השקנו תוכנית פעולה משותפת, שבמסגרתה ייכללו 50 בתי-ספר מהמגזר הערבי. שאלת כמה יחידות לאיכות סביבה קיימות בסקטור הערבי. בשנת 2010 מתוקצבות על-ידי המשרד 46 יחידות סביבתיות ברשויות המקומיות, ואנחנו משתתפים בפעילות שלהן בסכום של כ-10 מיליון שקלים. מתוך 46 היחידות האלה, עשר הן יחידות של רשויות ממגזרי המיעוטים, והן מקבלות תקציב של 2,070,000,

10 המיליון, וחמש יחידות מעורבות שמקבלות תקציב של כ-1.5 מיליון שקלים. שאלת כמה בתי-ספר ערביים ויהודיים נכללו בתוכנית "בית-ספר ירוק" בשנת 2009. פה אני חייב לציין לטובה את השיפור האדיר במגזר הערבי, גם בזכות מרכזים חינוכיים כמו המרכז בסח'נין והפעילות של אנשים כמו חוסיין טרביה, אני מניח שאתם מכירים אותו. בשנת 2009 נכללו 87 בתי-ספר בתוכנית ההסמכה ל"בתי-ספר ירוקים". מתוך אותם 87, 30 הם בתי-ספר מהמגזר הערבי.

בשנת 2009 ניתנו 17 אישורי תמיכה לבתי-ספר במגזר הערבי שמצטרפים לתהליך ההסמכה, מתוך 83 אישורים שניתנו בסך הכול.

המשרד מפעיל תוכנית לימודים בנושא סביבה למגזר הערבי, ובמסגרתה משתתפים 35 בתי-ספר מהמגזר. ולכן, גם אם המצב כרגע עדיין נראה עגום ומחייב העברה של הרבה מאוד תקציבים לשיפור התשתיות, לפחות לי זה נותן איזשהו פתח תקווה לגבי מה שאנחנו צפויים לו בעתיד, כי המודעות של הדור הצעיר כבר תהיה ברמה אחרת לגמרי. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, יש לי שתי שאלות, אני אשאל אותן אחת בנפרד מהשנייה ואאפשר לשר לענות על כל אחת מהן. יש לי שתי שאלות בנושאים נפרדים, אני מניח שאני אשאל עכשיו אחת, אקבל תשובה, ולאחר מכן אשאל את השנייה ואקבל תשובה.

אמרת את זה כבר קודם ושתקנו. אז אני מודה לכם. זה הוא שקובע, דרך אגב. אדוני השר, בשנים האחרונות הולכת וגוברת מגמה של סגירת אתרי טיולים ונופש לכניסה חופשית של מטיילים, והמבקשים לטייל באתרי הטבע והמורשת מחויבים בתשלום. אומנם התחזוקה של האתרים האלה מחייבת משאבים, אבל אין ספק שצריך לשמור על איזונים, כי אתרי הטבע הם נכס ציבורי, שראוי שיישאר נגיש ופתוח לכלל הציבור. כשר הממונה על רשות הטבע והגנים, כיצד תבטיח כי תימנע הפגיעה ההולכת וגוברת בנגישות המטיילים לאתרי הטבע, ומה בדעתך לעשות כדי לפתוח אותם לשימוש ללא תשלום של הציבור הרחב?

תודה לחבר הכנסת חנין. אכן שאלה חשובה. מה המשמעות של כך שאני השר הממונה על רשות הטבע והגנים, זו בהחלט שאלה שצריך לשאול בממד רחב יותר בכלל, על כל הרשויות הסטטוטוריות, אבל לא נעסוק כרגע בשאלה הזאת. אני אומר לך מה התשובה שהוכנה על-ידי רשות הטבע והגנים ואומר גם את דעתי בעניין הזה. רשות הטבע והגנים היא רשות ממשלתית הממונה על ניהול נכסי הטבע והמורשת של מדינת ישראל. תקציב רט"ג, רשות הטבע והגנים, נקבע על-ידי המדינה וכולל בתוכו מקור הכנסות מאגרות כניסה לגנים לאומיים ושמורות טבע לצורך פיתוח ותחזוקה של האתרים שבניהולה, הכוללים בין השאר תחנות מידע למטיילים, הכשרת שבילים, שירותים, בטיחות המטיילים ועוד. ההסדר החקיקתי הזה שלפיו בחלק מהאתרים המנוהלים על-ידי רט"ג גובים דמי כניסה קיים זה שנים ולא חל בו שינוי מהותי בשנים האחרונות, אני מדגיש: לא חל בו. רוב שמורות הטבע והגנים הלאומיים פתוחים לביקורי הציבור הרחב ללא תשלום. שינוי המצב, קרי גביית דמי כניסה באתרים, מצריך מציאת מקור תקציבי חלופי לרט"ג, שיחליף את אגרות הכניסה, שכן תקציב הרט"ג מהמדינה אינו מספק על מנת להקים ולתחזק את האתרים ולאפשר כניסה ללא תשלום לכולם. אני רוצה לציין שרשות הטבע והגנים מאפשרת לציבור לרכוש מינוי שנתי למשפחה, ואני מאוד ממליץ על כך, שמקטין משמעותית את דמי הכניסה לאתרים למשפחות שנוהגות לפקוד את שמורות הטבע והגנים הלאומיים כמה פעמים בשנה. יש מחיר זול למשפחות גדולות. בנוסף, בכוונתי להגיע להסכם עם משרד החינוך שיאפשר כניסה של תלמידים ובני-נוער לשמורות הטבע והגנים הלאומיים במחירים סמליים, על מנת שההיכרות עם נופי הארץ, הטבע והמורשת תהיה נדבך מרכזי ויסודי במערכת החינוך הפורמלית והלא-פורמלית, ויש לנו כמובן גם הסכם של מחיר fixed price עם מערכת הביטחון, שמאפשר לכל המשרתים שירות סדיר להשתתף במסגרת הצבאית ללא תשלום.

ופה אני כבר מוסיף משלי, אין ספק שהדבר הנכון, חבר הכנסת חנין, היה שכמעט כל, אולי כל האתרים האלה יהיו פתוחים ונגישים לציבור הרחב, כמו שמשאבי טבע כמו חוף הים צריכים להיות פתוחים ונגישים לציבור הרחב. לשם כך אזרחי המדינה משלמים מסים וזה מה שהם זכאים לקבל. לצערי הרב, מדיניות משרד האוצר בעניין הזה גורמת לסוג של התייעלות עד כדי חנק לעתים של מוסדות שיש להם חשיבות ציבורית עליונה, ואכן מבחני כשר הוא גם אם אני אצליח לשנות את המגמה הזאת.

כשראש הממשלה נואם את נאום ההתחברות על-ידי טיולים בכנס הרצלייה, ומזכיר הממשלה מקדם תוכנית שאמורה להתאשר בישיבת הממשלה בי"א באדר, בעזרת השם, בשבוע הבא, בתל-חי, זה בדיוק המקום לרכז מאמצים עוד השבוע ולכלול באותה החלטה גם הרחבה משמעותית של אותם אתרים שהכניסה אליהם היא חינם אין כסף. מובן שזה מחייב לתקצב את רשות הטבע והגנים, כי בסופו של דבר אם האתרים האלה לא יתוחזקו ולא יהיו בהם אבטחה ושמירה, ושירות לציבור, וניקיון וחינוך, אז לא עשינו שום דבר. אני בהחלט שותף למגמה שאתה מעוניין לקדם.

דב חנין, שאלה שנייה. אפרופו, תל-חי הוא אתר בחינם, וישיבת הממשלה,

אינה בי"א באדר, אלא בשבוע שבו חל י"א באדר, שחל ביום חמישי באותו שבוע.

אדוני השר, אני רוצה להודות לך גם על התשובה המפורטת והעניינית, ובמיוחד על דבריך בסוף התשובה. אני רוצה לומר שאם הכוונה, כמו שדיבר ראש הממשלה, לאפשר לציבור הישראלי להתחבר ולהכיר את האתרים ההיסטוריים והטבעיים של הארץ, אחד האמצעים המשמעותיים הוא פתיחת השערים של האתרים האלה לכל שכבות הציבור. אני מבטיח לך, אדוני השר, שאנחנו מצדנו, בשדולה הסביבתית-חברתית, נלחץ לקראת אותה ישיבת ממשלה, ואני מקווה שגם אדוני ינסה לקדם את הנושא מצדו, כדי שמעבר להכרזה החשובה כשלעצמה יהיו גם צעדים מעשיים.

מדובר בכסף, אבל זה לא הרבה כסף, והמשמעות הסימבולית והמעשית של הדבר הזה תהיה מאוד מאוד גדולה ומרחיקת לכת. אני מקווה שהמהלך הזה אכן יצליח. הייתי מציע לשדולה הסביבתית הצעה פרקטית: להזמין את מזכיר הממשלה להציג את התוכנית, גם אם זה אחרי שהיא תאושר, כי אם המגמה היא באמת להרחיב את כמות המבקרים מקרב הציבור באתרי הטבע, המורשת וכו', כדאי שזה יוצג בפני השדולה הסביבתית ויועלו בפני מזכיר הממשלה גם הרעיונות של חברי הכנסת, ואולי משם גם תבוא החלטה של מזכיר הממשלה או הבנה יותר עמוקה איך לעשות את זה. אני, לצערי, והבעתי את זה בפני מזכיר הממשלה, אני לא מגלה פה איזה חידוש, אבל הבעתי את אכזבתי קצת בפני מזכיר הממשלה, שהתוכנית הזו, אני מבין שהיא באה מתוך דגש על המורשת והלאומיות, ובוודאי אני רואה את עצמי משתייך למחנה הזה, אבל אין שום הבחנה אמיתית במדינת ישראל בין הביקור והחוויה של ערכי טבע ונוף וטיול, ואי-אפשר להפריד את זה, ולכן היה צריך לקבל פה שותפות הרבה יותר רחבה של המשרד להגנת הסביבה, אבל עדיין לא מאוחר לעניין הזה. אנחנו נקבל את הצעתו של אדוני ונזמין באמת את מזכיר הממשלה לישיבת השדולה. אדוני השר, שאלתי השנייה נוגעת לנושא הבא: ועדת גבולות של משרד הפנים בוחנת בימים אלה את התוכנית להרחבת העיר אלעד על חשבון שטחים פתוחים של יער ושמורת טבע. במסגרת זו פורסם כי היו מהלכים של ויתור של שר הביטחון על שטח אש חיוני סמוך לאלעד, המשמש כשמורת טבע, לצורך הרחבת העיר. ידוע כי שטחי הגבעות מזרחית לאלעד, שעליהם מבוקשת הבנייה, משמשים כמסדרון אקולוגי חשוב ביותר. בנוסף, הרחבת העיר תוביל לכריתה של יער, וכך ייווצר מצב שכשבכל העולם נלחמים בהתחממות הגלובלית על-ידי נטיעות עצים כדי למתן את השפעות משבר האקלים ולקבע חמצן, בישראל כורתים יערות כדי להביא לפיתוח שאיננו מתחשב בסביבה. כשר הממונה על שמירת הטבע ועל שמורות הטבע, מה עמדתך לגבי הרחבת שטחי העיר אלעד?

תודה לחבר הכנסת חנין. העיר אלעד אכן מבקשת להתרחב על חשבון שטחים פתוחים ערכיים ובעלי חשיבות אקולוגית גבוהה במיוחד, המהווים עוגן לפעילויות פנאי ונופש בחיק הטבע למטיילים, באזור שהוא אזור מאוכלס, מחוז מרכז. השטחים האלו מכונים "הגבעות המזרחיות", והם מוגדרים בתוכנית המיתאר של מחוז מרכז ובתמ"א 35 כשטח ברגישות נופית סביבתית גבוהה. בשל ערכיות השטחים הפתוחים הסובבים את העיר אלעד, קיימת דילמה אמיתית בשל רצון העיר להתרחב, לנוכח המחסור האמיתי שקיים בעיר בשטחים לצורכי בנייה. ראוי לציין שבשנים האחרונות בוצע באזור זה פיתוח משמעותי, סלילת כביש 6, סלילת מכשול גדר הביטחון, הקמת בסיס גדול מזרחית לאלעד, ועוד. עמדתי לגבי הרחבת העיר אלעד לעבר השטחים הפתוחים על-חשבון המערכות האקולוגיות מתבססת קודם כול על ראייה רחבה יותר של שירותי המגוון הביולוגי, ואני רוצה להסביר למה הכוונה. אני בכוונה רוצה לתת לזה הסבר קצת ארוך יותר, כי כשאומרים מגוון ביולוגי, זה כאילו מסייע לכל אותם משמיצים שתמיד מנסים להציג את אלו שפועלים לשמירה על הטבע והסביבה כאילו הם מעדיפים את טובתם של עצים או ציפורים על פני טובת בני-האדם, ואין שטות גדולה מזה, ואני אסביר. בעשורים האחרונים, המין האנושי מתפתח בקצב מואץ מאוד. פיתוח מואץ זה כבר נתן את אותותיו בשינוי האקלים, שאנו כבר חווים את השלכותיו ועוסקים בו רבות. נוסף על כך, לחצי הפיתוח משפיעים לרעה ונוגסים בשטחים הפתוחים ובמערכות האקולוגיות. אותן מערכות אקולוגיות מעניקות לנו, לבני-האדם, שירותים קיומיים ותועלות, כי אם אי-פעם חשבנו שצריך להגן על המגוון הביולוגי רק כי הוא יפה ויש לו ערך קיום בזכות עצמו והוא נותן אולי איזו מוזה לסופרים ולאמנים,

בעקבות התפתחות המדע, כבר מבינים היטב שהמין האנושי תלוי בקיומו של המגוון הביולוגי, שנותן לו שירותים,

שאי-אפשר לאמוד את שוויים אפילו בטריליונים של דולרים, כי מדובר במניעת הצפות ומניעת מגפות ומחלות. הכול באמת מושפע מאותו מגוון ביולוגי. יש כאלה שייחסו אותו לטבע, אני מייחס אותו לבורא עולם, אבל בכל מקרה מחובתנו לשמור על אותו מגוון ביולוגי. ולכן, במדינת ישראל, ששטחה קטן יחסית ואוכלוסייתה מהצפופות בעולם יש גורמים רבים שמאיימים על שימור המגוון הביולוגי, ואין מה לעשות, הפיתוח המהיר והכרסום המתמיד בשטחים הפתוחים הם אלו שמעמידים בסכנה בדיוק את אותה מערכת אקולוגית, את המגוון הביולוגי, על כל השירותים החשובים שהמערכת הזאת בעצם מספקת לבני-האדם.

פגיעה במגוון הביולוגי מזיקה לאדם לא פחות ממה שהיא מזיקה לטבע, והיא עלולה לאיים על רווחתו של האדם ועל קיומו ארוך-הטווח, והיא לא מאפשרת בעצם לפיתוח להיות פיתוח בר-קיימא שיאפשר גם לדורות הבאים לחיות באותה צורת חיים שאנחנו אפשרנו לעצמנו. ולכן, למרות המצוקה האמיתית של העיר אלעד במחסור בשטחים לצורכי בנייה, אסור אין לדעתי לאפשר לעיר להרחיב את שטחה במלוא היקף השטחים המבוקשים על-ידה. אני רוצה לומר שעדיין לא נעשתה בדיקה מקיפה ומעמיקה של הצרכים האמיתיים של העיר אל מול הצרכים הסביבתיים וגם צורכי הטבע והצרכים האקולוגיים באזור, אבל כפי שאמרתי, באופן עקרוני אני מתנגד להתרחבות הזו, בכפוף לבחינה מעמיקה, שאגף התכנון של המשרד עדיין צריך לבצע. תודה רבה לשר ארדן. השאלה הבאה

של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר. בהתייחס לשאילתא לגבי רשות הטבע והגנים, אני חייב לומר, כמי שנהנה ביחד עם משפחתי מרשות הטבע והגנים, האופציה הזאת של רכישת "מטמון" היא אופציה נהדרת, שנותנת הן שמירה על המקום, הן סוג של רגולטור על הכניסה בצורה מכובדת וראויה, וגם זולה מאוד, ומאפשרת למשפחות רבות ליהנות ולקבל את המורשת הראויה. השאילתא שלי נוגעת לתרומה של הבנק הגרמני, שהחליט להקים אתרי פסולת בשטחי יהודה ושומרון דווקא לטובת האויב המכונה פלסטיני. מתוכנן אתר על יד צומת רימונים בשטח C, להזכיר, זה שטח שהוחלט על-ידי הרשויות כשטח שהוא משותף ליהודים ולערבים, שבו תפונה פסולת ערבית בלבד. השאלה היא בעצם כפולה: מדוע יוקם הדבר הזה בשטח C לטובת האויב, כפי שכיניתי, ואם יוקם, האם היישובים היהודיים יוכלו להשתמש בו?

קודם כול, הראייה שלי היא שונה משלך, לא בעניין זה שהרשות הפלסטינית היא אויב, אלא בעניין שהאינטרס, גם האינטרס הישראלי, הוא שהפסולת הפלסטינית, בין אם זה ממומן בכוחות עצמם ובין אם בנק גרמני מממן את זה, בהחלט יש אינטרס מובהק למדינת ישראל שהפסולת הפלסטינית תמצא את דרכה לאתרים מוסדרים ולא תושלך בצדי הדרכים. כי כפי שאני נוהג לומר, לזיהום הסביבה, אין מה לעשות, אין גבולות. כשמי התהום מזדהמים כולנו כאן שותים זאת יחדיו, וכך לגבי כל דבר. שטח, לכן, אני לא רואה בזה, לא, גם אני לא, לא רואה בזה בעייתיות. תן לי רק לפרט לגבי הפרויקט. שלא יובן לא נכון. אני רואה בזה דבר חיובי. השאלה היא: אם זה רק לפלסטינים, אז למה בשטח C? אם רוצים לשים להם, שישימו בשטח A או בשטח B. ואם זה בשטח C, זה חייב להיות משותף לכולם. נראה לי, חבר הכנסת בן-ארי, שהשאלה הזו קצת חורגת מהתחום של המשרד להגנת הסביבה. אם עכשיו הבנתי את הסבטקסט שלך, אז יכול להיות שזה עניין שאו ראש המינהל האזרחי או הקנצלרית הגרמנית היו צריכים להשיב לך. אני יכול להשיב בממד הסביבתי. אתה גם השר המקשר. אבל היום אני לא משיב פה כשר המקשר. אתר סילוק פסולת רמון שבמימון הבנק הגרמני KfW בגזרת בנימין, נמצא בשלבי בחינה ראשונית במינהל האזרחי והמשרד להגנת הסביבה, והוסכם באופן ראשוני על-ידי הצדדים המעורבים, כולל המינהל האזרחי ואלוף הפיקוד. עלות הפרויקט היא כ-15 מיליון דולר. חשיבות הפרויקט היא שהוא כולל, בעצם, על-ידי הקמתו, סגירה ושיקום של 20 אתרים פיראטיים באזור והקמת חמש תחנות מעבר. מדובר באתר סילוק פסולת מרכזי אחד, כי בשאלה כתבת "אתרי"; לא מדובר בכמה אתרי סילוק פסולת, ואתר סילוק הפסולת המרכזי הזה יכלול גם תחנת מיחזור ותוכנית מיחזור. האתר אכן ישמש את האוכלוסייה הפלסטינית בנפת רמאללה, אבל תינתן אפשרות לשימוש בו גם לאוכלוסייה הישראלית באזור. אני לא יכול להכתיב לגרמנים לאיזה יזם לתת את הכסף שלהם. הם החליטו לתת את הכסף שלהם פה, בעניין הזה, לרשות הפלסטינית, וזו החלטה שלהם. עכשיו, אני צריך להחליט, הקצאת השטח, יש שאלה. השאלה, תראה, קודם כול, אני קיבלתי פה מצב נתון. השאלה, אם ישראל היתה אומרת: אנחנו לא מוכנים שזה יהיה בשטח C, תשימו את זה במקום אחר, והגרמנים היו אומרים: לא, אז אם כך, אנחנו לא מוכנים לתת כסף, השאלה אם האינטרס הסביבתי של ישראל הוא לוותר על זה או לא לוותר על זה. בכל מקרה, ההחלטה הזו נתקבלה עוד טרם כניסתי, ואני כרגע חושב שיש לה תועלת סביבתית גם לטובת היישוב וההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוגש נמצא בשלבי בדיקה על-ידי גורמים מקצועיים של המשרד להגנת הסביבה והמינהל האזרחי, והצפי להקמת המתקן הזה הוא בתוך כשנתיים. תודה רבה לשר גלעד ארדן. תמורת חופן דולרים, מה שנקרא. השואל הבא, חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה. ואחריו שאלה אחרונה, חבר הכנסת אלדד.

ראשי מועצות רבים, לרבות במגזר הערבי, מועמדים לדין בגלל זיהומי סביבה בכפריהם, תוצאה של היעדר מערכת מי ביוב, במקרים רבים. היעדר המערכת נובע, בדרך כלל, מחוסר תקציבים, ובמקרים שיש תקציבים, אין למועצות אלה כושר החזר. דוגמה קלאסית, הכפר מע'אר. ברצוני לשאול את כבודו: 1. מה משרדך עושה בנדון? 2. לעמדת משרדך אל מול המשרדים השונים, במיוחד הפנים, השפעה רבה. האם המשרד מפעיל את השפעתו, במיוחד כאשר זה תורם לסביבה נקייה מחד, ומאידך תורם לרווחת התושבים, סביבתית ובריאותית?

קודם כול אני אומר לך שהמשרד מעמיד לדין ראשי רשויות לא רק במגזר הערבי, גם במגזר היהודי, ואף יותר, ואני לא אומר את זה כדי להתגאות או כי אני שמח על כך. אני אומר את זה כי כשנכנסתי לתפקיד הגדרתי למשרד מדיניות של אפס סובלנות כלפי מזהמי סביבה. אני חושב שראשי רשויות הם אנשים חשובים ומרכזיים, אבל כולנו מחויבים לתת שירות לציבור. ואם ראש רשות לא עושה את חובתו,

כדי להעמיד לדין ראש רשות,

הרבה יותר מורכב, שמצריך אישור של פרקליט המדינה, לאחר שימוע, לאחר שמאפשרים גם לראש הרשות לתקן את המפגע או לפעול להפסקתו, ולכן זו לא איזו החלטה, החלטה להעמיד לדין ראש רשות היא החלטה כבדת משקל, שלא מתקבלת ככה, כלאחר יד, בחטף. אבל אני אפרט קצת יותר לגבי המגזר הערבי. היעדר התקציב ברשויות המקומיות הערביות נובע, במקרים רבים, בעיקר מחוסר גביית מסים. לצערי, הנושאים הראשונים שנפגעים הינם הסביבה, ובעיקר פסולת וביוב, וכתוצאה מכך נגרם זיהום למקורות המים. המשרד להגנת הסביבה מפעיל את סמכויותיו בתחום זה על מנת למנוע זיהום של מקורות מים וסביבה. בין השאר, מבצע המשרד אכיפה בתחומים אלה, כולל ניהול תיקים פליליים כנגד ראשי היישובים שבהם נושא הביוב אינו מוסדר כיאות ונגרמים מפגעים סביבתיים ואף בריאותיים. המשרד להגנת הסביבה מודע היטב לבעיות התקציביות הקיימות בתחום זה, כולל היעדר כושר החזר, הקיים בחלק נכבד מהרשויות.

חוקק חוק תאגידי מים וביוב כבר בשנת 2001, על מנת שכל התקציבים שמיועדים לטיפול בתשתיות אלה ממסי התושבים אכן יופנו לתחום ולא יוקצו למטרות אחרות. באופן פרטני, המשרד מלווה את כל הפרויקטים של תשתיות ביוב במגזר הערבי, ורכזי המים והשפכים נפגשים ומסייעים באופן שוטף, במידת הניתן, כדי להוציא לפועל פרויקטים חשובים אלה של תשתית. רק היום ביקרתי בחדרה, וטיפלנו, וקידמנו את היכולת של חלק מהרשויות מסביב להתחבר למט"ש שמופעל שם באזור.

אני חייב להודות, המשרד להגנת הסביבה הוא לא זה שאחראי לחלוקת התקציב בנושא הזה, וכמו כן הוא גם לא שולט במשאבי המינהלת לתשתיות ביוב, שדרכה מבוצעות רוב עבודות התשתית בתחום, כי היא תחת משרד התשתיות. סדרי העדיפויות הסביבתיים משולבים, גם על-פי ההנחיות שלנו, באופן שוטף בעבודתה של המינהלת, וקיים שיתוף פעולה פורה ונרחב בכל הנוגע לקידום פתרונות ביוב, ואני מבטיח לך, חבר הכנסת נפאע, שבהרבה מאוד מהמקרים אנחנו נמנעים מהעמדה לדין לעתים, כי הרשות נמצאת בעצם בקריסה כוללת. פה אולי אני אמשיך ואענה כבר לשאלתך השנייה, ונזכיר אולי את המקרה של אל-שגור. בשבוע שעבר יזמו אנשי משרדי פגישה רבת-משתתפים אצל הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים, כדי לנסות ולפתור בעיה פרטנית ביישובים שהרכיבו את המועצה אל-שגור,

יש לזכור שבמקרים לא ספורים המצב בשטח הינו תוצאה של הזנחה רבת שנים והתנהלות כושלת של הרשויות המקומיות עצמן. בכוונתי ליזום כבר בזמן הקרוב, בדומה למה שעשה בעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה רענן דינור, סיור משותף עם משרדי הפנים, האוצר וראש הממשלה, על מנת לסייע ולהציף את הבעיות הסביבתיות במגזר המיעוטים. אני מאוד מקווה שעם כניסת יישובים נוספים לתאגוד והפיכתם לחלק מגוף המנוהל בצורה סדורה, מקצועית ואחראית, נוכל לפתור חלק נכבד מבעיות הביוב במדינת ישראל. אני חושב שברור לכולנו שיש חובה לפעול לכך שמקורות המים לא יזדהמו. אני מוכן להסכים אתך שיש גם אחריות למדינה לא לעצום עיניים ולהגיד: עכשיו ראש הרשות הנוכחי, שקיבל מצב גירעוני שלא ניתן להתמודד אתו, נעמיד אותו לדין על מצב קיים שאין לו יכולת להתמודד אתו. המדינה בהחלט צריכה קודם כול להגיע אליו ולראות ביחד איך מנסים לפתור את הבעיה, ואני בהחלט הפנמתי את זה במדיניות שלי, ואין איזושהי מדיניות להעמיד לדין ראשי ערים שאין להם שום יכולת,

להתמודד עם הבעיה. תודה רבה. שאלה אחרונה, של חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ביהודה ובשומרון קיימים כמה מתקני טיהור שפכים שאינם מופעלים, חלקם בגלל חוסר שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, ואחרים הקמתם תקועה בגלל עיכובים במשרד הביטחון. מה בכוונת המשרד להגנת הסביבה לעשות בעניין זה? למיטב ידיעת גורמי המשרד מדובר בכמה מכוני טיהור שפכים שהפעלתם או הקמתם או שדרוגם מעוכבים, ואולי ניגע רגע בחלק מהם. המט"ש בעופרה, הבנייה שלו, שכמעט נסתיימה, בעצם הפעלתו נתקעה בשל פנייה לבג"ץ. המשרד להגנת הסביבה, על-פי הנחייתי, מסר לפרקליטות המדינה את עמדתו, שלפיה יש להפעיל מיידית את המט"ש על מנת להפסיק את הזיהום שממנו סובלות שתי האוכלוסיות, ובמקביל ניתן לפתור בכל דרך אפשרית את המחלוקת הקניינית. לצערי, עד כה לא נתקבלה החלטה ברורה על-ידי בית-המשפט העליון, וצר לי מאוד שזה מעוכב,

את המחלוקת העניינית ניתן תמיד לפתור אחר כך. הנזקים שנגרמים כעת לשתי האוכלוסיות הם בלתי הפיכים. יש את המט"ש בנבי-מוסא, שאמור לקום על מנת לטפל בשופכי צפון ירושלים, וגם הוא בעצם, כבר ניתן היה לצאת לדרך ולהקים אותו. לצערי הרב, בעקבות הקפאת הבנייה, שנזקיה רבים, אבל הנה עוד דוגמה לנזקיה הסביבתיים, הוקפא גם המשך קידום המט"ש הזה. אני פניתי אישית אל שר הביטחון ואל ראש המינהל האזרחי כמה פעמים. אני מקווה שבימים הקרובים יחריגו את קידום המט"ש הזה מהקפאת הבנייה, שתוקפה הוא לעוד כשבעה חודשים. באשר למכוני טיהור נוספים,

קדומים-דרום ועוד פרויקטים בתחומי הביוב ובתחומים נוספים, מנכ"ל משרדי העביר בימים האחרונים לעוזר שר הביטחון רשימת פרויקטים סביבתיים באזור יהודה ושומרון שהקפאתם עלולה לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה, וביקש כי יאושר המשך פרויקטים אלה באופן מיידי. מה שנמשיך ונעשה זה פשוט לעקוב ולהעלות את הנושאים הללו על סדר-היום, שכן בסופו של דבר הסמכות הישירה היא של שר הביטחון,

לשר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן. אנחנו מודים לך על שענית בצורה עניינית ומקצועית כהרגלך על כל השאלות. אנחנו ממשיכים בסדר-היום בשינוי קל, בעקבות בקשה של סגני השרים מהמזכירות. ראשית סגן שר החינוך ישיב על כמה שאילתות, ולאחר מכן נמשיך בסדר-היום. אני מזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש להשיב על השאילתות. ראשון השואלים, חבר הכנסת נסים זאב. ביום י"ז בחשוון התש"ע (4 בנובמבר 2009): פורסם כי ארבעה נערים אושפזו כתוצאה מקטטה שפרצה בסמינר משותף לתלמידי תיכון יהודים משער-הנגב וערבים מכפר-יאסיף בגבעת-חביבה. רצוני

צוות "מפגשים" מלווה ומכין אינפורמטיבית ותהליכית את המורים ואת תלמידי בתי-הספר בשבועות שלפני הסמינר ולאחריו בסדנה של עיבוד וסיכום. המקרה שאתה ציינת, חבר הכנסת זאב, שאירע בחודש אוקטובר 2009, הוא כאמור בבחינת חריג שאינו מעיד על הכלל. כאמור, האירוע טופל מייד על-ידי צוות החינוך.

אנחנו עוברים לשאילתא מס' 433 של חבר הכנסת נסים זאב: זכאות להנאה ממפעל ההזנה. חבר הכנסת נסים זאב שאל את שר החינוך ביום ט"ו בכסלו התש"ע (2 בדצמבר 2009): ב"ידיעות

מ-8 בנובמבר 2009 פורסם כי רבבות ילדים הזכאים לכאורה ליהנות ממפעל ההזנה אינם זוכים לכך בפועל, משום שהרשויות המקומיות אינן מעבירות את השתתפותן או משום שההורים אינם מסוגלים לשלם.

2. אם כן, כמה ילדים נהנים מהמפעל?

חברת הכנסת חנין זועבי שאלה את שר החינוך

הצביע על כדאיות ההכרזה על נצרת כאתר מורשת עולמית. רצוני לשאול: 1. מתי תבוצע בדיקת היתכנות להכרזה על נצרת

אנחנו מודים לסגן השר פרוש, שהשיב על השאילתות. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. יש לנו שני נושאים אחרונים, הצעות לסדר-היום, שעל שתיהן ישיב סגן שר החוץ דניאל אילון. הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת עינת וילף, שביקשה שנקדים את הנושא שלה, כי היא היחידה. אני מניח שניעתר לבקשתה, כי זו ההצעה הראשונה שלה לסדר-היום. לאחר מכן נדון בנושא המהותי לגבי התבטאויותיו של סגן שר החוץ אילון. אני מזמין את חברת הכנסת וילף להעלות הצעה דחופה לסדר-היום, יש לך שלוש דקות: התקפה על נציגי ישראל במוסדות אקדמיים בחוץ-לארץ. מייד לאחר מכן אנחנו נגיע להצעה האחרונה לסדר-היום, שגם עליה ישיב סגן שר החוץ דני אילון. בבקשה, חברת הכנסת עינת וילף.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתם ודאי זוכרים שגם באינתיפאדה הראשונה וגם באינתיפאדה השנייה לקח לנו זמן להבין בכלל מה קורה, ורק בדיעבד הבנו שאנחנו נמצאים למעשה בתוך תהליך, בתוך סוג של קונפליקט שמשנה את המהות של מה שאנחנו עוסקים בו. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו, אולי אנחנו לא יודעים את זה, בעיצומה של אינתיפאדה שלישית, והיא אינתיפאדה שלא מתרחשת באופן אלים בתוך מדינת ישראל וגם לא בשטחים. היא מתרחשת בכל העולם, בקמפוסים, ברשת האינטרנט, ב-YouTube, בחנויות מזון שבהן מוכרים מזון מישראל. וזה אחד האיומים האסטרטגיים על מדינת ישראל. אנחנו רגילים לחשוב על איומים פיזיים על מדינת ישראל, אנחנו נערכים לאיומים האלה, אבל האיום האינטלקטואלי על מדינת ישראל הוא איום לא פחות חמור. יש עכשיו מאמץ בכל העולם לבודד את מדינת ישראל ולצאת נגד הרעיון הציוני ונגד עצם הזכות של העם היהודי לבית לאומי בארץ-ישראל. זה איום קיומי, זה לא דבר שאפשר סתם להתייחס אליו כמשהו שקורה רק באוניברסיטאות. אם האינתיפאדה הראשונה החזירה אלינו את "הקו הירוק", והאינתיפאדה השנייה החזירה אותנו לתוכנית החלוקה, אז האינתיפאדה השלישית שקורית עכשיו מחזירה אותנו להצהרת בלפור. מה שמנסים לעשות בכל העולם זה לשאול מחדש אם עדיין העולם רואה בעין יפה את הקמתו של בית לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל, ויש יותר ויותר כוחות שאומרים: לא. אנחנו לא ערוכים לזה, ותפקדנו כחברי הכנסת לבקר את הממשלה ולבדוק שהממשלה נערכת לא רק לאיומים פיזיים, לא רק לאיומים על מדינת ישראל שכולם נמצאים בתחום הביטחון, אלא גם לאיומים שהם איומי חוץ ואיומים אינטלקטואליים ואיומים על הרעיון הציוני. כרגע נראה שאין היערכות מתאימה ואין הבנה של סוג האיום שאנחנו עומדים מולו. זה לא רק שמפריעים למרצה זה או אחר. אנחנו צריכים להיערך לזה. אנחנו מאפשרים לשקרים להתמשך בלי מענה. אנחנו נותנים לכל מיני רעיונות להתפתח בלי שאנחנו מגיבים עליהם. אני רוצה לדעת איך ממשלת ישראל, איך משרד החוץ במיוחד נערך לדבר הזה. בסופו של דבר ידענו להתמודד. אחרי שהבנו מה האינתיפאדה הראשונה, אחרי שהבנו מה האינתיפאדה השנייה, ידענו להתמודד, ידענו לתת מענה, החזרנו את הביטחון. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתה של אינתיפאדה שלישית, מסוכנת לרעיון הציוני, מאיימת על עצם קיומה ועצם הרעיון של קיומה של מדינת ישראל. אנחנו לא ערוכים לזה. בסופו של דבר כנראה נמצא את הדרך. אבל כמה שנמהר יותר, יותר טוב.

תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף.

סגן שר החוץ דני אילון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת עינת וילף, אני קודם כול רוצה לברך ולהודות לך גם על תשומת הלב וגם על הדברים שאמרת, שהם דברים נכונים ביותר. אני רוצה להוסיף ולתקן מעט. את אומרת שהאינתיפאדה המילולית הזאת היא לא איום פיזי אלא רק אינטלקטואלי, זה גם איום פיזי. אני רוצה להגיד לכם, מניסיוני האישי, באוקספורד, רק לפני שבוע היו שם סטודנטים שהצהירו על עצמם שהם סטודנטים פלסטינים, עם רצח בעיניים. פשוט עם רצח בעיניים צעקו: "אטבח אל-יהוד", "פלסטין מן הנהר עד הים" וכיוצא באלה. הרי הם באים לשם לא כדי להתווכח, לא כדי להביע את טיעוניהם

לנסות לשכנע, אולי גם להשתכנע, אולי לדבר על איזה סוג של דו-קיום,

הם באים לשם מתוך מטרה פרובוקטיבית, פשוט לפגוע, לא לאפשר לדבר. ניסיתי להגיד להם: אתם מדברים על Free Palestine, מה לגבי Free Speech,

אני רוצה להגיד עוד דבר. למה התנהגותך כלפי הטורקי היתה לא פרובוקטיבית? גם היא היתה פרובוקטיבית,

אדוני הנכבד, למה אתה מסיט את הדברים? אין לך טיעונים. למה אתה כל הזמן דואג לטורקים?

חבר הכנסת זועבי, לך לפרלמנט של טורקיה, זה המקום שלך, אבל אתם רוצים ללכת, לך לפרלמנט של טורקיה,

בוא אני אענה לך, אדוני חבר הכנסת זועבי. אתה רואה שם את ההצעה? אני לא זועבי, תקרא. אה, סליחה, סליחה. עפו אגבאריה. אתה רואה מה ההצעה לסדר-היום?

אל תסיט את הנושא. אם אין לך תשובות אינטליגנטיות, אם אין לך תשובות מהותיות, אל תסיט את הנושא.

אבל מי, כשאין לך תשובות אל תסיט את הנושא,

חברים, אני הרגע נחתתי. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אי-אפשר להפריע לנואם, אלא אם כן קראת קריאת ביניים. אתה לא יכול לשכנע אותו. הוא פה עומד בשביל, הוא לא צריך לשכנע אותך, אתה לא צריך לשכנע אותו. אתם צריכים לשמוע אחד את השני. אם משכנעים זה חשוב מאוד. בבקשה, אדוני. תודה, תודה לך, אדוני היושב-ראש. לרגע הרגשתי כאילו אני נמצא חזרה באוקספורד, כמעט,

לא, אבל אני רוצה להגיד כאן, ושוב אני רוצה לברך את חברת הכנסת וילף על הדברים הנכונים שהיא אמרה, ואני רוצה לחזור ולהגיד: את צודקת לגבי המסע. זה דבר מתוכנן, זה לא שרואים חמישה סטודנטים באוקספורד ועוד עשרה בברקלי או במקומות אחרים. זה מסע מתוכנן, כמו שאת אמרת, מסע דה-לגיטימציה, מסע של דמוניזציה,

ואמרת יפה,

יש פה אפילו ניסיון לאתגר את הכרזת בלפור מב' בנובמבר 1917. זה בדיוק זה, וזה מסע שממומן גם על-ידי כספים שתורמים לרשות הפלסטינית. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר: זוהי קבוצה די קטנה, אבל פרובוקטיבית, שבאה מראש כדי לפוצץ את האירועים הישראליים, באה מראש להפריע לדבר ולהפריע לרוב הדומם שבאמת רוצה לשמוע. ברמה הטקטית ישראל נערכת לזה. ואנחנו כבר למדנו מהניסיון באוקספורד שקודם כול אסור להבליג, ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו. וכשאני אומר פה שמלים לפעמים מסוכנות כמו כדורים, זה בדיוק הנושא הזה של ה"אטבח אל-יהוד" ששמענו מסטודנטים פלסטינים באוקספורד.

קודם כול, אנחנו כהחלטה החלטנו לתעד כל אירוע כזה.

הקונסוליה, באה לשם עם מצלמה לתעד את האירוע, וכשיש מקרים חריגים, כולל הסתה, כולל הסתה לרצח, מעבירים את זה למשטרה המקומית, כמו שעשו באוקספורד, ועכשיו קוראים לאותו סטודנט פלסטיני למשטרה, שיסביר שם. זה דבר ראשון. הנושא ההרתעתי הוא מאוד חשוב. עד היום הבלגנו, חשבנו שזה יעבור. לא, אנחנו לא נעבור על זה לסדר-היום. דבר שני, אני חושב שראוי לדאוג שבכל הרצאה כזאת יהיו גם הסטודנטים היהודים, אם זה תאי "הלל" המקומיים, אם זה סטודנטים ישראלים שנמצאים שם, שגם הם יגויסו למערכה, כי זו בפירוש מערכה, ופשוט ייתנו תגובה הולמת. כשהם צועקים, ינסו להשתיק אותם, כמובן, הכול בסדר, הכול לפי החוק. אבל שלא ייווצר מצג שווא, בגלל אותו קומץ מאורגן,

מקצה אחד של העולם ועד קצהו. זה לגבי הנושא הטקטי הזה. לגבי כל המסע הזה, את צודקת, של דה-לגיטימציה של ישראל, אנחנו רואים פה הרי מערכה מדינית משולבת במערכה משפטית. היום אנחנו רואים ארגונים פלסטיניים ואחרים שמנסים פשוט להציק, לעשות חוכא ואטלולא מהחוק הבין-לאומי, לגייס את החוק הבין-לאומי, שמה הוא נועד לעשות? הוא נועד למעשה להביא לדין צדק פושעים, פושעי מלחמה או פושעים נגד האנושות. אנחנו כמדינת ישראל, כיהודים,

הראשונים שתמכנו בחוק הזה של ה-Universal Jurisdiction, של חוק השפיטה הבין-לאומי, מכיוון שלראשונה הוא נועד, אחרי משפטי נירנברג, להביא לצדק, לדין צדק את הרוצחים הנאצים. היום זה האבסורד הכי גדול שאותם, הייתי אומר מחליפי הנאצים בדורנו, "חמאס", "חיזבאללה" ועוד כל מיני ארגוני טרור פלסטיניים או ארגונים אחרים,

קוראים לזה "פלסטינאצים", ככה קוראים לזה. לא להתבלבל.

שוב אתה מסיט את הנושא, אנחנו כרגע מדברים, שים לב מה ההצעה לסדר-היום. למה אתה מסיט אותי? אני יכול לענות לך. אז אתה הולך חבר הכנסת אגבאריה, אתה רוצה לתת לו טקסט שהוא יקריא? אני הערתי, זה הכול. זה בסדר גמור. אם אתה רוצה לדבר על הרוסים, תעלה הצעת חוק, תדבר על כל מה שאתה רוצה. הרי יש לנו טיעונים נכונים מבחינה היסטורית, מבחינה מוסרית, נגד כל דבר שאתם אומרים. אבל כשאתם לא מוצאים את הטיעונים, או שאתם צועקים או שאתם מעבירים נושא. אז תקשיב בסבלנות. שמוסרי יש, אבל אתה אומר. בקיצור, אני רוצה להגיד כאן, אדוני היושב-ראש, כדי לא לגזול מזמנה של הכנסת, יש לנו עוד דיון,

הצעות לסדר-היום גם בנושאים אחרים, בעניין הזה, אני רוצה להגיד לחברת הכנסת עינת וילף שאנחנו בהחלט מבינים את חומרת האתגר ואת גודל האתגר. זה כבר, הייתי אומר, 50% בדרך לפתרון. לקח לנו זמן להבין שזו מערכה מדינית, כמו שאת אומרת,

אינטלקטואלית ומשפטית משולבת, כדי באמת לפגוע בישראל. לא הצליחו לפגוע בנו באופן צבאי,

לא הצליחו לפגוע בנו על-ידי טרור, מנסים עכשיו את התחום המדיני-משפטי, ופה לצערי הרב אנחנו בעמדת נחיתות מספרית. יש רוב אוטומטי, והם מנצלים את זה בצורה, הייתי אומר, הכי

ובצורה הכי קשה.

הוקם במשרד החוץ צוות לנושא הזה, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה והמשרד להסברה, כדי לתת את המענה.

להשיב על כל דבר בפני עצמו, לשנות חוקים במדינות שבהן יש פרצה בחוק, כמו למשל בבריטניה. ואני מעריך שנוכל להציג איזו תוכנית משולבת, אינטגרטיבית, תוכנית באמת בעלת אופק עם sustainability, עינת, את יודעת להסביר את זה יותר טוב ממני.

קיימות.

כדי שבאמת זה יהיה משהו שייתן מענה. זה לא יהיה קל.

כי אנחנו פה באמת, פה באמת אנחנו מעטים מול רבים. זו היתכנות אני חושב, יותר מקיימות. פה אנחנו באמת מעטים נגד רבים. רק תחשבו על השגרירות בלונדון, ויושב שם שגריר, רון פרושאור, באמת שגריר מעולה, מן הטובים שיש. הוא עומד שם, אבל מולו אנחנו רואים 22 שגרירויות של מדינות ערב, ואם אנחנו מוסיפים מדינות מוסלמיות, זה 57. זה לא פשוט, אבל אפשר לתת מענה. ודבר אחד שאנחנו למדנו, עוד מאימי התעמולה של גבלס וה"דר שטירמר", שאסור לתת לדברים האלה לעבור ללא מענה, כי חוזרים על שקר וחוזרים עליו, ואז אנשים מתחילים לחשוב שזה אמת. לכן אנחנו מתכוננים לתת מענה גם באתרי האינטרנט, כמו שאמרת, גם בתקשורת, גם בתקשורת הכתובה, בתקשורת אלקטרונית, גם בכל מקום אחר, גם בארגוני הסטודנטים וגם בעמותות, ה-NGOs המפורסמים שפועלים נגדנו. וגם כאן הכוונה היא לחשוף את אותם NGOs, מי המממן ואיזו אג'נדה יש להם,

יש גם NGOs או עמותות יהודיות וישראלים, כל הממשלות, ממשלות וארגונים, כל העולם נגדנו. נגדנו, לא נגדך. נגדנו, לא נגדך. מתי תתחיל להקשיב, חבר הכנסת טלב אלסאנע, קריאות ביניים בישיבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, קודם כול תשב. חבר הכנסת טלב אלסאנע, קודם כול תשב במקומך.

תנוח דעתך, כי אני רוצה, אדוני, לשבת. קודם כול, אני לא רוצה להיות נמוך, אני רוצה להיות גבוה. הגובה הוא,

הוא יהיה יותר גבוה ממני. הגובה הוא תלוי בדברים ולא במידות. עובדה שזה לא היה כך. אני אשב, לאור בקשת היושב-ראש. נכון, אנחנו לא הטלנו עליך, אני לא אמרתי לך דבר שלא הייתי מצווה על עצמי.

יחד עם זה, אני רק רציתי להזכיר לך, אני רק רציתי קודם כול, אני אאסור עליך לשבת, קודם כול, זה נכון, יש פעמים רבות שהעולם הוא נגדנו, טלב אלסאנע, מה אני יכול לעשות. נגדך ונגדי. כן, הוא נגדנו.

לא נגדו. הוא אזרח במדינת ישראל, כן, אבל לא נגדו. הוא חבר כנסת במדינת ישראל. אפילו אם יש חבר כנסת שחושב שהוא לא חבר כנסת במדינת ישראל, אני יכול לומר לו, מעל במה זו,

מעל במה זאת אני יכול להגיד לו, זה לא מה שאמרתי. הוא חבר כנסת במדינת ישראל. זה לא מה שאני אמרתי. לא אמרתי שאתה אמרת.

לא, לא, לא. אני רואה את מדינתי כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה יש אפשרות לגשר בין שני הדברים, אף-על-פי שיש כאלה שלא רוצים לגשר. אני רואה בראייה אמיתית ומפוקחת ובאמונה שלמה שמדינת ישראל יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. ו"דמוקרטית" זה לא מלים בעלמא. זה לא מלים בעלמא. "דמוקרטית" צריך להפנים שזאת "דמוקרטית", לא תהיה לעולם מדינה שלא תהיה מדינת העם היהודי ולעולם לא יהיה מצב שבו היא לא תהיה דמוקרטית. אוי לנו ואבוי לנו אם אנחנו נחיה במדינה שבה אנחנו נוכל לומר שהדמוקרטיה היא בעירבון מוגבל.

האם בשם הדמוקרטיה מותר לחסל את המדינה היהודית. זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה. אנחנו יחד כולנו. אתה חושב שמישהו רוצה לחסל את עצמו? יש ויכוח, יש דילמה, יש קושי גדול,

בפה מלא.

יש קושי גדול, יש קושי גדול לגשר על הפער, בפה מלא.

אתה לא תאמר אף פעם לחבר כנסת אחר שהוא לא, מדינת ישראל, הם רוצים לחסל.

היא מדינה שיש בה שני עמים, עם אזרחי ועם אתני.

הוא רואה את המדינה היהודית כמדינת כל אזרחיה. למה אתה מתכחש?

אני לא, אל תתכחש. הוא רואה בזה מדינת כל אזרחיה. הוא יכול לרצות. הוא יכול לרצות. במדינה דמוקרטית הוא יכול לרצות. כל עוד שהוא נאמן למדינתנו, מי? הוא יכול לרצות.

נאמן.

כל אזרח ישראלי הוא נאמן, כי אחרת נמצא בבית-סוהר מי שלא נאמן. אז למה הוא לא מוכן להצהיר? כי הוא לא יהודי. הוא לא יהודי. הוא לא יהודי והוא לא ציוני. הוא לא יהודי והוא לא ציוני. יחד עם זה הוא אזרח מדינת ישראל. אני אמרתי שהוא יהודי וציוני? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, שאברהים צרצור יאמר שהוא מאמין, הוא מאמין באלוהים, הוא לא מאמין בדבר שבו, רק ביקשתי שהוא יצהיר שהמדינה הזאת היא יהודית,

חבר הכנסת, כאשר כל אחד מחברי הכנסת האלה אמר "מתחייב אני" בהצהרת האמונים, הוא הצהיר אמונים למדינת ישראל. הוא יגיד לך שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. הוא רוצה. הוא יאמר לך שמדינת ישראל היא לפי סעיף 7א, אבל הוא רוצה לשנות את סעיף 7א לצורה אחרת. ואני אומר לך שהוא לא יצליח. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ומי שאינו מקבל את זה, לא, לא.

חבר הכנסת אגבאריה, מה קרה? אני עכשיו מתווכח. אפשר להצטרף לוויכוח, אדוני?

עכשיו אני חוזר מהפגישה עם נציגות האיחוד האירופי. ייצג את הכנסת, בין שאר חברי הכנסת, הסגן שלך, חבר הכנסת אחמד טיבי. אם היית משתתף ויושב שם, היית שומע כאילו אתה בעצרת האו"ם, כשמסביבך רק נציגי מדינות ערב. אם זה מה שמייצג את מדינת ישראל, יכול להיות שצריך מחשבה שנייה. אתה לא היית שם? אני הייתי שם. דיברת? הדברים שאמר חבר הכנסת, אני בהרצאת הפתיחה,

אמרתי את הדברים, שאני לא רואה במדינת ישראל איזה פיצוי לשואה, כי אני באתי לפה עוד לפני 200 שנה, כי פשוט אבי-אבי-אבי-אבי-אבי מורי הוא אמר: למה להתפלל שלוש פעמים ביום "לציון עירך תשוב"? נשוב. אז שבנו.

אני לא כופר בזכות של חבר הכנסת טיבי לומר את דבריו, אני אומר: אם זה מה שמייצג את מדינת ישראל, זה לא מייצג את מדינת ישראל, זה מייצג את דעתו של חבר כנסת במדינת ישראל.

סגן יושב-ראש הכנסת. מה קרה? מה קרה? שום דבר. שום דבר. רבותי חברי הכנסת, תם הדיון בינינו. הממשלה ממשיכה להשיב.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה רק, כדי לסבר את האוזן של חבר הכנסת טלב אלסאנע: העולם לא כולו נגדנו, בוודאי לא כפי שהיית רוצה שיהיה נגדנו, אז תנוח דעתך. תנוח דעתך. אתה תגיד לי מה אני רוצה?

אני רק רוצה שתנוח דעתך. דבר אחד שאני רוצה, מותר לו. הוא לא אמר דבר. חבר הכנסת טלב אלסאנע,

הוא מטיל דופי ברצון שלי. הרצון שלי, הוא לא מטיל דופי. אתה אומר מה דעתך עליו, נכון? אז הוא אומר מה דעתו עליך. לא נתתי לו ייפוי כוח לדבר בשמי.

חוסר ההבנה הוא לגבי מתן הצהרת אמונים למדינת ישראל. הם רוצים לשמור אמונים למדינת ישראל. מי שלא יודע, או מי שרוצה להתעלם גם מחברי הכנסת הערבים, כאשר אתה מצהיר אמונים למדינת ישראל, אתה מצהיר אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית. הוא רוצה, רק בשאיפה, לשנות את אופיה. שמעתי, זה בסדר גמור. הוא רוצה. כל עוד היא כזאת הוא מצהיר אמונים למדינה כפי שהיא. אני לא רוצה להרגיז ולומר, אבל נדמה לי שעל הדוכן הזה המנורה, היא לא הגיעה לא מהכעבה, ולא משום מקום אחר, והדגל הזה הוא דגל של המדינה, ושם נמצא בצד מי שמשקיף על דוכן היושב-ראש, כאשר יושב פה כל אחד מהיושבי-ראש המתחלפים. הוא מסתכל, וחברי הכנסת שיושבים פה מבינים מהו אופיה של מדינת ישראל. הם רק אומרים: אני רוצה לשנות אותה. למשל יש חברי כנסת שרוצים לשנות את אופיה שתהיה מדינת הלכה.

שר המשפטים. שר המשפטים, אדוני היושב-ראש.

שהתמונה,

חבר הכנסת רותם, התמונה הזאת רואה, וגם כל חברי הכנסת פה רואים את התמונה.

תודה רבה. אדוני, מספיק. אני מוכן לקיים דיון אצלי בלשכה על הנושאים האלה. אתם פשוט צריכים, לא דמוקרטים כמוך, פשוט. כן, אנחנו לא גדלנו על תורת ז'בוטינסקי. אני אפילו לא רואה בזה, אדוני, תתאפק.

אני מתאפק. הוא רואה בזה מחמאה.

זה לא ניתן אפילו, מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, יכולה להיות דמוקרטית, חייבת להיות דמוקרטית. אוי לנו ואבוי לנו אם לא נחיה במדינה, שהיא מדינה יהודית, שאין לעם היהודי אחרת, והיא לא תהיה דמוקרטית.

תודה, אדוני היושב-ראש. זו בהחלט גם עמדתי האישית, ואני חושב שגם עמדת הממשלה. כך שבהחלט זה ביטוי יפה. אבל בכל זאת, אם אתה לא מודאג, חבר הכנסת טלב אלסאנע, מהבידוד הישראלי, אז אני יכול להגיד לך שיש לנו הרבה יותר בעלי ברית, כולל בעלי ברית אסטרטגיים, מאשר אתה אפילו מעלה על דעתך, כולל באזור המזרח התיכון. זה לא בזכות המשרד שאתה מייצג.

אתה דאגת. לא, הוא דאג. הרי אתה דאגת, תמו. נתתי לכם קריאות ביניים. אדוני היושב-ראש, לא, לא "אדוני היושב-ראש". לא יכול להיות שסגן שר החוץ ידבר משפט, וכבר אתם, מקהלה תפעל. זה לא יכול להיות. אדוני, בבקשה. מרגע זה אין יותר קריאות ביניים. קריאות הביניים לא משתנות, והן אותו דבר.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, הוא לא בא לייצג את דעותיך. הוא בא לענות על שאלותיך, ועוד מעט הוא יענה על שאלות הרבה יותר מורכבות.

לסיום הנושא הזה, הצעה לסדר-היום, אני הייתי מציע, חברת הכנסת וילף לא אמרה מה היא היתה רוצה לעשות, להעביר את זה למליאה או לוועדת החוץ והביטחון.

את יכולה גם להסתפק בהודעת סגן השר. אני אסתפק. את מסתפקת, אבל אז את פוגעת רק בזכותו של חבר הכנסת בן-ארי לדבר. אז תבקשי להעביר לוועדה, כי אני לא רוצה שחבר הכנסת בן-ארי יחשוב שהצעתי לך הצעה שהיא נגדו. תאמרי שאת רוצה דיון בוועדה, שהוא מציע להעביר לדיון בוועדת חוץ וביטחון. ועדת חוץ וביטחון.

ועוד מעט יעלה פעם נוספת. עוד השמחה לא התחילה הלילה. חבר הכנסת בן-ארי, הואיל והיא ביקשה להעביר לוועדה, אתה יכול לבקש הצעה אחרת שהיא להסיר מסדר-היום, אבל אין חשיבות. חן חן. במענה לדברי חברת הכנסת עינת וילף, אני רוצה להוסיף על דבריה. הדברים שהיא אמרה הם דברים נכונים ונכוחים. אנחנו רואים אותם עין בעין. רק יש להוסיף על האבחנה הזאת, שהאנטי-ישראליות באירופה ובעולם, איזו קואליציה.

חברה לאנטישמיות, שהיום מתביישת להיות אנטישמית בלבד ובעצם חוברת לאנטי-ישראליות בכל העולם. כך יש לזהות אותה, כאלה ששוללים את קיומה של מדינת ישראל. אבל אני רוצה שכאן נאבחן דבר אחד נוסף, וזה בעצם מהי התרומה שלנו לדבר הזה. כשאנחנו הולכים בעולם ואומרים שצריכה לקום פה מדינה אחרת על חבלי ארץ מולדת שלנו, ואנחנו כופרים בבעלות שלנו על הארץ הזאת, אנחנו נותנים לאויבים שלנו מנוף לומר שאנחנו גזלנים גם בשאר הארץ. מי שהוא גזלן בשכם הוא גזלן גם בתל-אביב. לכן, עיקר הבעיה צריכה להיפתר כאן, מהחינוך שלנו. ארץ-ישראל כולה, לא רק תל-אביב וראשון-לציון שייכות לעם היהודי, אלא כל כולה שייכת לעם היהודי, ומתוך הטיעון הזה נוכל לבוא אל העולם, לקיים ויכוחים ולהילחם באנטישמיות ובאנטי-ישראליות הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. רבותי, אנחנו נצביע. יש רק הצעה אחת. אתה תוכל בפעם הבאה. יש רק הצעה אחת. יש הצעה של חברת הכנסת. היא ביקשה לסדר-היום והוא ביקש, אנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל שכל מי שרוצה לדבר בנושא ידבר, כי יש לנו עוד הצעה לסדר-יום. רבותי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמסכים להעביר לוועדה, בעד, ומי שרוצה שהדבר ירד מסדר-היום, מצביע נגד. נא להצביע. מי בעד העברה לוועדה? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעתה של עינת וילף, שהיא הצעה ראשונה שמצביעים עליה, עברה על-ידי חברי הכנסת בלי התנגדות ובלי נמנעות, והיא תועבר לוועדת חוץ וביטחון לקיים דיון בנושא, אולי בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון לנושאי מדיניות חוץ.

יש מתנגד אחד. סליחה. יש מתנגד אחד. ברוב של שמונה נגד מתנגד אחד.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום, שהוגשו על-ידי כמה חברי כנסת, ואשר ישיב עליהן סגן שר החוץ דני אילון, בדבר צירופם של ערביי ישראל לפלסטין. חבר הכנסת חנא סוייד הוא ראשון הדוברים,

חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת אריה אלדד. סגן השר ישיב לכל, אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מחזיק כאן את תמצית הדברים שנאמרו בריאיון של סגן שר החוץ לעיתון "א-שרק אל-אווסט". תמצית הדברים היא שסגן שר החוץ, מר אילון, אומר שהוא מוכן לחילופי שטחים עם הרשות הפלסטינית, והוא מעוניין דווקא להחזיר שטחים בעלי ערך, מניבים, שטחים לא ריקים אלא שטחים שעליהם אוכלוסייה ערבית, כמובן משיקוליו הוא. אני חושב שמדובר כאן בהתבטאויות פופוליסטיות, פרובוקטיביות וציניות. אני חושב שמדובר כאן יותר במשאלות לב, wishful thinking, מאשר באמת באמונה בתוכנית מדינית ריאלית. אלו דברים שנאמרים בשביל להרגיז ובשביל מטרות אחרות, שאני אעמוד עליהן בקצרה. אני רק רוצה להגיד, בדמוקרטיה מותר להגיד,

אני לא מוכן.

חבר הכנסת רותם. מה שתגיד, אני לא מוכן. חבר הכנסת רותם, אני לא אתן לאף אחד להפריע לדני אילון, וגם לא אתן להפריע לדוברים. עצרתי את השעון,

ומראש נתתי ארבע דקות לכל אחד מהדוברים. הפריעו לו בלי סוף, אני לא הפרעתי לאף אחד.

אני רק אומר לך שאם הפריעו לו בלי סוף, לא היה צריך, וגם אתה לא תפריע לו בלי סוף. קראת קריאת ביניים, בסדר גמור.

אני עוצר רק את השעון כל פעם.

אני לא הפרעתי, ואני מבקש גם לא להפריע לי.

אני רק אומר שבתיאוריה הזאת של חילופי אוכלוסין, שגם הבוס של סגן שר החוץ מאמין בה ואפילו כתב עליה איזו עבודת מחקר או איסוף חומר, מדובר בכאילו תופעה שמקובלת בעולם. נכון, יש תקופות בהיסטוריה שהיו בהן חילופי אוכלוסין. אבל מתי? בעיקר כאשר איזו מעצמה התפרקה או איזו אימפריה התפרקה, כמו הבלקן, האימפריה העות'מאנית, המקרים של הודו ופקיסטן כאשר האימפריה הבריטית התפרקה, או כאשר היתה מלחמת עולם, אלזס ולורן. אלו, נכון, מקרים שהיו בהם חילופי אוכלוסין. אני לא חושב שאנחנו רוצים או אנחנו קרובים למצבים כאלו שמדינת ישראל מתפרקת או שאנחנו קרובים למלחמת עולם, בשביל אפילו לחשוב על הדברים האלו בכל צורה שהיא. אני מהגיל שגדל על האיום שרוחב ישראל המינימלי הוא 16 ק"מ, שזה כמובן לא כולל את המשולש. לפי ההצעה הזו, אני מבין שהמשולש, הכוונה היא דווקא להחזיר אותו, כך שהרוחב יהיה לא 16 אלא 10 או 11. משמע שהאיום ההיסטורי הזה כאילו התחלף, ועכשיו יש איום תורן. האיום עכשיו הוא המצב הדמוגרפי והסכנה הדמוגרפית. אני לא יודע, בעוד כמה שנים, כבר מדברים כאן על עוד איום, שזה החזרה לבלפור ודברים כאלו. אני חושב שלשחק כל הזמן עם האיומים האלה, האיומים הקיומיים, זה דבר לא רציני. לסיכום דברי, אני לא רוצה להרבות מלים, דווקא ביקשתי להעלות את הנושא הזה, דווקא לפנות לחברים שלי: אנחנו לא צריכים להיגרר אחרי כל פרובוקציה כזו, אנחנו לא צריכים להוציא את כל התחמושת הכבדה שלנו, אף-על-פי שהדברים מרגיזים ולא מקובלים ופרובוקטיביים ומתכוונים לעשות פרובוקציה, למשוך אש, ומשיכת האש הזו היא מכוונת, הכוונה שהיא תהווה תחמושת בחירות. כי אנחנו יודעים מה המשוואה כאן. זה בעצם למשוך אש, למשוך הצהרות גדולות. למרות הכאב בלשתוק מול הצעות כאלה והצהרות כאלה, אני מעדיף תגובה רצינית שקולה. אנחנו פה. לא דני אילון ולא שום ממשלה בעולם תעביר אותנו מכאן. זו המולדת שלנו, מי שירצה ירצה, מי שלא ירצה שלא ירצה. אנחנו לא ניכנס למשחק הזה, והלוואי שחברים שלי לא ייגררו לחילופי הדברים האלו. תודה. זו המולדת שלכם וזו המדינה שלכם, כי השטח הריבוני שאתם נמצאים בו הוא מדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, גם לך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת,

לכן זכיתי לשמוע גם את הנאום של עינת וילף, חברתי למפלגה, ותמיד נעים לשמוע דברים שלא העליתי על דעתי. אני עליתי לדוכן הערב כדי לפנות פנייה אישית וידידותית לחברי, סגן שר החוץ דניאל אילון. באמת ידידותית, בגלל, ואני אומר לך בנימה אישית, דני, שכשמונה שר החוץ אביגדור ליברמן, אמרתי לעצמי, מינוי לא ראוי. וחשבתי לתומי שאולי המינוי שלך היה גאוני, כדי לאזן את האופי הלא-דיפלומטי שלו. והוא הוכיח את זה מהיום הראשון, והוא המשיך והמשיך, ושור מועד, אחרי שלוש נגיחות, אז אמרתי שאתה האיש שיאזן אותו, בגלל הרקע התרבותי שלך, בגלל הרקע הדיפלומטי שלך. במובן הזה, זה הרגיע. אני אומר לך בכנות, לכן באו כמה תקריות שאמרתי: אולי זו תקרית. אחר כך היתה עוד תקרית, שאנחנו לא צריכים לפרט אותה, ופה יכול להיות שטעיתי, שיש פה תפיסת עולם.

מהאירוע ההוא, המשפיל, והדיבורים על ערביי ישראל, אני אומר לך: יכול להיות שדעתך היא כזו, אבל כסגן שר החוץ אתה מייצג גם אותי, אתה מייצג 7.5 מיליוני אנשים, זה כבוד שניתן למעטים. אתה חלון הראווה של מדינת ישראל, אתה האיש שבעצם משווק את ישראל, אתה מייחצן את ישראל, אתה קיבלת את המפתחות על תדמיתנו. כי הבוס שלך, אני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, הוא לא ראוי לתואר הזה. הוא מונה בנסיבות שהוא מונה בהן. אני לא מתווכח, אני חבר זוטר במפלגה זוטרה בקואליציה, אבל אני מדבר אליך. חבר הכנסת רותם, אם היית יושב-ראש המפלגה, הייתי יותר רגוע. לכן אני אומר, הוויכוח פה, שמעתי אותך, אתה מדבר על הצהרת בלפור, חשבתי שכאילו לא היתה מדינה לפני שמונית לסגן שר החוץ.

יש פה מעצמה כלכלית-חברתית-ביטחונית, עם כל הכבוד, אתה מחזיר אותנו אחורה. לכן אני אומר לך, ולשם כך עליתי, כדי שתשגיח, מכיוון שאתה שר החוץ בפועל בעיני הרבה מאוד אנשים. היו כמה תקריות שקשורות אליך, ובאמת קיוויתי שזה חד-פעמי.

כל עוד אתה סגן שר החוץ, כל עוד אתה מייצג את ישראל, אתה חייב בכל זאת להתאפק ולנהוג בדרך תרבותית כפי שיאה לך. אני אומר את זה בידידות, כיוון שאתה מייצג אותי, אתה מייצג את אהוד ברק, אתה מייצג את בנימין נתניהו, והוא ראש ממשלה. הוא נשאר אדם תרבותי ומנומס. עוד לא תפסתי אותו על התנהגות פרועה, והוא ראש ממשלה, וגם יצחק שמיר היה כזה וגם מנחם בגין. במובן הזה, אנא ממך, במקום לקרב, אתה מרחיק.

עברתי על עיתונות בין-לאומית, אני מדבר שפה אחת או שתיים, ואני אומר לך, זה עשה נזק יוצא דופן, וממך לא ציפיתי. לכן אני אומר בידידות, לא כדי להתווכח: יש לך תפיסה אידיאולוגית, חשבתי שהיא יותר מתונה, ואני מצטער להיווכח שיכול להיות שטעיתי לגבי העניין הזה ואתה באמת מתאים לישראל ביתנו והיא מתאימה לך. חשבתי שיש פה שיקולים אחרים, לכן, ואני אומר את זה גם לגבי התבטאויות, גם לגבי ערביי ישראל, מה שאמרת היום בכנס הנשיאים.

אני אומר לך בכנות, לא יאה לדבר ככה על 22% מהאוכלוסייה הישראלית. הם לא פחות ישראלים ממני, לפעמים אפילו יותר. הם נולדו פה. לכן תנו כבוד למיעוטים במדינה הזו. ממך מצופה יותר, משום שאתה עברת הכשרה שהופכת אותך לאדם תרבותי, לאדם שיכול לייצג את פניה היפות של ישראל. לכן זה יותר מאשר בקשה, כמעט תחינה, תנצל את זה עד תום.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-סימון, שגם עמד בלוח הזמנים. חבר הכנסת אחמד טיבי הוא הנואם הבא, ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. לאחר מכן ישיב השר. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מייצג את עניינם של 20% מאזרחי מדינת ישראל, זהו המיעוט הערבי במדינת ישראל שהוא מיעוט יליד, הוא נולד כאן, מה שנקרא indigenous people. אנחנו, אדוני היושב-ראש, סגן השר, לא היגרנו לכאן, לא ביקשנו ממשרד הפנים להתקבל למדינת ישראל ולתת לנו אזרחות. היינו כאן, אנחנו עדיין כאן ומתכוונים להישאר כאן. פעם אחר פעם, אדוני היושב-ראש, יוצאים דוברים של מפלגת ישראל ביתנו בקריאות שמבטלות את האזרחות של הציבור הערבי ומתייחסות אלינו כאל כלי שחמט שאפשר להזיז אותו מפה לשם ומשם לפה בטענה, פעם של שיקולים דמוגרפיים, שהוא טיעון גזעני ביסודו, ופעם בטענה: אם אתם כל כך גאים שאתם פלסטינים, אז תעברו לשם. אני מודיע כאן, מעל בימת הכנסת, שאני מאוד גאה שאני ערבי, אני מאוד גאה שאני פלסטיני, אין זה מתנגד עם המאבק שלי להיות אזרח שווה. אני לא אזרח שווה, אני אזרח אבל לא שווה. אני אעשה הכול כדי לצקת תוכן לאזרחות הזו ולייצג נאמנה את הציבור שלי שרוצה להישאר אזרח, אבל עם גאווה לאומית, שלא סגן שר החוץ דני אילון, לא המנהיג הפאשיסט שלו ליברמן, יכולים לגרוע ממנה מילימטר של גאווה לאומית. גאווה לאומית היא לא נחלתו של צד אחד והזכות להיות שווה היא לא רק נחלתו של צד אחד. אני גאה שיחד עם חברי אנחנו נאבקים יום-יום כאן בכנסת כדי להיות שווים במדינה, שהכנסת הזו היא הפרלמנט שלה, לא כדי להרוס את המדינה אלא כדי להרוס את המדיניות. יש הבדל עצום. אנחנו מתנגדים למדיניות של הממשלה, לכיבוש. להרוס את הכיבוש, כן, לסלק אותו, למגר אותו. זה אמור לחזק את הפן האזרחי של מדינת ישראל. באיזו זכות אתה בא לטעון ולנייד אוכלוסייה שלמה? מי שמך? כי אתה סגן שר החוץ? כי יש לכם 15 מנדטים? חלק מחבריך הגיעו לכאן אחרינו במטוסים. אני הגעתי לכאן במטוסים? תסתכל לאדמה, היא דומה לפרצופים שלי ושלו, לא לפרצופים של חלק מהחברים שלך. אני האותנטי, אתה לא יודע מה זה אומר, כי אתה גר מעבר לגבולות מדינת ישראל, אני

אני אומר בצורה המפורשת ביותר שמה שהיה ב-1948 לא יחזור, לא בגלל שאנשים כמוך הם אנשים סובלניים, כי אתם מייצגים תזה אנטי-סובלנית, אלא בגלל אחיזתנו בקרקע ובמולדת ובגלל שיש אנשים בחברה היהודית שאני יכול לשתף אתם פעולה, אני יכול לשתף פעולה עם דני בן-סימון, אף-על-פי שלפעמים אני חולק על דעתו והוא חולק על דעתי. עדיין יש אנשים, והם לא רבים, הם התמעטו לאחרונה, שמגלים סובלנות כלפי האחר ואמפתיה למצוקה של האחר. הלבבות שלכם קהו, הסבל של האחר לא מדבר אליכם, אתם הסיבה של הסבל של האחר. אתה יושב על נחלתו של אחר, לא מרגיש את האנחות שלו על זה ששדדת ממנו את הקרקע. אתה יושב בהתנחלות, ולכן כאשר אתה מדבר על הסבל של האחר או על האחר,

אתה צריך להנמיך את קומתך ולהביט בקרקע מרוב בושה. אני אומר, אדוני היושב-ראש, שמותר לשרים לדבר, להצהיר, יש כאן שיקולים קואליציוניים, אבל זה מביש שראש הממשלה לא העיר לסגן שר החוץ.

התרגלנו להצהרות של ה"לה-פנים" וה"יורג היידרים". אתה והבוס שלך, ליברמן, מביכים את יורג היידר בקברו ואת הפאשיסטים, מוציאים להם שם רע עוד יותר. שמעתי אותך לפני שעתיים תוקף אותי באופן אישי. ואתה, לאחמדינג'אד. אחמדינג'אד, רואה אותך, חבר הכנסת רותם, כרגע מדברים, אתם רוצים גם לקשור את חברי הכנסת הערבים עם אחמדינג'אד? אתם יותר גרועים. כרגע לא מדברים על דבריו של חבר הכנסת אחמד טיבי, אלא על דבריו של סגן השר. אדוני, הוא תוקף את המפלגה שלי, הוא לא תקף. שמעתי בדיוק כמוך מה שהוא אמר: שהוא נולד פה ואתה לא תוציא אותו מהמקום שהוא נולד בו, ושאיפה שאתה נמצא, אסור לך להיות. יש כאלה שגם ביפו אסור להם להיות,

בשיח'-באדר,

הדברים האלה לא נולדו היום. יש סכסוך,

ברוך השם, צריכים לחיות אתו, ועד היום הצלחנו לחיות אתו. לפי מה שאדוני אמר חשבתי שעם אחמד טיבי אין סכסוך, חבר הכנסת אחמד טיבי אומר שהגבולות של המוסר הם "הקו הירוק". יש אנשים בעזה שאומרים שגבולות המוסר הם קו הים התיכון. יש לנו סכסוך, הסכסוך הזה ייפתר בסוף, עוד שנה, עוד 100 שנה, לפני 100 שנה. יש סכסוך. עכשיו הוא מדבר על דבריו של כבוד סגן השר אילון, שמייחסים לו דברים שהוא אמר כאילו צריך היום, בהסדר שלום, להחליף שטחים שמאוכלסים בערבים,

לטרנספר את האזרחים הערבים ולהפוך אותם מאזרחים ערבים לאזרחים פלסטינים. לא מדובר בטרנספר אלא בשינוי קו הגבול. לטרנספר את אזרחותם.

במדינת ישראל, אליבא דאחמד טיבי, מטרנספרים רק יהודים. קודם כול, חבר הכנסת אחמד טיבי הוא אחד מ-120 חברי הכנסת. אם יצטרכו לעשות את זה, הוא יצטרך להצביע, אבל גם אתה תצביע. ודאי שגם אני אצביע. הוא לא יפסול אותך ואתה לא תפסול אותו. כל אחד יביע את דעתו, ומובן שבדמוקרטיה הרוב ינצח בסוף. בבקשה. אני רוצה לומר לך שאני מקבל את העיקרון שאמרת, אדוני, שבדמוקרטיה הרוב מכריע, וזה מפחיד אותי לאחרונה. לאחרונה זה מפחיד אותי, כי מתגבש כאן רוב אנטי-מיעוט, בלתי סובלני, מבטל את האחר, מתנכר למצוקתו,

לקיומו ומבטל את האזרחות. כל זמן שהימין בשלטון אף פעם לא העלו את רעיון הטרנספר.

לא כולם רובי ריבלין. העלו את הטרנספר האבות המייסדים של המפלגה שחבר הכנסת בן-סימון נמצא בה. הם העלו את הרעיון. ז'בוטינסקי אמר: "בן ערב, בן נצרת ובני". גם העלו וגם עשו. אדוני היושב-ראש, פעם חששו מהלאומיות שלנו, עזבנו אותך, עברנו אלי. דני, אתה מפריע לי באופן זמני. פעם חששו, אדוני היושב-ראש, מהלאומיות שלנו.

היום חוששים מהאזרחות שלנו. רוצים לבטל גם את הלאומיות, להתנכר לה, וגם את האזרחות, במחי יד, במחיקת קולמוס, ככה, רק נזיז את הגבול.

תחזירו יחד עם טייבה גם את האדמות של טייבה ועם אום-אל-פחם גם את האדמות של אום אל-פחם ועם כל ואדי-עארה, מה שהיה? זו התוכנית שלך? תציג אותה. תציג את התוכנית הזאת. אני אתייחס, כהודעה אישית, לדברים של סגן השר, שתקף אותי באופן אישי. אז זה בישיבה הבאה. לא, אדוני, תרשה לי, בכל זאת חצי דקה.

הוא תקף אותי ואמר שחברי הכנסת הערבים מבקשים להרוס את מדינת ישראל, והדוגמה לכך היא שחבר כנסת שהוא גם יועץ של ערפאת, זה כמו שיש חבר קונגרס שהוא יועץ של "אל-קאעידה". זו השוואה נבזית, מכוערת,

עכשיו, בכנס ועידת הנשיאים היהודים.

תרשה לי לפחות להגיב על הדברים, חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת טיבי, אני מבקש לסיים. כבר עברו עשר דקות.

אני התפטרתי מהתפקיד לפני שנכנסתי לכנסת. אני חבר כנסת מאז שאני חבר כנסת.

כשאני הייתי יועצו של ערפאת, ואני גאה על כך, יעצתי לו בענייני שלום, ולא מלחמה. אני גאה שהייתי יועץ של הסמל של העם הפלסטיני. מעולם לא עסקתי בטרור. הידיים האלה היו מגואלות רק בדם של ילדים שהבאתי לעולם כאשר יילדתי אותם. חלק מהידיים שלכם מגואלות בדם של ילדים פלסטינים.

זה שקר וכזב ולא ראוי. זה שקר, הוא מתכוון לכולנו, לכל מדינת ישראל. לא, לא. זה שקר בשם הדמוקרטיה. כי אף אחד כאן לא היה, אלה שרקדו על הדם בעזה, אלה שתמכו בהפצצות, אלה,

חבר הכנסת טיבי, כאשר אדוני אומר דברים כאלה לא לאדם מסוים, אם יש פה מישהו, מי שתמך בהפצצות בעזה, אני מתכוון אליו. לא כולם תמכו. אני מבקש הודעה אישית,

על הדברים שאמר אחמד טיבי. מייד לאחר הישיבה אני אתן למקלב לשבת עם כל מי שרוצה לומר הודעה אישית. חבר הכנסת אלדד, הם לא סומכים עליך והם לא סומכים על סגן השר. אני מבקש הודעה אישית,

כל מי שרוצה הודעה אישית, מייד בתום הדבר הזה סגן היושב-ראש מקלב ישב כאן ואת כל ההודעות האישיות, על-פי שיקול דעתו,

אין שום בעיה. קודם כול נסיים. רבותי, מספיק כבר עם ההודעות האישיות, הרי הוויכוח פה לא ייגמר לעולם. תאמינו לי, אפילו הציבור, יש דברים מאוד מרגיזים. אבל,

יש חובה לשים גדר גם לדברים, אי-אפשר להגיד בכנסת, נכון, נכון.

חבר הכנסת חנא סוייד בהתחלה פנה אל חבריו ואמר: תשמעו, למה לכם להיגרר לדברים? אבל לפעמים אומרים לנו דברים מרגיזים ולפעמים אומרים כלפי הצד האחר דברים מרגיזים. יש דברים שצריך הרבה לנשוך לשון. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. גם לרשותך ארבע דקות, בדיוק כמו שהיה לאחרים, כלומר ארבע דקות מאוד גמישות. לפי המשוואה של חבר הכנסת טיבי זה בערך 12 דקות. לא, הפריעו לו הרבה, אבל לך לא יפריעו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כיוון שנשכתי את הלשון כעצתך, אני לא אגרר לתגובה על דבריו של חבר הכנסת טיבי, שחש חובה לעצמו לייצג את אויבי ישראל. אני רוצה לדבר על בעיית בריאת יש מאין, שזו בעיה אמיתית מאז בריאת העולם, כי הבורא יודע לעשות דבר כזה, אבל סגן השר אילון מתיימר להתחרות בבורא עולם. אני קורא את הנושא: צירופם של ערביי ישראל לפלסטין. "שו האד'א" פלסטין? "ראחת" פלסטין. יש מדינה פלסטינית? למה אתה רוצה לצרף אותם? אין מדינה פלסטינית, ואם זה תלוי בערבים של יהודה, שומרון ועזה, גם לא תהיה מדינה פלסטינית, בטח לא בגבולות 67'. הם רוצים הכול. הם לא רוצים מדינה פלסטינית שמישהו פה מתכוון להסכים לה. אם זה יהיה תלוי בי או בנאמני ארץ-ישראל, שיודעים שארץ-ישראל ניתנה לעם ישראל על-פי תורת ישראל, לעולם לא תהיה מדינה פלסטינית. אז על איזו פלסטין אתה מדבר?

אי-אפשר להתייחס ברצינות רבה מדי לדבריו של סגן השר, כי זו לא באמת תוכנית. זו ססמת בחירות מאוד מוצלחת, שהביאה לישראל ביתנו 15 מנדטים, נאמנות, אזרחות, 15 מנדטים קיבלו בזכות הססמה הנפלאה הזאת. אבל מה עשיתם אתם בממשלה באמת, חוץ מכמה נאומים, חוץ מכמה ססמאות? חוק אחד העברתם? ערבי אחד הזזתם ממקומו? כלאם פאד'י. הוא טוב, הוא טוב. יותר משסגן השר פרס בפנינו תוכנית, הוא שילם מס שפתיים למצע מפלגתו, כדי שהבוחרים של ישראל ביתנו לא יחשבו חלילה שהמפלגה שכחה את הבטחותיה לבוחר לפני הבחירות. בהבל פיו הוא מגרש את הערבים, כאילו שהרעיון להעביר שטחים עם תושביהם הוא רעיון ישים במדינת ישראל שאנחנו מכירים. נגיד, חס וחלילה,

שמדינת ישראל החליטה להתאבד ובאמת להקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, ונניח, חס וחלילה, שהערבים החליטו ליישם את תורת השלבים ולקבל את התוכנית הזאת.

במיליון

נגיד רק אלה שקרובים ל"קו הירוק", שאפשר להעביר אותם, 250,000, נגיד אום-אל-פחם, ערבי באום-אל-פחם, אזרח ישראל, מחר הולך למשרד הפנים ומשנה את הכתובת לסביון. אתה תרוץ אחריו בכל המדינה כדי להעביר אותו עם השטחים שלו לפלסטין? זה באמת תוכנית יישומית או שזה ססמת בחירות ריקה מתוכן? וזה עוד לפני שהתמודדת עם בג"ץ ועם "בצלם", עם השמאל ועם הימין, כי גם אנחנו לא חושבים שאפשר להעביר חתיכות מארץ-ישראל לאיזו מדינה של הערבים, כי כאמור, ארץ-ישראל שייכת לעם היהודי,

ריבלין מסכים עם כל מלה. רבותי, אתם יודעים מה המקור של "ראחת פלסטין"? אתם יודעים מה המקור? עזר ויצמן, לא. היתה משפחה, בחיפה, בכרמל הצרפתי, שקראו לה משפחת קרמאן,

וכאשר התחוללו הקרבות בחיפה, הוא נכנס, היתה לו וילה יפה על הכרמל, הוא נכנס למקלט של ביתו, והואיל והיה אמיד, קנה איזה שבעה רדיואים ושם כל אחד על תחנה ערבית אחרת,

אחד על עירק, אחד על סוריה ואחד על ירדן.

הוא שומע ברדיו שהמצרים כבר הגיעו לפאתי תל-אביב, אחרי שכבשו את אשדוד וכל הדברים, ואמר "ואללה"; שמע שהירדנים נמצאים כבר בדרכם לבית-שמש אחרי שירושלים כולה בידיהם, אמר "ואללה"; שמע שהסורים ירדו מהגולן, את דגניה כבר כבשו והם בדרכם לטבריה והם בפאתיה, אמר "יפה"; ואז שמע שהעירקים כבר מגיעים עם הטנקים שלהם לכיוון חיפה ולבנונים כבר נמצאים בנהרייה, והטנקים שלנו וחיילינו מסתובבים בעיר חיפה. אז הוא יצא לבלקון, למרפסת שלו, ובזחילה בכל זאת הסתכל דרך החרירים של המרפסת, והנה הוא רואה שבוואדי-ניסנאס ובאזורים של ואדי-סאליב רוקדים חיילים ישראלים, דגלים מונפים על כל עמודי החשמל, ושמחה גדולה של כל תושבי חיפה היהודים שאנחנו נמצאים שם, והוא מחפש את הכוחות העירקיים ולא מוצא.

כאשר אני שומע ברדיו מה שאני שומע, ורואה בעיניים מה שאני רואה, "ראחת פלסטין". אני אומר זאת לפרוטוקול כי זאת האמת, זאת אמת שיכול להיות שהפכה למיתוס, אבל גם ה"נכבה" קרתה לא כתוצאה מהמעשים של היהודים, אלא היא קרתה בגלל שמישהו רצה לעשות "נכבה" ליהודים.

סגן השר אילון, אמרתי את זה לא בהתרסה ולא כלום. אני סיפרתי סיפור, בשם אומרו, שמעתי אותו משחל כאן בבית הזה, כאשר הצטרפנו. אי-התגובה שלנו חשוב שתירשם כדי שהיא לא תביע הסכמה. חשבנו שהשתיקה שלכם, לא. היא לא אתוס, אבל במידה רבה היא מיתוס שיכול להיות נכון ויכול להיות גם לא נכון. צריך תמיד לקחת עורכי-דין,

אבל יכול היה להיות אדם ששמע ברדיו, כי מה שהיה ברדיו, זה היה, זה אני הייתי אז, אני יכול להגיד לך,

היה אחד ששמו אחמד סעיד, הוא היה כל כך מגזים, 67', שזה היה נורא ואיום.

זו ביקורת פנימית שלנו. שיחליף את הרדיו. רבותי, עכשיו אני מבקש. סגן שר החוץ, השר דני אילון, שמע דברים לא קלים פה, ועכשיו הוא ישיב ולא יפריעו לו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר דני הרשקוביץ, כנסת נכבדה, אני רוצה את ראשית דברי לייחד באמת לחברי,

חבר הכנסת דני בן-סימון,

עניין העברת האוכלוסין מעורר אצלנו ויכוח: מותר או אסור. מצפוני שקט בזה לגמרי. טוב שכן רחוק מאויב קרוב. הם לא יפסידו על-ידי העברתם, ואנחנו ודאי לא. בחשבון האחרון הרי זו רפורמה פוליטית יישובית לטובת שני הצדדים, לטובת שני הצדדים, אני מדגיש. זה מכבר הסברתי שזה הטוב בפתרונות, ובימי הפורענות התחזקתי בהכרתי שהדבר הזה מוכרח לבוא ביום מן הימים, אלא שלא עלה על דעתי שהעברה אל מחוץ לארץ-ישראל פירושה לסביבת שכם. האמנתי ועודני מאמין כי עתידים לעבור לסוריה ולעירק. חברי חבר הכנסת בן-סימון, מה שאמרתי עכשיו, ציטוט מדויק מדבריו של אחד מהוגי הדעות, מבכירי אנשי תנועתך, מר ברל כצנלסון. הוא כתב את זה ב-7 באוגוסט 1937. אני לא רוצה, קצרה היריעה מלצטט דברים שאמרו גם אחרים מראשית תנועתך, מקס נורדאו, ישראל זנגוויל ואחרים.

שאת הנושא הזה לא הזה איזה מישהו מתנועת ישראל ביתנו. זה מישהו שלמעשה חונך על ברכי הציונות שאתה מאמין בה, אני מקווה, תנועת העבודה. אולי בניגוד לתנועות אחרות, אולי כמוך, שמשנות את דעתן ומזגזגות, אנחנו בישראל ביתנו נבחרנו על מצע. גם חבר הכנסת ישראל אלדד, מה שאנחנו רואים משם רואים מפה אנחנו אמרנו את זה, זה לא דבר שהמצאתי. זה דבר שכתוב במצע, לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות. אנחנו לא משנים את דעתנו. לא משנים את דעתנו.

לגבי התוכנית המפורטת, הוא אמר שזו עמדת מפלגתו.

זו עמדת מפלגתי, ואני גם גאה בזה שאני חבר בישראל ביתנו. וידידי דני בן-סימון, אין לך מה לדאוג לגבי ייצוג המדינה הזאת והממשלה על-ידי שר החוץ ליברמן, ואני גאה לעבוד אתו ולהיות הסגן שלו, ואני גם גאה להיות בישראל ביתנו.

לא טעית, או שכן טעית, אני שם בגלל אידיאולוגיה. אני שם בגלל שאני מאמין שישראל ביתנו, יש לה הפתרונות הטובים וההומניים ביותר. עכשיו בוא נדבר תכל'ס, לעניין. זה שאתה גאה להיות במפלגה

זה לא, ולטלב אלסאנע אתה לא רוצה להתייחס? מאז דבריו של ברל כצנלסון היו העברות אוכלוסין, לצערי הרב בעיקר יהודים, העברת אוכלוסין יהודית. אנחנו לא רוצים, אני לא דיברתי על העברת אוכלוסייה, ואין פה טרנספר. אני רוצה פה באמת, גם למען הפרוטוקול, אדוני היושב-ראש, ואני מאוד מכבד את הדברים שאתה אומר. לטרנספר, בכל מילון ובכל מינוח ב"לינגו" הבין-לאומי, הכוונה היא רק בפועל, שאתה מעביר דבר אחד, או איש, או חפץ, ממקום אחד לשני. כשאתה עושה שינוי ריבונות, כמו באלזס-לורן, או כמו ביוגוסלביה שהתפרקה, או ברית-המועצות לשעבר, ויש עוד דוגמאות,

יש חילופי אוכלוסין, יש העברת ריבונות. כבוד סגן השר, רק כדי שלא תהיה אי-הבנה,

כי אדוני הוא אדם שדבריו מתקבלים ברצינות הרבה ביותר, בגלל יכולתו האינטלקטואלית. האם יכול אותו אדם שנמצא באותו שטח שאתה רוצה לנייד אותו, כמו אלזס-לורן, להישאר ולומר: אני עוזב את המקום וחוזר להיות אזרח ישראלי? כלומר לעבור למקום אחר בישראל.

כל אותם מיליון אלה שאתה רוצה להעביר לרשות הפלסטינית. רוצים ליצור פליטים. איזה פליטים?

הוא יקנה בית, מה פליטים, הוא יקבל את הכסף כשהוא ימכור והוא יבוא ויאמר: אדוני, אני רוצה להישאר, אני אזרח ישראלי, אני נשאר אזרח ישראלי. מותנה בשירות צבאי כלשהו. אתה אומר, אם זה בסדר, אין לי בעיה. בוא נאמר כך, כשנגיע, ואני רוצה גם כאן אולי להניח את דעתו של חבר הכנסת אלדד, לא אני רשמתי, לא אני ניסחתי את הצעת החוק, צירופם של, פלסטין, לא. לא קיימת פלסטין, אתה צודק. יהיה הסדר, אני מקווה שיהיה הסדר שלום, כולנו רוצים שלום, עם דו-קיום בשלום, עם כבוד הדדי, הרי זה מה שאנחנו רוצים. השר שלך אומר שלא יהיה. אני מסכים אתו, דרך אגב, אתה מסתכל ריאלית ואתה רואה מה הוצע ומה קיבלנו חזרה, גם תיאורטית וגם אינתיפאדה וכו'. אמר חבר הכנסת טיבי שהוא גאה להיות, עלה להיות היועץ של גדול הצוררים בדורנו,

שגרם למותם של אלפים ואלפים, ויש לנו יותר ממידע מוצק ואנחנו יודעים את זה. בואו לא נדבר פה על טריקים ושטיקים, הכרתם בו כמנהיג העם הפלסטיני.

אז אתה פלסטיני, אני שמח. כולם פה פלסטינים. מעולה. יפה מאוד, אני מכבד, אתה רואה. אנחנו הכרנו בו גם כרוצח.

זו עובדה חדשה? אל תרגיש מאוים כשאני אומר שאני פלסטיני. הממשלה שלך קובעת ככה. הם אזרחי ישראל פלסטינים. מה זה פלסטיני? מה זה "מה זה"? זה שאמר שיהיו שתי מדינות לשני עמים אמר שיש פלסטין. חברים, אני אמרתי לך שאני מסכים? אבל אתה נסחף, אזרח ישראלי-פלסטיני? מאיפה המושג הזה? הוא בן העם הפלסטיני ואזרח ישראלי. מה קרה לך? הוא מגדיר את עצמו, השאלה אם תהיה לו ריבונות, זו השאלה היחידה. זה בדיוק העניין, שפלסטין זה גם הרצלייה. אנחנו לא מתווכחים, נרשמת לדברים, כל אחד תהיה לו דקה וחצי משלו לומר את כל מה שהוא רוצה. כרגע סגן השר עומד פה נכוחה, ואומר את מה שהוא אמר.

אתם ביקשתם ממנו לבוא ולומר מה הוא אמר ולמה הוא התכוון. כך ביקש דניאל בן-סימון, כך ביקש אחמד טיבי, כך ביקש חנא סוייד וכך ביקש אריה אלדד. תודה, אדוני היושב-ראש.

ותודה על המחמאות, אני רוצה באמת להגיע לפתרון קבע שיכבד את כולם, שיהיה ארוך-זמן ושיהיה גם בעל שיווי משקל כמו שנהוג היום במקומות אחרים בעולם, ואם אתם רוצים אני אפרט. ללא טריקים וללא שטיקים. העברת כתובת לסביון, זה לא מעשי. אנחנו מדברים עכשיו באמת על ניסיון לפתור את העניין כשנגיע לכך. אנחנו עדיין לא שם, כי יש דרישות של ישראל שלא מולאו. ועד שלא ימולאו, כמובן אין מה לדבר על דברים אחרים. אבל בריאיון, הרי זה מה שאתם רוצים לשאול: בריאיון שאני נתתי ל"א-שרק אל-אווסט" ניסיתי להציב איזושהי תזה שלדעתי היא מאוד לגיטימית וראוי שיהיה בה דיון. דיון ציבורי קודם כול, חבר הכנסת אחמד טיבי, אצלכם. קודם כול אצלכם. כשאתה בא ועומד כאן ואומר לי שאתה מייצג 20% שמעתי 22%, לפי הנתונים שלי מהלשכה לסטטיסטיקה זה 18%, אבל לא נתווכח על 2% או 4% אני לא בטוח שאתה מייצג אותם כאן. אני בכלל לא בטוח שאתה מייצג פה את ה-20% או את ה-18%. בדקת מה הם רוצים? אתה בכלל עונה על שאיפותיהם? הרי אתם נבחרתם על-ידי תושבי ישראל, ואני מאמין שרובם תושבים נאמנים של ישראל ורוצים להמשיך להיות אזרחי ישראל, אבל אתם לא פועלים בשבילם, אתם פועלים בשביל הפלסטינים. מי שפועל לשוויון לא פועל למען התושבים? נגיע גם לשוויון. אתם פועלים כרגע עבור ישות שהיא אויבת של מדינת ישראל. יש החלטה, אדוני הנכבד.

תסביר. חבר הכנסת, הזמנו את סגן השר כדי שיאמר את דעתו, ובאומץ לב הוא עומד פה, לא נסוג ולא מגמגם,

אני לא מבין, אם חבר הכנסת אחמד טיבי לא מייצג אותם והם כולם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, אזרחים נאמנים,

אז למה אתה רוצה שהם יעברו לאזור הפלסטיני? אני אשמח מאוד אם הם כולם יביעו נאמנות למדינת ישראל, לא רק בדיבורים שהם באמת נאמנים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אלא גם ישתתפו בכל החובות,

לעת עתה אנחנו לא נותנים להם להשתתף בחובות. חבר הכנסת טלב אלסאנע, באת לצעוק עליו? אחמד טיבי רצה לדעת מה הוא דיבר, וחנא סוייד רצה לדעת מה היה בריאיון ב"א-שרק אל-אווסט" זה הכול. הוא רוצה לומר כך. הוא אצלך בחקירת שתי וערב?

הצעה קטנה לסדר: תנו לי חמש דקות, אני אסיים ואחר כך אנסה לענות על כל השאלות שלכם. אתה שואל מה זו נאמנות, אני אגיד לך מה זה לא נאמנות. כשאזרח ישראלי הולך ומייעץ לגדול הצוררים בדורנו, שהרג יותר ישראלים מאשר כל אחד אחר, זו לא נאמנות. כאשר יש חבר כנסת לשעבר שעובד עבור ה"חיזבאללה" ומקבל מהם כסף, זו לא נאמנות. ועכשיו מכנסת ישראל הוא מקבל כסף.

זה לא נאמנות. אולי יהיה, אני לא יודע. אני לא מדבר כרגע ברמה החוקית. ברמה הנורמטיבית, ברמה הערכית המוסרית, זו לא נאמנות. אנחנו, כל מה שאני רוצה, זה להביא את ישראל למצב שבו היא תהיה מדינה נורמלית ככל המדינות. חברי הכנסת הערבים, וייצג אותם יפה מאוד כאן, לפחות בדברים, חבר הכנסת טיבי, שהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני, לעומת זאת, הם מתנגדים למדינה יהודית ציונית ודמוקרטית.

יש לפלסטינים זכות להגדרה עצמית. ממשלות ישראל לדורותיהן, מאז 1993, לצערי הרב, חבר הכנסת אלדד, אני מקווה שאתה מסכים עם העובדה הזאת, מקבלות את זכות הפלסטינים להגדרה עצמית. אנחנו רק מקווים שהם יקבלו את זכותנו להגדרה עצמית.

זכותנו להגדיר את עצמנו כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. דרך אגב, לא רק אנחנו הגדרנו את עצמנו כך, כבר מ-1917 הגדירו את זה כך, החלטת האו"ם מדברת על מדינה יהודית וכו'

מה קורה פה? לפחות הציבור הזה כאן, המנהיגים, או אלה שמתיימרים להנהיג את ערביי ישראל, ואני לא בטוח שאתם עושים את זה, מכיוון שעוד לא ראיתי אתכם מקדמים באמת את הנושאים הכואבים להם מבחינת רמת חיים, מבחינת חינוך, מבחינת עבודה, פנינו לממשלת שבדיה והיא לא הסכימה. פנינו לממשלת שבדיה והיא סירבה,

זו דעתו. חבר הכנסת טיבי, זו דעתו. זו דעתי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת טיבי, עכשיו הוא מסיים את דבריו. אני ראש הממשלה, שמעת מה הוא אמר לך. אתה רוצה, בשבוע הבא תאמר לו, רבותי חברי הכנסת, הוא אומר את דעתו.

אתה תשמע פה מה, הוא גם שמע את חבריך, קודם הוא יסיים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, הוא לא נמצא אצלך בחקירת שתי וערב. בבקשה. חבר הכנסת טיבי, אתה מדבר על הממשלה. אני אגיד לך איך אני מודד את פעילותכם כאן, לפי התבטאויות. תבדוק סטטיסטית כמה התבטאויות אתם התבטאתם בעניין פלסטין ונגד ישראל וכמה אני מסכים שאתה תבדוק והוא ישפוט. נבדוק זאת. אני לא שופט, אני רק שומר על הסדר. חבר הכנסת טיבי, שמעתי. אני שמעתי הרבה דברים שנראו בעיני לא אמת. כל אחד אומר על אחריותו ועל דעתו. ככה הוא אומר. אילון דיבר על עניין של שיכון. חבר הכנסת אילון דיבר על חקלאות, שיכון,

הוא אומר, אתה אמרת מה שאתה אמרת. אף אחד מעל הבמה הזאת לא עצר אותך כשאתה דיברת. חבר הכנסת טיבי, אני שוב אומר: זכותכם להגדרה עצמית במדינה פלסטינית שתוקם, אם תוקם, חבר הכנסת אלדד, אם תוקם, שרירה וקיימת. אך רצונכם הוא להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית, בעוד המדינה הפלסטינית שתקום, אם תקום, חבר הכנסת אלדד, תהיה הומוגנית, נקייה מיהודים. אין יהודים במדינה הפלסטינית בראייתכם שלכם. התפיסה שלנו היא ברורה, גם לפני הבחירות וגם כיום: מדינה ציונית-דמוקרטית, וזכותנו להגדיר את עצמנו כמו שזכות כל אחד אחר לכך.

אני רוצה להגיד לכם, ולך במיוחד, חבר הכנסת אחמד טיבי: אי-אפשר, אי-אפשר,

כשל לוגי, מעבר לכל הדברים האחרים,

הפוליטיים ומה שאתה לא רוצה. אי-אפשר להחזיק את המקל

או לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה. אתם לא יכולים גם להתנגד למדינה יהודית, גם לחתור תחת אושיותיה כמדינה יהודית, גם לשאוף למדינה פלסטינית, וגם להגיד: אבל אנחנו רוצים לשמור על אזרחות ישראל. אנחנו רוצים לשמור על זה, זה חשוב לנו מאוד. פה אין דבר כזה. כשזה נוח לכם, אם זה ביטוח לאומי, קופת-חולים ועוד, כשזה נוגע לכיס, אתם ישראלים. כשזה נוגע לנאמנות, אתם פלסטינים. כשזה נוגע לזכויות, אתם ישראלים. כשזה נוגע לחובות, אתם פלסטינים. אין דבר כזה בעולם. זה מין כזה אוקסימורון. זה דבר שלא קיים בשום מקום בעולם, וכל רצוננו, להסדיר את העניין הזה כאן לאורך זמן. ככה אתה אומר ליהודים שלא משרתים בצבא? לסיום, לסיום ונסיים. ככה אתה מדבר? ככה אתה עונה לחרדים, לש"ס? חבר הכנסת טיבי, הוא נבחר לכנסת, זו דעתו,

הוא נבחר על דעתו זו. יכול להיות שאתה לא הצבעת בעדו, יכול להיות.

לא הצבעתי בעדו,

ואני בעדו. אבל מה אתה רוצה, מה? אסור לו לומר את,

שיבוא ויעמוד פה ויאמר דברים שהוא לא מאמין בהם? זה מה שהוא מאמין בו. אני רק אומר לכם: זו לא עמדת הממשלה.

לסיום אני רוצה להרחיק עדות, מה זאת אומרת זו לא עמדת הממשלה?

מה זאת אומרת לא עמדת הממשלה?

הוא אומר את עמדתו. הוא התראיין בתור דני אילון. הוא גם סגן שר החוץ, איש לא ייקח את זה ממנו, אבל הוא התראיין כדני אילון. שאלו אותו אם זו דעת הממשלה, הוא אמר: זאת עמדתי ועמדת מפלגתי, ואני גאה בה.

אבל מה אתה רוצה? האם זאת עמדת הממשלה? פשוט כדי להרגיע את חבר הכנסת בן-ארי, כי הוא לא רגוע בעניין זה, כי הוא חושב שזאת עמדת הממשלה והוא נפעם, הוא נפעם מזה,

הנה, זו לא עמדת הממשלה, זו עמדתך. לקרוא את מצע ישראל ביתנו, זה הכול. אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, ואני רוצה עכשיו, בסופו של דבר, כדי שלא נסיים, אולי, בטונים צורמים, או אולי שיחשבו על דברים יותר מדי פוליטיים, להרחיק עדות ולדבר,

בצורה קצת כללית, מתוך הדיסציפלינה הבין-לאומית, של יחסים בין-לאומיים ומה שקורה. הרי חבר הכנסת טיבי גם מדבר על מדינת כל לאומיה.

מה שהיה בעבר לא יהיה. יוגוסלביה, שהיתה מדינת כל לאומיה, התפרקה לחמש המדינות הגרעיניות. צ'כוסלובקיה, שהיתה מדינת כל לאומיה, התפרקה לצ'כיה ולסלובקיה, שלא לדבר על 15 הרפובליקות של ברית-המועצות לשעבר. זו המגמה, וזה מה שמשאיר, בסופו של דבר, יציבות לאורך זמן. אפילו בבלגיה יש היום דיונים, בלגים, ולונים. לכן אני חושב שהפתרון הצודק והמוסרי ביותר, גם בלגיה היום,

שלא יאמרו מפה, אבל,

בסופו של דבר, יהיה ההפרדה הפיזית והפוליטית בין פלסטינים לבין יהודים. ולכן אני חושב שזה יעזור לכם ולנו, וזה ישמר אותנו כאן, את היציבות הכוללת. אני מודה לכם.

תודה רבה. מה אדוני מציע? אדוני מציע להסתפק בדעתו? להסתפק בתשובה. להסיר את זה מסדר-היום.

אוקיי, מצוין.

יש לנו הצעות אחרות ונרשמו החברים הבאים: הראשון, חבר הכנסת דוד רותם. אחריו, טלב אלסאנע. אחרי זה אני אמשיך.

אל תיקח את זה באופן אישי, אני חייב ללכת, בסדר? אתה תחכה עד שאני אגמור לדבר. לא, דרך אגב, הוא לא יחכה עד שתגמור לדבר. אני מבטיח לו שזה לא ייקח יותר מדקה וחצי. אותו דבר. אפילו לא דקה וחצי.

אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן שהאמת תיאמר. אנשים שהולכים לבחירות עם מצע, הגיע הזמן שגם יכבדו את המצע שלהם. ישראל ביתנו הלכה עם מצע מסוים. אנחנו לא אותו ראש ממשלה שדין נצרים כדין תל-אביב, ופינה את נצרים. הוא היה מוכן אולי לפנות גם את תל-אביב. אבל יש אנשים הגונים שהולכים עם האמת שלהם. לא יעזור כלום, מי שחושב שהוא פלסטיני, אין מקומו, לדעתך: לדעתי אין מקומו, אין מקומו, לא לדעתי, אין מקומו. אדוני יכול לחלוק עלי ולהגיד שלדעתו זה אחרת.

אין מקומו במדינה יהודית-דמוקרטית, ציונית.

תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, יש כלל בחשבונאות: מי שהגיע אחרון עוזב ראשון. גם סעיד נפאע רשום, ובן-ארי. אני הגעתי לפניך, הגעתי לפניך. מי שהגיע אחרון הולך ראשון. חבר הכנסת רותם,

אנחנו הולכים, עוד רגע, מי שהגיע במטוס אחרון, חבר הכנסת טלב אלסאנע,

אני אפסיק את הדיון. חבר הכנסת טלב אלסאנע, דקה וחצי. דקה וחצי, אני מודיע לך. בסדר, תן לי להתחיל. מהרגע שתתחיל. לא להפריע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל הזמן חשבת, אדוני היושב-ראש, שמפלס ים-המלח זה המקום הכי נמוך, ומתברר שסגן השר, שרצה לשבת מעל לשגריר הטורקי, יורד נמוך ממפלס ים-המלח. אותה מפלגה, באותו שבוע, מגלה שיא של צביעות. היא מגישה הצעת חוק לתת לאזרחים יורדים את זכות ההצבעה,

ובאותו זמן היא מבקשת לעשות טרנספר לאזרחים של המדינה. ההבדל הוא, האזרחים שם יהודים, האזרחים כאן ערבים. מה ההגדרה המשפטית המדויקת כאשר סגן שר עושה אפליה בין אזרחים לאזרחים על רקע שייכות לאומית ודתית? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה: אם מדברים על מיעוט, יש כאן מיעוט רוסי, עירקי, מרוקאי, המיעוט הגדול ביותר במדינה הזאת זה המיעוט הערבי. והדבר הנוסף: אנחנו מקבלים את הלגיטימציה שלנו והאזרחות שלנו, לא טובה מדני אילון, ולא רוצים להגיד לו תודה, אנחנו מקבלים את הלגיטימציה בגלל שכאן היינו, ולנצח נהיה כאן. לא עזבנו לא לרוסיה, לא לאירופה ולא לאתיופיה, ולא עלינו משם. אנחנו היינו כאן, נישאר כאן ונמשיך להיות כאן. נולדנו כאן ונמות כאן, על אפם וחמתם של כל הגזענים.

חבר הכנסת בן-ארי, ונותרו לנו חבר הכנסת עתניאל שנלר, אדוני היושב-ראש,

את השקר ההיסטורי הזה ש"היינו כאן, היינו כאן" כבר נכתבו כמה דברים והדברים מתועדים גם בתצ"אות: איך נראה כאן הגליל, איך נראה כאן הנגב, לפני כמה שנים, לא לפני הרבה שנים. רוב התושבים הערבים הם מהגרים, והדברים הם פשוטים וידועים, אבל זה לא הנושא. אני רוצה לומר לאדוני סגן השר: מדינת פלסטין לא היתה ולא נבראה, ולא תהיה.

חבל שסגן השר נסחף לתעמולה הערבית, ואני קצת תמה על חברי הכנסת מהמעוז של האויב, שיש להם אין-סוף תלונות על קיפוח, שמקפחים אותם בזה ומקפחים אותם בזה. שימו לב מה קרה: עשו גדר, עשו גדר בירושלים, חלקם היו יכולים לחיות תחת שלטון החלומות של אבו מאזן, הם ציפו לזה כל ימיהם,

רק שמו גדר, ולמעלה מ-60,000 קפצו מעבר לגדר להיות תחת אזרחות ישראל. אז הדבר הוא חד-משמעי: הם רוצים, כמו שאמר סגן השר, לאחוז את החבל בשני קצותיו, ובסופו של דבר, כשהם יחסלו את המדינה היהודית, עוד הם יתגעגעו לביטוח הלאומי ולקופת-חולים ולשלטון דמוקרטי. באיזו מדינה ערבית בעולם הייתם מעזים לדבר כמו שאתם מדברים כאן, במקום הזה?

אדוני סגן השר, צריך להגיד שאויב צריך להיות בארצות האויב. הארץ הזאת היא ארצנו לעד, ולא כמו שדיבר פה חבר כנסת מהאויב. תודה רבה.

הכנסת סעיד נפאע. סיים?

הוא סיים, כן. תודה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, דקה וחצי גם לך.

למעשה, אני הייתי הראשון שהגיב על דבריו של סגן שר החוץ. הדברים בכלל לא עצבנו אותי.

צדו את עיני בדבריו שני דברים כל כך מעניינים: כשנשאל אם האזור שהוא מבקש לקטוע ממדינת ישראל ולהעביר לרשות הפלסטינית זה אזור המשולש, כרגע שאלתי את חברי חבר הכנסת עפו אגבאריה אם זה כולל את האדמות שלהם, אז אמרו: כן, אין לנו בעיה. אבל העניין היותר חשוב, לדעתי, במה שאמר סגן השר: הדרישה מישראל להפסיק את הבנייה בהתנחלויות דומה לדרישה מהפלסטינים לוותר על זכות השיבה לפליטים. אלה באמת דברים שצדו את עיני. אני לרגע חשבתי, לכן אמרתי, כנראה סגן השר לא מבין את מצע מפלגתו. אני הייתי מאוד שמח שאני זה שלא מבין את מצע מפלגתו, ואם אכן המשפט הזה, מה שהוא אומר, אם הייתי מייעץ או הייתי יכול, חבר הכנסת רותם, תן לו לסיים.

הוא מבין את מצב, חבר הכנסת רותם, אי-אפשר לקיים פה דיון מרתוני. השר הרשקוביץ צריך כבר לגמור את משמרתו. אם הייתי יכול להיות מייעץ להנהגה הפלסטינית בלי שייאמר עלי שאני מייעץ לאויבים, אז הייתי דווקא מציע להם לקבל את המשוואה הזאת של סגן שר החוץ. לכן הדברים לא מעצבנים, לדעתי.

חבר הכנסת גנאים, ואחרון הדוברים, כמה דוברים? היו חמש הצעות. כל מי שביקש והוא היה במסגרת, חבר הכנסת עתניאל שנלר שישב פה כל הזמן וביקש לדבר, הוא רוצה להסתפק בהודעת השר. אדוני היושב-ראש, כבוד חברי הכנסת, אני חושב תחילה שסגן השר מזמן לא בילה פה בכנסת. אילו הוא היה פה, היה מכיר והיה יודע שחברי כנסת הערבים, כל זמנם זה לשרת את האוכלוסייה הערבית והאזרחים הערבים בישראל, כל זמנם,

אז עובדה שהם בחרו בנו ואנחנו מייצגים אותם. רובם. כן, רובם. אנחנו מייצגים אותם ומייצגים את העמדות שלהם. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהבעיה היא שההתבטאויות של סגן השר מחזקות את העמדה שלנו, כערבים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ששורש הבעיה הוא בתפיסה הלאומית הטוטליטרית שלא מכירה בערבים כמיעוט לאומי שונה מהרוב ושיש לו שייכות תרבותית ולאומית ערבית פלסטינית, שבדמוקרטיה אמיתית לא צריכה להיות מנוגדת לאזרחות. הבעיה השנייה, שהתבטאויות אלה, שאינן ראשונות לסגן השר, באות ליישם אג'נדה או מצע, והוא הודה בזה ואמר: מצע מפלגתי בנוי על אזרחות נאמנות. מצע זה, מה המסוכן שבו? מצע זה מנסה להפוך את הציונות מאידיאולוגיה לאומית לזהות אזרחית, ובמקום הישראליות תהיה האזרחות ציונות.

לא נעבור לשום מקום, ובהתבטאויות של סגן השר הוא גם נתן לנו את ההוכחה ששתי הרגליים של המדינה,

אדוני היושב-ראש,

כפי שבאו לידי ביטוי במגילת העצמאות, ש"יהודית" ו"דמוקרטית", עם ערכי שוויון וסובלנות, לא הולכות ביחד. כי הוא רוצה מדינה יהודית,

מי שהמציא את עניין הדיפלומטיה הזולה, לא יכול לדבר על תרבות שיח ודיאלוג.

תודה רבה. כל מי שירצה להיות אזרח ישראלי יהיה אזרח ישראלי, וכל מי שנמצא על אדמתנו הוא יהיה על אדמתנו. חבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה. אדוני הביע את עמדת הממשלה? זאת דעתי, עמדתי, עמדתי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה רק לענות או לשאול את חבר הכנסת אחמד טיבי, ששאל מדוע שבדיה לא עוזרת וממשלות ישראל לא עוזרות. אני חושב שזאת שאלה טובה, ננסה לתת תשובה. אולי הזהות הכפולה, הטבעית, גורמת לאפליה? אולי הנאמנות הגוברת לאומה הפלסטינית ופגיעה שיטתית ומבקרת בנאמנות למדינה לא מסייעת? אולי הסגנון הוא הגורם ליחס הממשלות, וזו התשובה, הפתרון? נדמה לי שבמדינה הציונית היהודית והדמוקרטית אני לא מצפה שמי מאלה שאינם יהודים יהפכו להיות יהודים,

אינני מצפה גם שתהיו ציונים, ממש לא. אני רוצה לבקש ולצפות שתהיו ישראלים ואזרחים נאמנים. לשמחתי, רוב האוכלוסייה הישראלית הערבית היא נאמנה, ואזרחים ראויים. אז תציגו אותם,

נדמה לי שאז ממשלת ישראל תהיה הרבה יותר פתוחה גם לצורך שלהם. תודה. רבותי, אני בניגוד לעמדתי, אם כל מי שמסכים למדינה פלסטינית הוא לא ציוני ולא יהודי,

מעט מאוד חברי כנסת היו נשארים פה. מעט מאוד חברי כנסת היו נשארים פה. אולי כך היה ראוי. יכול להיות. חבר הכנסת בן-ארי, גם אני חושב שציון כולה שלנו, אבל יחד עם זה אני יודע לכבד את הזכות של כל מי שיחיה אתנו לחיות בדמוקרטיה מלאה. כמובן, זה לעת עתה אוטופיה. גם אני, אבל לא מי שרוצה להשמיד אותי.

לא מי שרוצה להשמיד אותי. ההתרסה כלפי סגן השר מעוררת בי רק את הצד החיובי. תראה כמה הם רוצים להיות אזרחים ישראלים. אני מאוד מודה לכל חברי הכנסת אשר עזרו לי להעביר את סוף הישיבה, אני אצביע, אני אצביע, למרות, באמת, הניגוד העמוק והפער שכמעט ולא ניתן לגישור בין שתי העמדות, בצורה פרלמנטרית שהיתה למעלה מסבירה. תודה רבה, אני מודה לסגן השר, שניאות להגיע ביום שלישי ולהשיב נכוחה על דברים שלא קל להשיב עליהם. אני באמת מעריך זאת, אף-על-פי שלא כולם מסכימים לכל הדברים.

יש לנו הצעה אחת, הצעה אחת אומרת להסיר מסדר-היום, ההצעה השנייה, לקיים דיון במליאה. אני הייתי אומר להסתפק בהודעת השר, כי אני לא רואה עוד אפשרות אחרת. אבל לא הסכימו, חבל על הזמן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בעד זה לקיים דיון במליאה, נגד זה להסיר. אם יש מישהו שלא הספיק להצביע, יודיע לי. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. ארבעה בעד, תשעה נגד, נמנעים אין. חבל על הזמן, תם הדיון. ההצעה הוסרה מסדר-היום. תם סדר-היום. ישיבת הכנסת הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, ג' בחודש אדר תש"ע, 17 בפברואר 2010, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.